אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק סדר הדין הפלילי

62, הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברות), התשע"ו 2015, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 27) (ביטול האפשרות להנפיק או להקצות ניירות ערך למוכ"ז), התשע"ו 2015, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו 2015. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2324/20 וכלה בהצעת חוק פ/2356/20, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון, תקציב ביטחון חמש-שנתי), מאת חברי הכנסת איל בן ראובן, מנואל

מרדכי יוגב, מיקי לוי, אלעזר שטרן,

חיים ילין,

יחיאל חיליק בר, עמר בר-לב, קסניה סבטלובה,

חסון ועליזה לביא, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לגמלאים על תשלומי פנסיה),

שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת נאוה בוקר בנושא: הצלת מלון "הנסיכה" באילת. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת יואל חסון, עליזה לביא וענת ברקו בנושא: ביטול פרויקט בגרות ללוחמים בצה"ל.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסדרת הצעות אי-אמון בממשלה. הראשונה בהצעות היא מטעם המחנה הציוני: כישלון ממשלת נתניהו ביחסי חוץ והפקרתה את ביטחון הפנים. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יואל חסון. בבקשה, אדוני. ישיב לו השר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, קודם כול צריך להגיד,

שוב היה פיגוע בירושלים. הפיגועים הפכו להיות חלק משגרת חיינו. אני לא יודע אם גם בזמן הנאום הזה לא יהיה, חס ושלום, עוד פיגוע. צריך בזמן הזה, כמובן, להשתתף, כולנו, באיחולי החלמה לפצועים ולקוות שבאמת המציאות הזאת,

כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, לשגרה תפסיק להיות שגרה, אדוני שר הביטחון, בממשלה שאתם מובילים. אדוני היושב-ראש, הים הוא אותו ים, והאי-אמון בממשלה זהו עוד אי-אמון. אין חדש תחת השמש, אין חדש תחת הפערים החברתיים, אין חדש תחת כרסום יסודות הביטחון האישי של כל אזרחי המדינה. עבר עוד חודש מאז האי-אמון הקודם שלנו, ולא קרה דבר, לא ניצחנו את ה"חמאס", לא התנענו יוזמה מדינית, לא העברנו משאבים מהתנחלויות מבודדות ליישובי הנגב והגליל, לא פתרנו את השסע העדתי בישראל,

רק הגברנו אותו וחיזקנו אותו, ולא יצרנו תקווה, אלא רק הגברנו את הפחד.

אדוני היושב-ראש, אין בכוונתי להשחית מילים על תיאור הסיבות מדוע הממשלה הזאת צריכה לעבור מן העולם, משום שלעתים הצעות האי-אמון האלה, חברי חברי הכנסת, נתפסות על-ידי האנשים הצופים בבית כמאבקים פוליטיים פנימיים שמנותקים מהיום-יום הקשה של אזרחי מדינת ישראל.

חברי חברי הכנסת, אקדיש את הזמן שלנו כדי לדבר אל לב הציבור הישראלי, זה שאנחנו פוגשים יום-יום במסע שלנו ברחבי מדינת ישראל, אלה שהצביעו לנו ואלה שלא. הציבור הישראלי הורגל למציאות מסוימת. מה שנחשב היום גזירת גורל, דרך ללא מוצא, היה פעם מציאות אחרת. הדרך היחידה להגיע ללב הציבור הישראלי היא לעורר אותו מייאושו ולהזכיר לו מה היה פעם ולאן מדינת ישראל צריכה באמת לצעוד. אזרחי ישראל, לפני כמה שנים, לא הרבה, חיינו במציאות הנהגתית אחרת. היום זה כמעט נשמע בדיוני, אבל פעם לא הייתה פה מנהיגות היסטרית שמונהגת על-ידי פחדים. לפני כמה שנים, לא הרבה, היה פה עם שחי בישראל שהייתה בטוחה בעצמה, שגם לא החרימו אותה בעולם, ויחד עם זאת לא נכנסה לפניקה מכל בקבוק שהוסר ממדפים. האו"ם היה שְמוּם, אבל הביטחון בדרך שלנו גבר עליו. צדקנו וידענו שאנחנו צודקים, לא פחדנו כל כך ממה שיגידו עלינו. היו ימים, חברי חברי הכנסת, שבהם שרי חוץ, כשעוד היו שרי חוץ, פשוט פגשו מנהיגים בעולם, כל העולם, ולא היינו צריכים לחטט בוויקיפדיה כדי להיזכר, אדוני השר, שיש נשיא לגבון. המפגשים עם המנהיגים היו המובן מאליו ולא היוצא מן הכלל. ראש הממשלה לא היה צריך ללחוץ ידיים בשולי ועידת אקלים כדי שנשיא המדינה המארחת יסכים להיפגש אתו, כי היו ימים שפשוט מרוב שדיברנו עם העולם לא היה לנו זמן לספר כמה אנחנו פופולריים. אדוני היושב-ראש, ידענו אבדות, ידענו שכול, וידענו מנהיגים שהלכו לפגוש משפחות שכולות. אבל פעם המשפחות האלה פגשו מנהיגים, פגשו מנהיגים היום הן פוגשות מנחמים. אני זוכר, וגם אתה זוכר, אדוני היושב-ראש, איך משפחת זר ישבה מול אריק שרון וצעקה עליו את קורבנה, כי היא ביקשה דין-וחשבון. והיא עשתה את זה כי היא ידעה, גם מתוך שיברון לבה, שהמנחם הוא גם מנהיג, והוא לא רק כתף ניחומים. היום למשפחות השכולות אין ציפיות, אין נחמות. מנהיגי הממשלה מגיעים אליהם כמנחמים בין שווים ולא כבעלי אחריות. ובין לבין היו גם מעשים. לא רק מעשים, חלילה, אלא אפילו הבטחות בחירות ולקיחת אחריות. ראש הממשלה אהוד ברק הבטיח שייסוג מלבנון, ועשה זאת, חטף אש וביקורת, אבל עשה. שרון נלחם בטרור ויצא למבצע "חומת מגן" בלי תופים של פרשנים ובלי ספרים שלמים של סטטוסים בפייסבוק כמה לא יקום ולא יהיה. הוא פשוט קם והיה. אבל יש תחום אחד שבו אזרחי ישראל נהנים משפע של היצע. אין ספק שזאת הממשלה שבה התעצמה כמות האיומים על מדינת ישראל. מנהיגי ישראל יכולים לייצא לעולם כמויות עצומות של פחד וייאוש לכל דורש ובכל גודל: "דאעש", איראן, סייבר, סעיף 52 במתווה הגז, הפלג הצפוני, חרמות, גבולות, סכינים, מספריים, אבנים וגם מילים. כל איום לא בא כדי להיפתר, אלא כדי להישאר, כי הכול נועד לשמר את התחושה שהעולם נגדנו, ובייאוש ננוחם. פעם הייתה פה ממשלה שנועדה לפתור דברים, ולא להגיד "אמרנו לכם". ואומרים כל המצדדים, אדוני השר, בממשלה הזאת,

תראו את הגרפים, את הסרטונים, את האחוזים והמצגות. הממשלה שלנו אומרת: לכו לפייסבוק,

קיבלנו אלפי לייקים על זה שסיפרנו לכולם שטוב, וזה קצת מוזר, כי כל תינוק יודע שכשטוב אז פשוט טוב, לכולם, ולא צריך להתאמץ ולהזיע כל כך כדי להסביר שכל כך טוב. באמצע שנות ה-50 ריגש את הארץ הקטנה שלנו מאורע משמח במיוחד:

כן, אדוני היושב-ראש, נפט פרץ משדה הנפט חלץ. פוטנציאל עתק של,

450 מיליון דולר, מפוטנציאל של 19 מיליון חביות. ומדוע שמחה כל הארץ, אומנם היה מדובר אז בעושר עצום,

מדוע שמחה כל הארץ? מפני שכל העם ידע, חברי הכנסת, לא רק שהתגלה טוב, אלא שיהיה לכולם ממנו, ובשווה. אף אחד לא חשש שבתוך לילה תוקם בשטח אסדה שתחלק את הנפט בין אלה שמגיע להם ובין אלה שלא. דיברתי על מה היה פעם, אבל מה שמעניין אותנו, במחנה הציוני, זה מה שהיום. ומה שקורה היום הוא שבישראל שולטת ממשלה שמוחזקת על-ידי המתנחלים, אבל למעשה לא נבחרה על-ידיהם. בלי ששמנו לב, ראש הממשלה של ישראל שינה את השלטון של ישראל לשיטה אזורית, אבל הבעיה היא שזה של אזור אחד ושל מגזר אחד. ולא שאני חושב שלילד בהתנחלות, מבודדת ככל שתהיה, לא מגיע חינוך טוב, אבל זה לא אומר שלא מגיע חינוך טוב גם לילד מהנגב, מהגליל, מירושלים ומהמגזר הערבי. בממשלה של נתניהו יש שר חינוך של ההתנחלויות,

ושר חקלאות של ההתנחלויות, ושר רווחה בהתנחלויות, אבל אין להם באמת מנדט, כי מי שבאמת בחר בהם, מי שבחר בכם, אדוני השר ארדן, זה מצביעים שקיוו שתטפלו בהם, מצביעים שקיוו שתטפלו בהם בביטחון, בכלכלה, ברווחה. אבל זה כבר לא מטופל, כי במקום לטפל בביטחון, הממשלה הזאת עוסקת בביטחון העצמי שלה, שנבנה מדי יום על חורבן הביטחון האישי של כל אחד מאזרחי מדינת ישראל. השבוע קרה דבר מדהים, המציאות נשכה את נתניהו, כאשר הוא גילה לתדהמתו את הבעיות שעומדות לפתחם, אדוני היושב-ראש, של כלבים שמובלים להסגר. איזה מזל שמדי פעם על דלתו של נתניהו דופקת המציאות, המציאות הלא-מפולטרת, והוא נאלץ לגלות מה עובר על בני עמו באמצעות כלבתו קאיה. בכנסת הראשונה שלי הקמתי את השדולה לבעלי-חיים. חוקקתי חוקים למען זכויות בעלי-חיים ונגד התעללות בהם. חברי כנסת רבים בכנסת הזאת זועקים מדי יום את זכויות בעלי-החיים,

יום אחד, התמזל מזלם של המחוקקים ושל הכלבים, שכלבתו של ראש הממשלה נשכה אורחים באירוע. היש דבר יותר מנותק מזה? אולי הגיע הזמן שנתניהו יארח אזרחים עניים, קשישים, פצועי פיגועי איבה שמחכים לזכויותיהם שנים אחרי הפיגוע, כדי שהוא ידע איזה סבל הם עוברים? כמה הניתוק הזה יכול להיות גדול? מדינה שלמה פשוט צריכה לחכות שמשהו מהחיים הפשוטים של האזרחים יקרה לנתניהו, כדי שהוא יפעל לשנות את זה. מיליוני ישראלים מחכים שמשהו מהחיים שלהם יקרה גם לנתניהו ובביתו, אולי אז הם יזכו להתבשר שתקום רפורמה בשמם. ולסיום, תזכורת קטנה לראש הממשלה. בכל הכבוד לנשיכה פה ונשיכה שם, השלטון בישראל הוא שלטון דמוקרטי, פרלמנטרי, ומציאות משנים בהצבעות בכנסת, ולא בהינף סטטוס או בלורית.

במאמר מוסגר, אני בהחלט חייב להגיד שאני ממש מחכה לראות מתי תזרח השמש על חוק קאיה בפרלמנט הזה, ונתניהו יקיים את מה שכל כך התרגש בפייסבוק להבטיח, טיפ, חברי חברי הכנסת: אל תעצרו את נשימתכם.

אני רוצה לסיים את דברי ולפנות לאנשים שנאבקים על העמדות שלנו ברשת, ברחובות, בכיכרות ובאולמות, ויש רבים כאלה, מדובר באנשים שדואגים לגורל המדינה ומבטאים מדי יום את תסכולם על המצב הקיים, וזוכים למטר קללות ונאצות בעמודי הפייסבוק של רבים, גם אצל השרים בממשלה הזאת, ואף אחד לא מוחק אותם. רציתי להגיד לכם: אל תוותרו, תמשיכו. אל תיתנו לאווירת סתימת הפיות להכניע אתכם. אנחנו התקווה. יש לנו אמון מלא בדרך שלנו, ולכן אנחנו מקיימים שיח חוצה מדינה גם בימים אלו, ועוד יבוא היום, עוד יבוא היום, חברי חברי הכנסת, אני מבטיח, שהממשלה הזאת תהיה היסטוריה, ואז כולנו יחד, גם אלה שלא הצביעו לה, נוכל סוף-סוף לעשות מהלכים היסטוריים. אבל כדי שזה יקרה, הממשלה הלא-טובה הזאת, שהיא לא טובה גם לאנשים שהצביעו לה, חייבת לחלוף מן העולם.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי את ידידי חבר הכנסת יואל חסון מנמק את הצעת האי-אמון של המחנה הציוני בממשלה, והאמת,

סך הכול זה תפקידה של סיעת אופוזיציה. אני זוכר ימים שחבר הכנסת חסון כיהן כיושב-ראש צעירי הליכוד וראש בית"ר. מאז כנראה הוא שינה מאוד את עמדותיו לגבי מה גורם לטרור ומה הן ההגדרות של ייאוש או תקווה,

תפקידה של האופוזיציה זה לנסות לשכנע את הציבור שרע כאן ולייאש אותו. לצער חבר הכנסת חסון וחבריו במחנה הציוני, הציבור כבר שנים לא מבוטלות לא משתכנע מטיעוני סרק ריקים מתוכן, אלא באמת מחפש את העובדות, והעובדות הן כמובן אחרות לגמרי מהדרך שבה דרך אגב, חבר הכנסת חסון לא ניסה בכלל להתמודד עם עובדות, אלא רק אמר אמירות כותרתיות, הוא לא התייחס לשאלה או לעובדה שרק בשבוע האחרון הממשלה העלתה והשקיעה מאות-מיליוני שקלים, בצדק, והלוואי שנוכל לעשות את זה עוד ועוד בהמשך, בהעברות הקצבאות של הקשישים. בשבוע שעבר הממשלה הודיעה על העלאה משמעותית, הרביעית בשנים האחרונות, של שכר חיילי החובה, שעלה בשנים האחרונות ב-130%, ואני יכול למנות כאן עוד ועוד החלטות: שכר השוטרים, שכר הנגדים בצה"ל ובמשטרה. אני לא עושה את ההבחנה מי הצביע לנו, מי לא הצביע לנו, כממשלה אנחנו צריכים לתת שירות שוויוני לכל אזרחי מדינת ישראל, כך אנחנו פועלים, ואני חושב שהתוצאות בקלפי מדברות בעד עצמן. האמירה הכי,

ריקה מתוכן ששמעתי כאן, מעל הדוכן,

שחבר הכנסת חסון אמר שאפילו תינוק, אם משהו טוב, אז הוא מזהה שהוא טוב, לא צריך להסביר לו שהוא טוב. אז אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת חסון. תינוקות לא מנהלים את המדינה, והציבור הוא לא תינוק. הציבור מבין מה שתינוק, שהעולם שלו מחולק, אני מכיר את זה טוב עכשיו, מחולק הרבה יותר דיכוטומית. הציבור מבין שהמציאות קצת יותר מורכבת מהצרכים של תינוק, ומה לעשות, הוא מסתכל גם על מה שקורה בעולם, אולי התינוק לא מתעדכן במה שקורה בפריז, הוא לא מכיר את "דאעש", הוא לא מכיר את תהליך האסלאמיזציה של המזרח התיכון, ולכן טוב מאוד שבמדינת ישראל אנשים הם לא תינוקות, אלא הם מגיעים לגיל 18 ומעלה, ואז הם הולכים להצביע. ולכן, אולי אתה תצליח לעבוד על תינוקות, אבל על אזרחי מדינת ישראל יהיה לך הרבה יותר קשה, הם מבינים מתי טוב, ומתי טוב באופן יחסי, ומתי טוב באופן יחסי למה שאפשר להשיג, כי מה לעשות, אנחנו לא חיים כאן לבד, ואנחנו זוכרים היטב גם ימים שבהם היה תהליך מדיני, שכולנו חפצים בו, אבל גם כשהיה תהליך מדיני, זה לא שלא היה כאן טרור והיה כאן שקט מופתי. ההפך, בימים שהיה תהליך מדיני היה יותר טרור, היו יותר פיגועים והיו יותר נפגעים.

כי הסבירו לנו שזה מחיר השלום, כי אז ארגוני הטרור, המטרה שלהם היא לעצור את תהליך השלום, כי הרי ארגוני הטרור, בשונה,

מ"פתח" או הרשות הפלסטינית, הם לא רוצים להגיע להשלמה ופיוס עם מדינת ישראל. אז טרור יש כאן כבר למעלה מ-100 שנה, אין שום קשר אם יש תהליך מדיני או אין תהליך מדיני, וכל ההבדלים בעשורים האחרונים,

דרך אגב, מתמצים או בהיקף הוויתורים שהשמאל מוכן להציע או בדרכים שבהן נלחמים בטרור הזה. וכל פעם יש לנו טרור אחר.

כידוע, אנחנו חווים פה גל טרור שהתחיל בערך בערב ראש השנה, במותו המצער, הריגתו המצערת, של אלכסנדר לבלוביץ, זיכרונו לברכה.

דרך אגב, לא על רקע תהליך מדיני כן או לא, זה קרה על רקע ההסתה השקרית שהרשות הפלסטינית ואבו מאזן, זה שאתם כל כך מותחים עלינו ביקורת, בארץ ובעולם, על כך שאין אתו משא-ומתן, על רקע זה שהרשות הפלסטינית השתתפה בגל ההסתה שהובילה התנועה האסלאמית, כאילו יש איזו סכנה להר-הבית ומישהו רוצה להרוס אותו ולבנות מייד את בית-המקדש. זה פשוט לובה על-ידי ההנהגה הפלסטינית ועל-ידי ארגונים קיצוניים נוספים,

זה בעיקר מה שהחל את גל הטרור, שלצערנו גם היום ראינו את תוצאותיו בפיגוע הדריסה, ואולי זה המקום גם לשלוח איחולי החלמה לכל הפצועים בפיגוע הזה ולשבח שוב את אזרחי מדינת ישראל, שפעם אחר פעם מוכיחים ערנות ומהירות תגובה, וגם מסירות כמובן, בניסיון להציל חיים, ויחד עם כוחות הביטחון מסכלים הרבה מאוד, כמעט פעם אחר פעם, את הפיגועים הרצחניים הללו שהפלסטינים מנסים לבצע כאן. האירועים האחרונים מאופיינים,

בפח"ע וגם בהפרות סדר, אין פה איזה מאפיין ברור, או יד מכוונת שניתן להצביע אך ורק עליה. האירועים האלו מתבצעים גם בירושלים, גם ביהודה ושומרון, היו לנו גם במקומות אחרים, מיעוט האירועים, והמאפיין העיקרי הוא מחבל או מחבלת בודדים ברוב המקרים, במתווה של פיגועי דקירה. אבל היו לנו גם פיגועי ירי, והיום ראינו גם את פיגוע הדריסה. אני חושב שבחודשים האחרונים,

כל פעם כוחות הביטחון,

שב"כ, משטרת ישראל, נדרשים לבצע התאמות אל מול סוג הטרור שהפלסטינים יוזמים. אני חושב שגם הפעם הממשלה גיבתה ובעצם נתנה לדרגים המקצועיים, לכוחות הביטחון, להציע, ליזום, והתפקיד שלנו זה לתת את הגיבוי המלא לכל הצעדים הביטחוניים שכוחות הביטחון מציעים לנו. זה בדיוק מה שקרה בחודשים האחרונים, מלבד יוזמות שבאו גם מהממשלה ומהכנסת, ולא קרו כאן שנים רבות, אם ההסדרה של הוראות הפתיחה באש, כך שהן ייתנו מענה גם לטרור האבנים ובקבוקי התבערה, אם העלאת כוחות רבים לירושלים, כניסה שלהם לשכונות ולכפרים הערביים במזרח-ירושלים, ואם ייזום של "כתרים נושמים" בכניסות וביציאות של שכונות שמהן יצאו מרבית המפגעים. הממשלה גם פעלה ותמשיך לפעול להריסת בתי מחבלים, להוצאה מחוץ לחוק של ארגונים כמו ה"מוראביטון" וה"מוראביטאת" וגם התנועה האסלאמית, וכמובן, הניטור של הרשתות החברתיות, שהן אתגר חדש שכל העולם המערבי מתמודד אתו, כי למעשה זה מכשיר הסתה ישיר שמגיע אל כל אחת ואחד, דבר שלא היה קיים בעבר וכמובן יוצר קושי חדש להגדיר מה הפרופיל של המפגע הבא ואיך אנחנו מגיעים אליו לפני שהוא מבצע את זממו. אז כפי שאמרתי, התפקיד שלנו, בין היתר, חוץ מליזום, זה לתת גיבוי מלא לכוחות הביטחון בפעילות שלהם לעצירת המרצחים. ואני חייב שוב, בהזדמנות הזאת, גם להביע צער על ההחלטה של מח"ש, ככל הנראה בגיבוי היועץ המשפטי לממשלה, לחקור את חבלן המשטרה שסיכל את הפיגוע שבו השתתפו שתי הנערות, מה שהתקשורת מכנה "פיגוע המספריים", ובפיגוע הזה נדקרו שני אזרחים. אני כשלעצמי לא מצליח להבין איך כל פעם מנסים לשפוט את כוחות הביטחון על החלטות של שבריר שנייה, כאילו מדובר באיזו מעבדה, וכאילו ניתן בשנייה אחת לדעת באמת את כל הסיטואציה, איזה עוד כלי נשק או חומרי נפץ נמצאים על גופם של המחבלים, והאם לגמרי אפסו כוחותיהם או שהם עדיין יכולים לדקור את מי שמתקרב אליהם. אני בכל מקרה מקווה שלאחר החקירה הזו, אני מקווה שהיא תסתיים במהרה והתיק הזה יסתיים. זאת כמובן סמכותם של מח"ש והיועץ המשפטי לממשלה, אבל אני חייב להביע את הצער שלי שבימים האלה, כשכוחות הביטחון מתמודדים עם הטרור היומיומי, אנחנו נמצאים בסיטואציה הזו. בתחום של יחסי החוץ, גם כאן נאמרו כאן אמירות ונכתבו דברים על חדלונה המוחלט,

של הממשלה בזירה הבין-לאומית. כמובן, אף אחד מחברי האופוזיציה, אין לו את האומץ להגיד מה בדיוק הוא היה מציע או מוותר כדי לחדש את המשא-ומתן או לפתור את הסכסוך. ואני שם בצד את ההצעה לוועידה בין-לאומית, עוד איזשהו עגל זהב שלכאורה אמור לפתור, למה משא-ומתן לא יכול להתחיל בלי תנאים מוקדמים, אדוני? אני אגלה לך סוד, יואל, זה גם כן לא לתינוקות. כמו ריקוד טנגו, גם משא-ומתן לשלום חייב שני צדדים. ראש הממשלה, ואני לא מחדש כאן שום דבר, קורא לפתיחת משא-ומתן כזה בלי תנאים מוקדמים, שבו כל צד יכול לשים על השולחן איזה נושא שהוא רוצה, אנחנו כמובן לא מתחייבים לקבל אותו, ותשאל את ראשת מפלגתך, חברת הכנסת לבני, שבוודאי תספר לך איך אבו מאזן, גם אצלה, ברח בכל דרך אפשרית מפתיחתו של משא-ומתן כזה. והוא כנראה יודע היטב למה הוא בורח מהמשא-ומתן הזה. אני יכול להבין, גם לא יכול להבין את חברי הכנסת הערבים,

אבל אני לא מבין אתכם בהקשר הזה, כאשר אויבי ישראל שרוצים לבצע או לקדם פעולות של חרם ודה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, הם הרי משתמשים בסרבנות הזאת של אבו מאזן, מדוע חברים שאמורים להיות אחראים כלפי עתידה של מדינת ישראל לא מגלים את האחריות הזאת ומגבים את ראש הממשלה והממשלה ושמים את הלחץ במקום הנכון על הצד הסרבן? אינני מבין, אבל אני יכול לומר עוד פעם לאזרחי מדינת ישראל לא להקשיב לדברי הייאוש שבאים מהאופוזיציה. לישראל יש אהדה רבה ויש שותפים רבים. רק לפני שעה קלה הודענו על מפגש ממשלות עם יוון, עם קפריסין, עם גרמניה. מגיעים לכאן כל הזמן ראשי מדינות. ראשי מדינות רבים מביעים מחויבות להתנגדות לניסיונות החרם והדה-לגיטימציה כנגד מדינת ישראל. לעומת זאת, הקהילה הבין-לאומית, או חלקים בקהילה הבין-לאומית, פעם אחר פעם פועלים באופן צבוע, בסטנדרטים כפולים, אם בצורה של סימון מוצרים מיהודה ושומרון, מה שכמובן לא עושים כלפי אף אזור סכסוך אחר, הרי לא יסמנו מוצרים ממרוקו שבאים מהסהרה, ולא יסמנו ממקומות אחרים. ובהקשרים הללו אני חושב שאופוזיציה אחראית הייתה צריכה לגבות את הממשלה ולהצביע ולהשקיע את זמנה, אולי כך תחזירו את אמון הציבור גם בכם, הייתה צריכה להראות ולגלות אחריות ובעצם לבקר את המוסר הכפול ואת הדו-פרצופיות של אותם חלקים בקהילה הבין-לאומית שנוהגים בצורה מפלה נגד מדינת ישראל.

לסיכום, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמשיך לפעול בנחישות כנגד הטרור, נמשיך להרחיב את יחסיה של מדינת ישראל עם מדינות רבות בעולם, כפי שאנחנו עושים, והיחסים הכלכליים וההסכמים הכלכליים הולכים ומתרחבים, ואנחנו גם נמשיך, חבר הכנסת חסון, לקבל כאן כל שבוע החלטות שמשפרות את רווחתם ואיכות חייהם של אזרחי מדינת ישראל, כפי שעשינו רק בשבועות האחרונים כלפי הנגדים במשטרה ובצבא, כלפי חיילי החובה, כלפי הקשישים, כלפי קצבאות הילדים, ועוד ועוד פעולות שהממשלה, מה עם הנכים?

נגיע לכל החלקים באוכלוסייה שזקוקים לסיוע, בעזרת השם, אין הרבה זמן. אין לכם הרבה זמן.

תודה לשר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן על תשובתו. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: מדיניות האפליה בתקציב המשמר אי-שוויון בחלוקת משאבים, הרשימה המשותפת. ינמק את ההצעה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, מי שתשיב לו תהיה השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת גילה גמליאל. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, לפני עשר שנים בדיוק, שנת 2005, התקיים בוועדת הפנים של הכנסת דיון על יישום המלצות ועדת אור, שבין השאר דיברו על חלוקה צודקת יותר של המשאבים, על סגירת פערים ועל טיפול רציני בבעיות של הציבור הערבי. השופט אור, שנכח בדיון, פרס את החלטות הוועדה שבראשה עמד ונתן המלצות רבות כדי לטפל בבעיות של דיור, של השכלה, של תחבורה, של שלטון מקומי, ואמר שצריך לזה כסף ושברור שצריך להוסיף תקציבים. ובסוף הוא אמר: יכול להיות שהממשלה תבוא אלינו ותגיד שאין לה תקציב ושהיא לא יכולה לחרוג ממסגרת התקציב. הוא אמר מה צריך לעשות, וזה לחלק את העוגה מחדש. כלומר, אסור לנו לקבל, הוא אמר דבר נכון, הוא גם אמר דברים לא נכונים, אבל הוא אמר דבר מאוד נכון, שאסור לקבל את משטר האפליה נגד הציבור הערבי, לקבל את האי-שוויון ואת חוסר הצדק בחלוקת המשאבים בטענה שאין כסף, כי אפילו כשאין כסף, אף שיש כסף, אבל לשיטתו של נתניהו ואחרים יגידו: אין לנו מספיק תקציב כדי לטפל בבעיות שאתם מדברים עליהן, אז הממשלה מחויבת לבוא ולחלק את התקציב מחדש. ואפשר לעשות את זה, וחייבים לעשות את זה, וזו דרישה צודקת מאין כמוה. מספיק להסתכל על דוח העוני האחרון, שלפיו 52.6% מהמשפחות הערביות מצויות מתחת לקו העוני. בושה וחרפה. מדינה שיש לה כל כך הרבה משאבים, תקציב ענק, לא חסר כסף, לא חסר תקציב, מה שקיבלנו, דרשנו ודרשנו וקיבלנו הבטחות, ומסתבר שהרבה דברים יכולים להשתנות, רק ההבטחות עומדות בעינן. ההבטחה להילחם בעוני הייתה מאז היה מאיר כהן שר הרווחה ומינה את הוועדה שלו, שההחלטות שלה לא מיושמות בכלל, אבל הוא ניסה לעשות משהו. שרי אוצר לדורותיהם, שרי חינוך לדורותיהם, כולם אמרו: אנחנו נביא את השוויון. יש אינפלציה במילים, ויש מיעוט של מעשים, מדברים הרבה ועושים מעט. הציבור הערבי היום הוא ציבור יותר משכיל. נשים ערביות היום באקדמיה, במוסדות להשכלה גבוהה, הן 60%, ובשוק העבודה הן רק 23%. אנחנו רוצים לעבוד, הנשים הערביות רוצות לעבוד, הנוער רוצה לעבוד, רק שתהיה עבודה. ואיך רואים את זה? על כל משרה פנויה, עכשיו בעניין הסייעת השנייה, מלחמת עולם. 200 ו-300 מועמדות על כל משרה, כי אין עבודה. אתם אומרים לי שהממשלה לא יכולה לעשות כלום? היא באמת לא עושה כלום. מאז שנבחרנו ברשימה המשותפת אנחנו התחלנו כרשימה בעבודה רצינית ויסודית בנושא זה, בשיתוף פעולה עם ראשי המועצות המקומיות הערביות כולן, ובשיתוף פעולה עם המגזר השלישי, עם החברה האזרחית, ארגוני החברה האזרחית, ועם מומחים כלכליים ברמה מאוד גבוהה. אמרו לנו: תגישו לנו תוכנית. הכנו תוכנית, הגשנו תוכנית. המומחים באוצר לחשו לנו באוזן ואמרו בפומבי שמעולם לא הוצגה בפניהם תוכנית כל כך מפורטת ותוכנית כל כך מקצועית. תוכנית החומש דיברה על 32 מיליארד שקל, פחות מ-1% מהתקציב. חמש שנים. לחמש שנים.

דיון רציני בממשלה על התוכנית הזאת, לא ראינו, הבטחות עמומות לטפל בנושא ושזה יותר מדי וכו' וכו' שמענו. אבל בינתיים שום דבר לא יצא אל הפועל. אין החלטה, אין דיון רציני, ויש התחמקות מהנושא הזה. אנחנו לרוב ממשיכים לקבל הבטחות, ממשיכים לשמוע "אתם צודקים", אבל אין צדק. כלומר, לא עושים אתנו צדק, מוכרים לנו מילים. ומילים, גברתי היושבת-ראש, שבענו. למעשים ייחלנו, אל תמכרו לנו מילים. מחר תתקיים ישיבה של ועד ראשי המועצות, לא תתקיים? נדחתה? ליום רביעי. ליום רביעי.

תתקיים ישיבה מחרתיים, חבל שהיא מתקיימת. בין ראשי המועצות לבין שר האוצר. אני חושב שהישיבה מיותרת כי הדברים ברורים. אנחנו שמנו אותם על השולחן, ואם יש בשלות לאיזו החלטה, בבקשה, שידברו אתנו.

איך אומרים? עורכים ישיבה עם דף ריק.

בכלל אם האוצר מסכים עם התוכנית, ברור שהוא לא מסכים, מסכים עם חלקה, לא יודעים. יש בעיה אקוטית של השלטון המקומי ביישובים הערביים, יש דרישה צודקת של בין מיליארד שקל ל-1.5 מיליארד שקל, שאומרת כ-500 מיליון למענקי איזון, 300 מיליון לתקציב פיתוח לכל היישובים הערביים, שזה גרושים, מבני ציבור, הכשרת קרקע לדיור, דרישות צודקות בהחלט, דרישות מינימום, אוויר לנשימה, ולא רואים,

זחאלקה, זו תוספת למענקי האיזון של 500 מיליון? כן, כן, אבל תחשוב שזה ל-80 יישובים. מכיוון שהנוסחה מעוותת, זה תיקונים. וזה, דרך אגב, כל מה שאני אומר, כל הדרישות האלה מעוגנות ומוסברות ונסמכות על עבודה רצינית של כלכלנים ותקציבאים, שבדקו את הנושא בצורה הכי מקצועית שאפשר. אבל השר ארדן יושב פה, אני לא יודע אם הוא זה שישיב לי, ואני אקח את תקציב משרדו, גילה.

גילה, בסדר, אבל חשוב שהשר ארדן ישמע. אני רוצה לחשוף משהו, שהוא לא סוד גדול, מהישיבה שהייתה לראשי הרשימה המשותפת עם ראש הממשלה. דיברנו הרבה על הפשיעה והאלימות ביישובים הערביים. נא לסיים. אני רק רוצה להביא את הדוגמה הזאת, גברתי.

ראש הממשלה אמר,

ראש הממשלה, 50% מהפשיעה הם ביישובים הערביים. איזה תקציב מתקציב המשטרה ומתקציב המשרד לביטחון פנים מוקצה למלחמה בפשיעה ביישובים הערביים? 5%. נא לסיים. הוא אמר בלשון שלו: אתם מקבלים עשירית ממה שמגיע לכם. אם אתם מודים, תתקנו את העיוותים שאתם יוצרים במו-ידיכם.

תשיב השרה גמליאל, השרה לשוויון חברתי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, השר, חברי וחברות הכנסת, ראשית, חשוב לציין, ואני אומר את זה בכל פעם שאעלה לכאן לדוכן, שהחברה הערבית בישראל היא חלק אינטגרלי של החברה הישראלית, וככזאת, תפקידנו לדאוג לשוויון הזדמנויות מלא ושווה לכלל האזרחים במדינתנו. אין ספק שיש מן הצדק בטענות שעולות כאן חדשות לבקרים על פערים מאוד דרמטיים שקיימים בין יהודים לערבים בישראל, וצריך לפעול על מנת לשנות את הפער, אבל מכאן ועד לבוא ולטעון שהממשלה לא עושה כלום, אני חושבת שהמרחק הוא מרחק עצום. ראשית, אנחנו קידמנו בחוק ההסדרים את ההחלטה של "צוות 120 הימים", שייתן את הפלטפורמה והבמה ויסייע בצורה מקצועית, עניינית, רצינית, ממוקדת, בכל סוגיית הדיור בחברה הערבית, זה מן הצד האחד. מן הצד השני, אנחנו עמלים על תוכנית חומש אחת לכל החברה הבדואית בצפון, כבוד היושבת-ראש, שחשוב לציין שהמצב שם הוא בכי רע מבחינת התשתיות, המצב הקיים. אוכלוסייה שכן, גם תורמת למדינתנו, עמלה, הרבה מהם משרתים בצבא, ולצערי, כשאנחנו נכנסים ליישובים הבדואיים בצפון, תעודת עניות בעבורנו. וכנ"ל לגבי היישובים הערביים בצפון. היום אנחנו צריכים להבין שעלינו לבנות תוכניות על מנת לצמצם פערים, והגיע הזמן שהאינטרס הזה יהיה מובן לכולנו. אני מבין שבדרום זה יותר טוב. אני מדברת על הדברים שהם כרגע תחת אחריותי. בדרום הושקעו מיליארדי שקלים, את מדברת על היישובים, ביישובים הבדואיים בדרום הושקעו מיליארדי שקלים, רק שהכסף לא תועל בצורה נכונה וחכמה, ולא הגיע בסופו של יום, לצערנו, לאזרחים בכללותם. אני מדברת אתך על הבדואים בצפון, שכלל הסכומים שהגיעו אליהם הם מינוריים ביחס לאוכלוסייה שנמצאת שם. עכשיו, כשאתה מסתכל על התמונה המלאה, אתה מבין, כבוד השר לשעבר כהן, שהיום, כשאנחנו יושבים ומנסים לייצר תמונה של תוכנית שתיצור בסופו של תהליך, ומדובר בתהליך ארוך ולא תהליך שיקרה ביום, אז נגיע ליעד הזה שכשאחד מכל שלושה תלמידים ערביים נושר מהלימודים זו פגיעה בתלמיד, זו פגיעה במשפחה שלו, זו פגיעה בחברה הערבית שהוא חלק ממנה, וזו פגיעה בחברה הישראלית כולה. בסופו של יום, כשאני מדברת רבות, ומנסים להגיע לאיזשהו יעד שצריך לשנות, אנחנו חייבים לשנות את השיח: אין פה "הם" ו"אנחנו", אין פה שיח שבא ויוצר כל פעם מחדש שיח פופוליסטי,

שיוצר פשוט עלבון לגבי מה שקורה בהתנהלות. יש כאן צורך לאומי לדאוג למשאבים לצמצום פערים בחברה שלנו, וכשאנחנו מסתכלים בנתונים, אנחנו רואים אותם. אני כבר דאגתי, את חלק מהממשלה או מהאופוזיציה? אני חושבת שהממשלה בפעם הראשונה, כשמינתה אותי לעמוד בראש משרד שהטיפול שלו הוא טיפול ממוקד גם בחברה הערבית, בצורה יסודית, ואם אנחנו כאן כולנו נאחד שורות על מנת להוביל,

מה זה קשור? תוכנית החומש המדוברת לא אמורה להיות תלוית תקציב משרדי. זה איגום משאבים מכל המשרדים על מנת ליצור את אותם דברים שדיברנו עליהם.

ואני מבינה את התסכול, התסכול הוא תסכול מוצדק, אז אני לא באה כרגע לצאת נגד מי שמתוסכל ומציג את הדברים בצורה אמוציונלית ואימפולסיבית,

איך אומרים, היו הרבה "כלאם פאד'י", היו הרבה דיבורים שבאמת לא הגיעו לידי מעשה בסופו של תהליך,

את עצם התחושה. אבל ככל שאני מסתובבת יותר, גברתי היושבת-ראש, חובתנו לבוא ולדאוג שלא יהיה מצב שביישובים הערביים אין מוסדות תרבות, אין כמעט בכלל מוסדות ספורט, אין אולמות ספורט, אין מגרשי כדורגל, אין דברים בסיסיים, שלא לדבר על תשתית בסיסית, כמו לדוגמה שאנחנו מדברות על מצב שבו אין לאנשים האפשרות והיכולת לחיות באיכות חיים טובה, ברמת חיים סבירה, ואלה דברים שאנחנו, חובתנו לטפל בהם. אני אומרת, יחד עם זה, שאנחנו עכשיו הולכים לבנות, ביחד עם שר האוצר משה כחלון, אנחנו הולכים לבנות תוכנית חומש, מה זה הולכים לבנות, שתיתן מענה, ובין יתר הדברים שאנחנו ניתן להם מענה, המענה, הוחלט עליו. מה זה "הולכים לבנות"? את יודעת, זה בנוי. כשאני אומרת "לבנות", יש הרבה תוכניות יפות,

כשנכנסתי למשרד אמרתי: קודם כול אני צריכה לבנות תוכנית אסטרטגית, כמו בכל התחומים שאני מגיעה אליהם. ואז הגעתי לבדוק בחברה הערבית, מצאתי המון תוכניות. תוכניות הן לא הבעיה. אבל אני בחרתי הפעם הזאת לנקוט דרך אחרת: אני פניתי, והרשות, יש לנו הרשות לפיתוח החברה הערבית מבחינה כלכלית וחברתית, אני ביקשתי שיעשו עבודה יסודית ויבדקו בכל הרשויות אילו תוכניות מוכנות יש, אילו תוכניות מוכנות שאפשר להוציא אותן כבר אל הפועל. בדקנו את כל התוכניות, מכל הרשויות, וכאן אנחנו נתחיל לשים את הדגש בשלב הראשון. אבל במקום לחכות לתוכניות עתידיות, יש תוכניות מוכנות, ונקצה משאבים לבניית תוכניות חדשות עתידיות גם כן, במקביל. אני מאמינה שזה יהיה בפוטנציאל של התוספות, ייתן את המענה הראוי כדי לבצע זאת. נוסף על כך אנחנו רוצים לקדם את הוועידה שהייתה בכל שנה ומשום מה בשנה שעברה לא התבצעה, אותה ועידה לפיתוח החברה הערבית, ואנחנו נדאג שגם שם יעלו כל הנושאים שעל סדר-היום, ונוודא באורח עקבי, לראות כיצד אנחנו מבצעים את עבודתנו נאמנה, כדי שלא רק ידברו ויהיו תוכניות, אלא הן יצאו אל הפועל. אני חושבת שחשוב להבין, בפעם המי-יודע-כמה, שכשילד עני ביישוב ערבי, יש לזה השפעה ישירה על כל היישובים היהודיים גם כן. צריך לראות את התמונה הזאת כמכלול, להתחיל להבין שאנחנו כאן ואנחנו צריכים לתת לכל אזרחי מדינת ישראל שוויון מלא. רק כך אנחנו נצליח לצעוד יחד לעתיד טוב יותר לכולנו. אז אני רוצה להודות לכם על זה שהעליתם את הנושא לסדר-היום. אני לא חושבת שהוא צריך להיות בהצבעת אי-אמון, הוא צריך להיות בעבודה משותפת, כדי לשנות את כל התפיסה, את כל הדעות הקדומות, את כל השיח האלים והמיותר שקיים בין האזרחים שלנו. אז תודה רבה, כבוד היושבת-ראש, ונקווה שנבשר פה בהמשך מה הן בדיוק אותן תוכניות חומש.

אנחנו ממשיכים להצעת האי-אמון הבאה: ממשלת ישראל ממשיכה להיכשל בהבטחת ביטחון אישי לאזרחיה, של יש עתיד. ינמק את ההצעה חבר הכנסת חיים ילין. בבקשה, לרשותך עשר דקות. ישיב שר הביטחון חבר הכנסת משה יעלון.

שר הביטחון, נראה לי שאנחנו הולכים להיפגש פה כל שבוע, אם זה יימשך ככה. תפקידה הראשון והחשוב ביותר של מדינת ישראל, או של כל מדינה, זה לשמור על ביטחון אזרחיה. שגרת הטרור הנוכחי, שאזרחי ישראל נאלצים לחיות אתה, נמשכת כבר כשלושה חודשים,

והסוף אינו נראה באופק. אנחנו עדים להידרדרות משמעותית במצב הביטחוני של אזרחי ישראל, ישראלים נדקרים ונרצחים כמעט מדי יום, וראש הממשלה והממשלה לא מצליחים לתת מענה לביטחון האישי הרעוע של האזרחים. גל הטרור של החודשים האחרונים מתחיל, צר לי, ברצח האכזרי של אלכסנדר לבלוביץ, זיכרונו לברכה, בירושלים. בחודש ספטמבר אנו חווים 223 פיגועים ונרצח אחד, בחודש אוקטובר, 620 פיגועים, 11 נרצחים, בחודש נובמבר, 326 פיגועים, עשרה נרצחים. סך הכול מדובר על 1,170 פיגועי טרור. מספר הנפגעים הוא 237, מהם 22 הרוגים ו-215 פצועים, מהם 21 פצועים באורח קשה, חמישה בינוני ו-32 קצת פחות מבינוני. ורק עכשיו, כל מי שפותח את הסלולר

שהיה פיגוע דריסה בכניסה לירושלים,

ראש הממשלה, שמכריז בעצמו שהוא "מר ביטחון", לא מסוגל לתת ביטחון לתושבי מדינת ישראל. כוחות הביטחון מדווחים על עלייה חדה במספר הפיגועים החמורים, כולל כאלה שבהם נרצחו אזרחים ישראלים, וגם תיירים, וגם יהודים, וגם נוצרים, כל העדות, ללא הבחנה. האיום מכיוון עזה אינו פוסק, ותושבי הדרום נאלצים להמשיך לחיות בפחד ובטראומה. שר הביטחון, אתמול בשעה 20:09 שמעתי: "צבע אדום". לא משהו שמפחיד אותי. בטח לא אותי. לא משהו שאני, יוצא דופן. ממרס 2000, כשהתפוצץ הפצמ"ר הראשון בקיבוץ נחל-עוז, אנחנו 16 שנים חווים את חוויית הטרור. ואני חושב שאם יש מסר שאתה יכול להעביר לממשלת ישראל, זה שהנחישות שלנו להמשיך להחזיק בקרקע, בדיוק כמו המצפים, בדיוק כמו 11 הנקודות, בדיוק כמו כל ההתיישבות במדינת ישראל, היא אות ומופת ודוגמה למה שהממשלה יכולה ללמוד. היעדר נחישות טוטלי, והיעדר מדיניות של ממשלת ישראל כלפי הטרור, זה משהו שאני לא מצליח להבין. לא ככה גידלו אותך, בוגי, וגם לא אותי, ואנחנו יודעים בדיוק מה המשמעות של נחישות, ואיך צריך להכות את הטרור. אבל אומרים לי שזאת התקופה השקטה ביותר שיש.

מה לעשות, יש לי קצת זיכרון, ואני זוכר שזה אותו משפט שאמרו לי אחרי "עמוד ענן" "התקופה השקטה ביותר". הלכתי, נברתי בארכיון וראיתי שאחרי "עמוד ענן", במשך שנה, התפוצצו 52 רקטות. וזאת השנה השקטה שאני מדבר אליכם עליה. ולאחר "צוק איתן" התפוצצו 33 רקטות. וזאת התקופה השקטה ביותר. שר הביטחון, תגיד לי, מי זאת המדינה שמסוגלת להבליג וליישר דיונות ברצועת-עזה כשמתפוצצים טילים בתוך מדינת ישראל? איפה נראה הדבר הזה? אבל אני לא חושב שאתה אשם במצב, אני חושב שיש ראש ממשלה, והאי-אמון הוא קודם כול בראש הממשלה, ובממשלת ישראל, על היעדר נחישות, על היעדר מדיניות. ואני רוצה להזכיר לך משהו שחרות אצלי: כאשר אתה באת יחד עם ראש הממשלה, ב"צוק איתן", וראש הממשלה אמר את המשפט: אני רוצה את ה"חמאס" מוחלש, והמתווכים יהיו נציגי מצרים, כל אנשי הצבא וכל הפוליטיקאים אמרו: חיים, נפל האסימון. אצל ראש הממשלה נפל האסימון.

לכסח להם את הצורה, והולך להושיט יד להסדר כלכלי, שיביא אופק כלכלי לתוך רצועת-עזה. מיליון ו-850,000 פלסטינים. אתה עדיין מאמין, שר הביטחון, שאפשר למיליון ו-850,000 לתת אופק עתידי רק עם פצצות טון? הרי הפצצות-טון של חיל האוויר זה כלי,

אני רק נכנס, אתה אומר, זה כלי. זה כלי בשביל להכניע את ה"חמאס". זה כלי בשביל להכריח אותו, בסופו של דבר, להגיע להסדר מדיני. ואני לא מדבר על הסכם שלום. אני מדבר קודם כול על השבת האמון, האמון שם והאמון פה. אבל אין, מה לעשות. הטרור רוצה להפחיד. כולנו יודעים את זה. אנחנו, תפקידנו כאזרחים זה לעמוד איתן מול אותו טרור. אבל אנחנו גם מסתכלים על המנהיגות, על ממשלת ישראל, איך היא פועלת. אנחנו, כראשי מועצות, שר הביטחון, ידענו לספוג, לא העברנו לעולם את החשש ואת הפחדים לאזרחים, לתושבי עוטף-עזה. אוי ואבוי אם היינו עושים את זה. אבל ראש הממשלה, מה הוא יודע לעשות? לקחת את הפחד, למנף אותו כלפי התושבים. אז תן לי להגיד לך משהו: חלק מהביטחון של התושבים הוא תחושת הביטחון, ותחושת הביטחון, זה לא שייך לכמה טנקים יש, לכמה תקציב שר הביטחון מקבל ולכמה חיילים יש, תחושת הביטחון באה קודם כול מהשורשים העמוקים, מהחוסן ומהמנהיגות, ואת הדברים האלה לא קונים בכסף, אף פעם לא קונים בכסף. גם אם תקבל עוד 10 מיליארד שקל לתקציב, אולי יהיה יותר ביטחון, אבל תחושת ביטחון אי-אפשר לקנות בכסף. עוד 10 מיליארד שקל לתקציב של משרד ראש הממשלה לא יעשו אותו יותר מנהיג ולא יביאו לתחושת ביטחון יותר גדולה. ואת זה, כידוע לך, בצה"ל לומדים, אחריות לוקחים, לא מקבלים. ובקרב הזה, בקרב הזה עכשיו, היומיומי, בטרור, שוטרי מדינת ישראל לקחו אחריות, אזרחים לקחו אחריות,

בדיוק כמו שקרה וקורה בעוטף-עזה, המנהיגות המקומית לקחה אחריות, תושבי עוטף-עזה לקחו אחריות, תושבי המדינה לוקחים אחריות, והם מלמדים, רק, את הממשלה איך להתנהג. ודע לך ש"צבע אדום" אתמול היה לאחר הדלקת הנרות, וגם אם הטיל היה בשטח פתוח, זה 180 דופק לכל אחד שהיה שם, בארבעה יישובים לפחות. וזה ישר צוותי חוסן, ישר טיפול רפואי וישר לעובדים הסוציאליים, אותם עובדים סוציאליים שלא מקבלים מענקים, כמו השוטרים.

זה חלק מהחוסן. תרשה לי לסיים, לפני, שחלק מהמנהיגות של מדינת ישראל, וחלק מהערבות ההדדית של מדינת ישראל, וחלק מהביטחון, נמצאים גם אצל אותם אנשים ששלחו את החיילים וצריכים לדאוג שהם יחזרו הביתה,

אורון שאול והדר גולדין. הערה קטנה, כבוד היושבת-ראש, תרשי לי רק דקה אחת. אני רוצה להקריא לכם משהו. פשוט, השר ארדן היה לפני כן, והוא דיבר על מדיניות ועל משא-ומתן. אני רוצה להקריא לכם את עיקרי ההסכם: ישראל תיסוג מ-13% מהגדה, 12% יעברו מאזור C ל-B ו-1% מאזור C ל-A. ישראל תעביר לפלסטינים את הסמכויות הביטחוניות ב-14.2% מהגדה. הנסיגה השלישית תידון בוועדה המשותפת. חברי המועצה הלאומית הפלסטינית יבטלו את הסעיפים באמנה הקוראים להשמדת ישראל, ובטקס שייערך בעזה בעוד שישה שבועות ישתתף הנשיא קלינטון. המשטרה הפלסטינית תצומצם ב-12,000 איש. הרשות הפלסטינית תאסוף כלי נשק המוחזקים באופן לא חוקי. ישראל תשחרר 750 אסירים פלסטינים. 30 מבוקשים ייעצרו וייכלאו בשטחי הרשות, בפיקוח ה-CIA. הפלסטינים ימגרו הסתה נגד ישראל ברשות. אתם יודעים מתי זה נחתם? אדוני, נא לסיים. זה נחתם לא על-ידי בגין, לא על-ידי רבין, לא על-ידי ברק, לא על-ידי כל מי שאתם מאשימים, כבוד השר ארדן, שלא נמצא פה. זה נחתם ב-25 באוקטובר 1998, וראש הממשלה היה בנימין נתניהו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. ישיב שר הביטחון חבר הכנסת משה יעלון. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן, אנחנו נמצאים בעיצומו של גל טרור, וגל הטרור הזה, הייתי מעדיף שיביא אותנו לאחדות, כדי להתמודד אתו, ולא לפלוגתות פוליטיות, כולל הצעות אי-אמון בנוסח ששמעתי כאן. מדובר בגל טרור שמתחיל ערב ראש השנה, למעשה בערב שבת שלפני ערב ראש השנה, כאשר אותם צעירים בהר-הבית יוצאים החוצה לתקוף את המבקרים ביום שישי בבוקר. גל טרור שמונע מהסתה, מהסתה של התנועה האסלאמית, מהסתה של ה"חמאס", לצערנו בשלב ההוא גם מהסתה של הרשות הפלסטינית, ומאז אנחנו נמצאים באותו גל טרור. גל הטרור הזה, בסופו של דבר, מתאפיין בעיקר בפיגועי בודדים, לא משום שארגוני הטרור אינם רוצים להכות בנו, אם זה היה תלוי ב"חמאס" או ב"ג'יהאד האסלאמי" או אפילו בארגונים אחרים, היינו סופגים פיגועים קשים כמו פיגועי התאבדות, פיגועי ירי מאורגנים וקטלניים. הפעילות שאנחנו נוקטים לנוכח גל הטרור הזה מונעת את יכולת הארגונים הללו לממש את זממם, גם לפני גל הטרור, ודאי בעיצומו, והתוצאה היא באמת פעילות סיכולית של שירות הביטחון הכללי, צה"ל, כוחות משמר הגבול ומשטרת ישראל, שמאז תחילת הגל עצרו כ-1,100 פלסטינים שאמורים היו או לבצע פיגועי דקירה, או לבצע פיגועי ירי, או לבצע פיגועי התאבדות. לכן לדבר על אוזלת יד נגד גל הטרור, כאשר כוחות הביטחון, באשר הם, פועלים גם בפעילות אבטחה, שמאפשרת לנוכח כל איום תגובה מהירה, בין שזה בצומת תפוח, בין שזה בירושלים או במקומות אחרים, לכן, לדבר על אוזלת יד, מה גם שהפעילות, בסופו של דבר, מביאה אומנם לזה שהטרור לא נפסק לחלוטין, אבל לדבר על אוזלת יד של הממשלה נוכח גל הטרור הזה, זו אמירה מרחיקה לכת. ברור לחלוטין שגם אם זה היה תלוי ב"חמאס" ברצועת-עזה, הוא היה יורה. ה"חמאס", מאז מבצע "צוק איתן" לא ירה ולו כדור אחד.

יש ארגונים אחרים, סלפים, ג'יהאד עולמי, "דאעש", כל מיני ארגונים, שכדי לאתגר את ה"חמאס" יורים, כמו אמש. אז ה"חמאס" מתמודד, לא מתמודד, וכמובן התגובה שלנו לא מאחרת לבוא. בוא

כפי שאתם מבינים, איננו מתכוונים להתרגל לזה, אבל אני מציע, לנוכח החלופות והאפשרויות, להסתכל נכוחה על מציאות שמלווה אותנו עוד מלפני קום המדינה, מי שלא מבין, אנחנו עדיין נמצאים במלחמת העצמאות שלנו, טרום קום המדינה, עם הקמתה, ועד הרגע הזה. אפשר להגיד שלנוכח איומים שחווינו בעבר, הצלחנו לנטרל לא מעט איומים, המלחמה בין צבאות, למשל, נובעת מזה שהכינו בהם קשות במלחמות מן הסוג הזה, נובעת מהפער העצום שצה"ל פתח אל מול הצבאות האחרים, זה לא קשור למדיניות הממשלה. גם בשנים האחרונות הניסיונות לפגוע בנו בפיגועי התאבדות קשים, חווינו את זה לפני עשור, עשור ומחצה, ירי רקטות, לא רק מרצועת-עזה, גם מלבנון, גם זה לא קשור למדיניות. האפשרות שהיינו חווים ירי מן הסוג הזה מיהודה ושומרון אילו היינו נוקטים כמה מהלכים שיש כאלה שמנסים לדחוף אותנו אליהם, אפילו לוותר על חופש הפעולה הביטחוני ביהודה ושומרון, זה לא קשור למדיניות. הרי אילו היינו מקבלים או נענים ללחץ הזה, והיה לחץ בין-לאומי, לא רק לחץ פוליטי פנימי, בנושא של חופש הפעולה שלנו ביהודה ושומרון, כבר היו נוחתות רקטות בגוש-דן, פגזי מרגמה בנמל התעופה בן-גוריון, לא מדבר על חופש הפעולה של מטוסי חיל האוויר שממריאים מרמת-דוד או נבטים, זה לא קשור למדיניות. ואפילו לנוכח המציאות שסביבנו בגבולות, אני לא הייתי מקבל את זה כמובן מאליו שגבול לבנון שקט, שגבול רמת-הגולן שקט, עם ניסיונות, בשנתיים האחרונות, של תשתיות טרור, המונעות בעיקר על-ידי איראן,

לפתוח חזית ברמת-הגולן. ומי כמו תושבי רמת-הגולן יודעים להעריך את זה שכשהם מסתכלים מזרחה הם שומעים את קולות הנפץ והירי, גם רואים את העשן ואת האש ואת השדות השרופים, והדיווחים על 300,000 הרוגים בצד השני ו-10 מיליון פליטים, וברמת-הגולן עוסקים בהרחבת ההתיישבות, מדיניות ממשלה כמובן, עוד 700 נחלות שאנחנו מפתחים שם, כולל פינוי מוקשים, כולל ויתור על שטחי אש כדי להרחיב את ההתיישבות, זה לא קשור למדיניות הממשלה, זה משמַים. והייתי מרחיב לאורך הגבולות גם דרומה לסיני, אזור שבו "דאעש" הכה שורשים וצבא מצרים מתמודד עם זה, והיינו בעבר מאוימים גם, כולל העיר אילת, ובכל אופן אנחנו מצליחים לשמור את הגבול הזה שקט זה לא קשור למדיניות הממשלה. לכן אני חושב שבעת הזאת, דווקא כשגל הטרור הזה תוקף אותנו, נדרש מכולנו להתאחד. כי אני חושב שמה שעומד למבחן קודם כול בעימות מן הסוג הזה זה יכולת העמידה שלנו כחברה.

זה לא כוח המחץ של הצבא, כי מול פיגועי הסכינים או הדריסה או אפילו הירי ביהודה ושומרון אין מקום להפעיל את מלוא כוח המחץ, לא את חיל האוויר, לא את הטנקים, לא את הארטילריה ועוד כלים אחרים שיש לנו, אלא מה שעומד למבחן זה יכולת העמידה. ההתמודדות בשטח היא באמת להיות ערניים. זה חיילים, זה שוטרים, זה אזרחים שיכולים להיות מותקפים, צריכים מייד להגיב, לנטרל את האיום ולהשתדל לגמור אותו עם כמה שפחות פגיעות בצד שלנו. אני חושב שמהבחינה הזאת האזרחים מגלים בגרות, אחריות וגם תושייה בהתמודדות הזאת. מבחינתנו כהנהגה, בוודאי פה בבית הזה, נכון שנגלה אחדות ולא נתקוף אחד את השני לנוכח הגל הזה. כי באמת בסופו של דבר זה גל שהוא חלק ממלחמת העצמאות שלנו, למי שלא מבין. לכל מי שיש לו רעיונות: נעשה ככה, לא נעשה ככה, אפילו בתחום המדיני,

אפילו בתחום המדיני אני מציע בשלב הזה לא להשלות את עצמנו. לכן אני הייתי נצמד, גם בעת הזאת, גם לתפיסה שעליה כתב זאב ז'בוטינסקי ב-1923, תפיסת "קיר הברזל", שעליה כתב סגן עורך "דבר" מפא"יניק, ב-24 ביוני 1936, תחילת מה שנקרא אז מאורעות, עוד לא ידעו לקרוא לזה "טרור" או "אינתיפאדה" מאורעות 36' 39'. ומאמר המערכת בעיתון "דבר" באותו זמן היה תחת הכותרת "עד מתי" עד מתי נצטרך להילחם? עד מתי נצטרך לחיות על חרבנו? וכן הלאה וכן הלאה. והתשובה שלו הייתה חד-משמעית וברורה אז, כתפיסת "קיר הברזל" אז הייתה אחדות כנראה, למרות הוויכוחים הפוליטיים: עד שאחרון אויבינו יבין שאנחנו כאן לנצח, זהו, תמה המערכה. לכן אני מציע לנוכח גל הטרור הזה לא להתווכח פוליטית, להתאחד, ולכן אני דוחה את הצעת האי-אמון.

תודה רבה לכבוד השר. חברים, אנחנו מתחילים בדיון. נציגה של המחנה הציוני, חברת הכנסת סתיו שפיר, שלוש דקות, גברתי. תודה רבה לך, היושבת-ראש.

אנחנו יושבים פה בשעה שלפני שעות ספורות, כמה דקות הליכה מכאן, מעדכנים.

התרחש עוד פיגוע דריסה. 11 פצועים, ביניהם תינוק בן שנה וחצי פצוע בינוני. וזה קורה כמעט כל יום: פיגוע, ניסיון לפיגוע ופחד ברחובות פשוט בלי הפסקה. מאז ראש השנה 22 ישראלים נרצחו בפיגועי טרור, והממשלה, על מי מנוחות.

אומר שר הביטחון ואומר ראש הממשלה לאזרחי ישראל: תהיו ערניים, אנחנו מברכים אתכם על הערנות. כאילו מה שנשאר, הדרך להתמודד עם הטרור זה שאזרחי ישראל יהיו ערניים.

כל הכבוד לאזרחי ישראל הערניים. ממש יש לאזרחי ישראל ברירה אלא להיות ערניים כשהממשלה שלהם נרדמת, ממשלה ישנה. ולא ישנה מעכשיו, ישנה כבר שנים. פשוט ישנה לחלוטין. תרדמת מוחלטת. שום פתרונות. מדי פעם היא מתעוררת, קופצים שרי הממשלה, קופצים משנתם כדי לצעוק בפניקה כל מיני האשמות ולזרוק האשמות לאוויר. אז עכשיו הקורבן החדש הוא נשיא המדינה ראובן ריבלין, אחד הגיבורים הגדולים שנאבקים פה עדיין למען הדמוקרטיה, ועושה את זה באומץ גדול. ואותו מאשימים. עכשיו הוא אשם, אולי אם יתמודדו עם ריבלין הסורר אז ייעלם הטרור. וברגע אחר מאשימה הממשלה לא אחר אלא את רבין, ראש הממשלה שנרצח לפני 20 שנה. והוא אשם במצב הביטחוני. ואז הממשלה מאשימה את אוסלו, וצריך להגיד: הממשלה הזאת נמצאת בשלטון כבר 200 שנה, היא עשתה משהו כדי להתיר את ההסכמים? הממשלה הזאת נמצאת בשלטון שש שנים ברציפות, עשר שנים כמעט לראש הממשלה נתניהו, עשה משהו כדי לעמוד בהבטחות, בצעקות האלה שהוא צועק על הבוחרים בלי הפסקה? צעקתם שההתנתקות מעזה הייתה נזק ביטחוני. הייתה לכם הזדמנות, למה לא כבשתם את עזה? יצאנו לסבב אחרי סבב, יכולתם לעשות את זה. אתם צועקים שההתנחלויות שומרות על הביטחון של אזרחי ישראל, למה אתם לא מספחים את ההתנחלויות? יש לכם רוב. מה הבעיה? כי אתם יודעים שזאת טעות, כי אתם יודעים שכל הפרדיגמה הביטחונית שלכם מושתתת על טעות אחת גדולה ושאין לכם היום שום דבר להציע לאזרחי ישראל. תשמרו על ערנות, זאת ההצעה הגדולה. שמעתי את אחד השרים הבכירים בממשלה הזאת מתבטא ממש לא מזמן וקורא לגל הטרור, מגדיר אותו כחוסר נוחות זמני. חוסר נוחות.

אנשים מפחדים לצאת לרחוב, וזה מבחינת הממשלה חוסר נוחות. הגיע הזמן לשנות כיוון. התנומה הזאת שתפסה הממשלה, תודה. תנומה שלא תיפתר בזה שתעשו תיקונים קוסמטיים לחקיקה,

ובזה שתקראו מייד לאזרחי ישראל לשמור על ערנות, התנומה הזאת תשתנה אך ורק כשתחליטו לשנות כיוון. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד אחרון, באמת בכמה שניות. ראש הממשלה הציג את תוכנית העבודה שלו לא מזמן, והיא נקראת "לעד נחיה על חרבנו".

אנחנו חיים במזרח התיכון, וכנראה עוד עשרות שנים נספוג ונצטרך להתמודד עם אתגרים, אבל צר לי, ראש הממשלה, "לעד נחיה על חרבנו" תודה. זו ממש לא תוכנית עבודה.

ממש לא תוכנית עבודה. נא לסיים. גברתי, אני מבקשת לסיים. תוכנית עבודה תציע פתרונות ארוכי-טווח,

אני מבקשת לסיים,

את מדברת כבר שתי דקות מעבר לזמנך.

פתרונות שיבטיחו את עתידנו ואת ביטחוננו.

כבוד היושבת-ראש,

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. ואני חושבת שראוי לאפשר את הדיון בו. והיה ראוי שחברי הקואליציה יטרחו לבוא לפה, ולא רק שר הביטחון שמגיע כדי להשיב. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני.

גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, עוד יום קשה, יום של פחד, יום של כאב. כך, עמיתי חברי הכנסת, בדיוק כך נראה ניהול הסכסוך. כך נראה ניהול הסכסוך. ואנחנו מבינים יותר ויותר שסכסוך אי-אפשר לנהל, שסכסוך צריך לפתור, שאת המלחמה הזאת צריך לסיים כמה שיותר מהר, בדרך היחידה האפשרית, דרך שתבטיח צדק ועצמאות לשני העמים. עמיתי חברי הכנסת, רוח רעה מאוד נושבת בארץ. רוח של השתקה, הפחדה, סתימת פיות. מה שהתחיל כמסע נגד מנהיגי הציבור הערבי התפתח להשתקה של אנשי אקדמיה, לציד מכשפות נגד ארגוני זכויות אדם ונגד תנועות שמאל. וזה מגיע עכשיו למערכת שלמה של הכפשות חסרות רסן נגד כל איש ציבור שפשוט מעז להביע דעה. עמיתי חברי הכנסת, בחסות הממשלה הזאת, ממשלת ימין קיצוני, אנחנו חצינו הרבה קווים אדומים בחודשים האלה, ראו את הקווים האדומים שנחצו השבוע: נשיא המדינה העז, שומו שמים, להשתתף בוועידת "הארץ". זה כבר פתח פתח למסע של קללות, השמצות והכפשות. השתתפו בוועידה, אגב, אנשים רבים, זו ועידה פלורליסטית, שיש בה כוחות מימין ומשמאל, ממרכז ומהאקדמיה, וארגונים ישראליים, ואורחים שאינם ישראלים, והשתתפו שם גם אנשי "שוברים שתיקה", ארגון ששם לעצמו למטרה להתריע על פגיעות בזכויות אדם שנעשות על-ידי הצבא בשטחים. זה היה מספיק כדי לדרוש מהנשיא לבטל את השתתפותו. לאן הגענו? אני מתבייש בכך שגם כאן, בבית הזה, היו לא מעט חברי כנסת שהצטרפו לגל העכור והפופוליסטי הזה.

לא היה שם דגל ישראל על הבמה, כשדיבר הנציג הפלסטיני. שומו שמים. מה הנשיא עושה בוועידה כזו, שמשתתף בה נציג פלסטיני ודגל ישראל לא מתנופף על הבמה. דגל ישראל הורד, יש הבדל. דגל ישראל הושם על הבמה לפי בקשתו של הנשיא, בזמן נאומו של הנשיא. זה מה שאני יודע,

והוא לא היה על הבמה כשהיה הנציג הפלסטיני, שלא רצה לדבר כשיש הדגל. אני גם מניח שהנשיא לא היה מוכן לדבר כשמאחוריו מתנופף הדגל הפלסטיני. בכל מקרה, אז מה אומרים על הנשיא? אני קורא שבפייסבוק, אדוני, נא לסכם. איש חסר מעצורים קורא לו כבר "הפיהרר". והגדיל לעשות ערוץ 20, ערוץ המורשת, המורשת, ערוץ המורשת, שפתח בקמפיין, שימו לב, ערוץ שממומן מכספים ציבוריים וחי מזיכיון ציבורי, ומתחיל קמפיין נגד נשיא המדינה.

כך נראים הקווים האדומים שאנחנו עוברים אותם יום-יום בחסות הממשלה הרעה הזאת. זו ממשלה שחייבת ללכת. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואחריו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. גברתי היושבת בראש, אדוני שר הביטחון, עמיתי חברי הכנסת, ביומיים האחרונים אימא של אורון שאול יצאה לתקשורת. אני מציע לכולנו להתייחס בכבוד, אבל לא ליצור גל. אני חושב ששתי המשפחות האלה, משפחת גולדין ומשפחת שאול, ראויות לכל הערכה על העמידה האמיצה שלהן. אדוני שר הביטחון, אם יש משהו שאני יכול לשקול, מציע לשקול, בהתחשב בפרשיות השבוע, זה את הפתרונות דרך בתי-הכלא.

יוסף עלה לאן שעלה, אני מבין שאי-אפשר, או שיש שיקולים רחבים יותר, אני חושב שלהתחיל עם משפחות של עצורי ה"חמאס" מעזה, זה צעד שאנחנו מוכרחים ללכת בכיוון הזה, גם לקדם את החזרת הגופות, ואני מדגיש, את החזרת הגופות, וגם סוג של מחויבות שלנו דווקא כלפי ההתנהגות האצילית של המשפחות. אדוני השר, אני הקשבתי קשב רב לדבריך, ואני מודה שהם מעוררי מחשבה,

על הצורך באחדות פנימית נוכח הגל זה, ובאמת זה מעורר מחשבה, ואני מוכרח להגיד גם שיש בהם כמובן היגיון, והוא מדבר אלינו,

אני חושב שכאשר מדברים על אחדות, ואני רוצה לגלוש לנושא אחר, כשרב ראשי לישראל שנבחר בחסות ראש ממשלה, בימים של התמודדויות פנים וחוץ, מגנה או מעיר לשר אחר על ביקור, שומו שמים, במוסד קונסרבטיבי, וממשלת ישראל שותקת, אנחנו לא תורמים לאחדות העם. זאת אומרת, גם ראובן, כשאיבד את המנהיגות שלו, לא איבד על זה שאמר משהו לא טוב, הוא איבד על זה שהוא עמד בצד כשזרקו את אח שלו לבור.

"ויגש אליו יהודה" ואיפה ראובן היה,

שם הוא איבד את המנהיגות, והיו לו סיבות טובות לא להתערב, הוא היה עסוק בשקו ובתעניתו על דברים אחרים שהוא עשה.

שכשרב ראשי לישראל שנבחר בחסות הפוליטיקה,

הכי נמוכה שיש במדינה הזאת, מעז להגיד ככה, בזמנים כאלה של התמודדות בתוך יהדות התפוצות, עם יהדות התפוצות ועליה, וממשלת ישראל שותקת, וראש ממשלת ישראל שותק, אז יותר קשה לנו לדבר על אחדות, ואני לא מוריד כהוא-זה מחשיבות הדברים שלך כאן.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, תכננתי מלכתחילה לדבר בהתייחס להצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת, למדיניות הכלכלית ולדוח העוני, שיש לנו עליו ביום רביעי דיון 40 חתימות. אחר כך הייתה לי הווה אמינא, אחרי הפיגוע הקשה שהיה בצהריים, להתייחס דווקא למצב הביטחוני, ובכל זאת אני חושב שלמרות הפיגוע מן הראוי שנתייחס למצב הכלכלי ולדוח העוני, ונעביר מסר שגם האירועים הביטחוניים התכופים לא מסתירים מעינינו את הסוגיות החשובות האלה. יש עוני במדינת ישראל,

יש אנשים שאין להם, יש אנשים שלא יכולים להוציא את עצמם מהמצב הזה. שמעתי הרבה בימים האחרונים, זה נמצא בכל מקום, יש קשישים, ויש נכים, ויש חולים, ויש ילדים.

ויכוח על זה שבאלה צריך לטפל, וכנראה באלה אנחנו לא מטפלים מספיק, כיוון שאם היינו מטפלים בהם מספיק, לא רוצה לומר, הם לא היו קיימים,

אבל ודאי יכולנו לצמצם את התופעה הזאת יותר. אבל, וזה אבל גדול, יש בחברה הישראלית, ויש כנראה גם כאן, בבית-המחוקקים, הרבה מאוד אנשים שיש להם אינטרס, שעושים הון מלנפח את התופעות האלה ולהוציא אותן מפרופורציה. יש כאלה שחייבים להסביר לנו, זאת כבר הפכה להיות אסטרטגיה אצל מפלגות מסוימות, שהכול כאן רע, והכול כאן שחור, והכול כאן דפוק, והכול כאן מושחת, כי אחרת, איך נסביר לציבור הישראלי שצריך להחליף את השלטון? לשרוף משפחה זה, ? ואיך נסביר, מה אתה עושה? לפחות תתנצל על מה שאתה אומר. לפחות, חשבנו שתתנצל. מאיר, מה זה קשור לעניין? בחייך, סמוטריץ. על מה אתה מדבר?

בכל נושא, כשאתה עולה לבמה הזאת, תתנצל על מה שאמרת. על מה? על זה שלשרוף ילדים ומשפחה זה לא טרור. תתנצל על זה.

שמעת את ההקדמה שלי, חבר הכנסת כהן?

לא שמעתי התנצלות. אז אמרתי שהיו לי מחשבות לשנות את

את כמה השניות שיש לי לדבר כאן ולדבר על המצב הביטחוני, ותאמין לי שיש לי הרבה מה לומר, אבל אני לא חוזר בי ממילה אחת שנאמרה או נכתבה,

וכתבתי כמעט 2,000 מילה בשני מאמרים בעניין הזה בשבוע, אתה מוזמן לקרוא. חבל מאוד. זה עושה אתך לאיש הזוי ולא ראוי. חבל מאוד. מעניין חבר הכנסת כהן, רק תוסיפי לי את הדקה הזאת, כן? אני אוסיף לך. אבל זה עושה אותך הזוי. מי שאומר שלשרוף משפחה,

גברתי היושבת-ראש. חבר הכנסת כהן, העניין ברור. העניין ברור. תודה.

גברתי היושבת-ראש, לא אגרר למקום הזה, כיוון שתכננתי לייעד את הדברים האלה שלי לנושא אחר. אני מוכן בשמחה,

לדבר אתך, ולדבר בבמות אחרות,

אתה מכיר אותי היטב כמי שלא חוסך את לשונו. אני מוסיפה לך, אבל בנושא שדיברת. אני חוזר לעניין עצמו. יש מפלגות, כולל מפלגתך שלך, חבר הכנסת כהן, שעושות הון פוליטי, מלנסות ולשכנע את הציבור הישראלי שרע במדינת ישראל, אחרת איך תסבירו לנו למה צריך להחליף את השלטון?

אחרת איך תסבירו לנו למה צריך להקים מדינה פלסטינית? הרי המצב הכלכלי פה דפוק, ויש כאן עוני מטורף, והכול כאן נורא ואיום, ובכול אשמות ההתנחלויות. זה הבעיה. ומי שמנפח את התופעות האלה פוגע, גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת מאיר כהן, אני מבקשת להפסיק. ביכולת שלנו לטפל בהן. מי שרוצה להצליח לטפל בעוני האמיתי שקיים בחברה הישראלית צריך לדעת להתמקד בו, ולא לנפח את התופעה. כשאתם רוצים לנגח את הממשלה ובדרך לזה נאחזים בנתונים מופרכים,

אתה יודע הכי טוב, כמי שהיה שר הרווחה, שהנתונים האלה בדוח הזה של הביטוח הלאומי מופרכים.

אין כל ילד שלישי במדינת ישראל שהוא עני. הנתונים האלה מדויקים,

ולכן אתה לא הצלחת כשר הרווחה.

אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. ולכן אתה גם לא תצליח לטפל בבעיה הזאת של העוני, כי מי שמנפח תופעות לא יכול לטפל בהן. יש עוני חריף במדינת ישראל וצריך לטפל בו, אבל כדי לטפל בו, כל עוד יש אנשים כמוך בפרלמנט הישראלי,

לא נצליח בכלום. חבר הכנסת מאיר כהן, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. אין לנו תוקף מוסרי להצליח בשום דבר, בגלל אנשים כמוך. אי-אפשר לדבר?

ואתה יודע שאני לא מפריע לאף אחד לדבר, אבל לך זאת חובה להפריע. תראה שוב, חבר הכנסת כהן, איך אתה גורר את הכול. תבין שלחברה

ישראל היא מקום טוב לחיות בו, המקום הכי טוב שיש לחיות בו. באמת נהדר כאן,

לתקן גם את מה שצריך לתקן,

תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ. חבר הכנסת יעקב

מה אנחנו עושים? נחלק מיליארדים בתקציב,

או אחרים, ננסה לסגור חור פה,

עוסקים בכול, חוץ מבמה

להיוועד עם ראשי ה"חמאס". העובדה שהם מרגישים בטוחים בעזה והעובדה שממשלת ישראל ממשיכה לאפשר למה שקורה בעזה להתפתח יבואו אלינו בעוצמה הרבה יותר חזקה והרבה יותר

באשקלון? בקריית-גת, 7,000 יחידות? בכל הערים האלה? ולהפך, אומר כאן שר הבינוי והשיכון, שבבית-שמש, ש"שם העתיד שלכם" אז מ-8,000 יחידות דיור אנחנו רוצים לתכנן 4,000 יחידות דיור לציבור הכללי. אני לא נכנס עכשיו לסוגיה אם זה נכון, אם זה ראוי, אבל אני בא ואומר: ההדרה הזאת של חרדים, על-ידי ראשי ערים שבונים גורדי שחקים שהציבור החרדי לא יכול להתגורר במקומות האלה, לא יכול להיות שזה יהיה חד-סטרי מול הציבור החרדי, שזקוק לעשרות-אלפי יחידות דיור. לפני כשבוע כל המדינה הייתה כמרקחה כאשר פורסם על סרטון של "באמונה", שהיה נראה שם שמדירים אנשים יוצאי עדות המזרח, ובצדק, ובצדק, לא צריך להיות דבר כזה. אבל, אותו צדק צריך גם להיות לגבי הציבור החרדי, שמגיע לו גם כן את האי-הדרה הזאת, של ראשי ערים שעושים את כל המאמצים ובונים את כל סוגי הבנייה, רק שלא יתאימו לציבור החרדי. הדבר הזה לא יכול להיות באיפה ואיפה, ואני דורש כאן באמת לקבל תמונה מפורטת איפה אתם חושבים ליישב את ה-20% של הציבור החרדי, שזקוק ל-20% ממתנת הדיור הציבורי הכללי.

תודה רבה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת עיסאווי פריג' אחרון הדוברים. לאחר מכן השר יסכם. שלוש דקות, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברים, היום, בשעה טובה, אחרי סדרת דיונים בוועדת הכלכלה, נתקבלה פחות או יותר ההחלטה, לדעתנו באי-חוקיות השימוש בסעיף 52. במהלך הדיונים, חברים, התקיימו 11 ישיבות ועוד ישיבה. 11 הישיבות, הוזמנו אליהן כל אנשי המקצוע מכל הקשת הפוליטית, כולל השיא עם ראש הממשלה, שהיה באמצע השבוע האחרון. וביומיים האחרונים התקיימה הישיבה ה-12, שהוגדרה ישיבה סודית, בין חברי ועדת הכלכלה. ביררתי את הנושא עם יושב-ראש הוועדה, ואכן, הישיבה הסודית התקיימה מטעמי סיווג ביטחוני. הוזמנו אליה רק ארבעה חברי כנסת מתוך חברי ועדת הכלכלה, בטענה של סיווג ביטחוני, הסיווג הביטחוני הזה, שרודף אותנו בכל מקום ומקום ומקשה עלינו להתבטא ולהגיד מה שאנחנו חושבים. לטעמי, חברים, כחבר ועדת הכלכלה שנבצר ממנו להשתתף בדיון עם הסיווג הביטחוני, אני חושב שזה סעיף השתקה בדומה למערכת ההשתקה שממשלת ישראל ומדיניות ראש הממשלה מובילות. מערכת ההשתקה הזו, שר הביטחון ביומיים-שלושה האחרונים התחיל לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולא מתאים לו "שוברים שתיקה", צריך להשתיק אותם. הם עושים שם רע, והם עושים לא טוב למערכת.

השתקה, וכל מי שחושב אחרת, כל מי שמסוגל לשמור על המוסר ועל הערכיות של המעשה, בעיניכם הוא פסול. אז, אדוני ראש הממשלה,

שנמצא ב"שוברים שתיקה" ואתה מנסה לשבור אותם ולהשתיק אותם, אתה טועה טעות חמורה, והדמוקרטיה המקרטעת, שמכל כיוון וכיוון אתם מנסים להוביל, תביא רק אסון. ברשותך, גברתי היושבת-ראש, עוד מילה. מילה, ומסכמים. אני שמעתי את חבר הכנסת סמוטריץ. הוא מתעקש לקבל כמה תארים, התחיל עם "התליין החובב"; סמוטריץ ומלחמתו בארגוני זכויות האדם. ועכשיו סמוטריץ אומר: התארים האלה לא מספקים אותי, אני צריך תואר יותר חזק. אז אני החלטתי להיות המגן של הטרוריסטים היהודים. אני המגן שלכם. אני המגן. וחבר הכנסת סמוטריץ קבע: מותר לשרוף ילדים ערבים, זה לא טרור. הוא קבע, והוא לא חוזר בו. זאת בושה, ועל דברים כאלה, אדוני ראש הממשלה, לממשלה עצמה אסור לעבור לסדר-היום. חבר כנסת שמעודד שרפת ילדים בגלל שייכותם האתנית הוא בעיני נותן רוח גבית לטרור. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני מתכבד להזמין את השר סילבן שלום לסכם את הדיון בשם הממשלה, ואז נצביע על כל הצעות האי-אמון. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמענו כאן רבות על הקיפוח שממשלת ישראל מפעילה כלפי המגזר הערבי בחלוקת משאבים. אני, לפחות בחלקה שאני מתעסק בה, יכול לומר לך, אדוני היושב-ראש, שיש קיפוח של הסקטור היהודי. מה זאת אומרת?

בשנה הזאת, הרי יש נוסחה של מענק האיזון, מודל מענק האיזון: כל היישובים הלא-יהודיים מקבלים 100% מענק איזון. 100%, לא אגורה אחת פחות.

לעומת זאת, רק 84%. אז מי המקופח כאן, תגידו? אף אחד. לכן, האמירה הזאת שלפיה לא מחלקים את המשאבים אינה נכונה, ואינה נכונה בלשון המעטה. אנחנו מאפשרים גם, למרות שהם מקבלים 100% גם מענק שר וגם ברזרבה לפיתוח וגם בכל שאר הדברים, אבל בשנה הזאת זה מה שקורה. כשהייתי השר לפיתוח הנגב והגליל, לא היה יישוב אחד לא יהודי שלא קיבל תמיכה מהמשרד. אפילו לא אחד. יבוא יישוב אחד ויגיד שלא קיבל, אני לא נמצא פה יותר.

גם דימונה קיבלה, גם אשכול קיבלה, גם עכו קיבלה,

כפר-קאסם לא היה ב"נגב גליל", אבל הוא מקבל עכשיו. הוא מקבל עכשיו. לכן, לבוא ולטעון את הטענה הזאת, צר לי, אין לה שום אחיזה ושום בסיס. אני לא יכול לדבר על הכול באופן כללי, כי במשרדים אחרים אני לא יודע מה קורה, אבל אני יכול לדבר על המשרד שאני אמון עליו, שנותן את השירותים לרשויות המקומיות, והן נותנות שירותים לאזרחים. הן נותנות שירותים בתחום של חינוך, בתחום של רווחה, בתחום של תשתיות, בתחום של שיפור פני העיר, בתחום של נוער, בתחום של קשישים, כל הדברים האלה ניתנים בנפש חפצה. זה לא על חשבון הסקטור היהודי, אלא זה בגלל העובדה שאנחנו הצלחנו לקבל תוספת משמעותית. בשנה הזאת הצלחנו להגיע למענקי איזון של 3 מיליארד ו-100 מיליון שקלים. סכום ללא תקדים. ללא תקדים. חצינו את קו 3 המיליארדים, ובסופו של דבר הכספים האלה באים לכל אחד מהאזרחים, באים לטובת האזרחים כולם. לכן, השנה מענק האיזון יהיה הרבה יותר גדול, וכמו שאמרתי, ברשויות המקומיות הלא-יהודיות זה יהיה בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר היה בעבר. עשינו זאת גם בוועדות גבולות, גם בדברים אחרים. אני יכול להגיד לכם שההליכה לקראת התושבים היא גם בהגדלת מענקי האיזון, וגם ביחס ל-2016 אני החלטתי שלא תהיה העלאה בארנונה. לא נעלה ארנונה ב-2016, כך שהאזרחים לא יצטרכו לשלם יותר מכיסם בשנה הזאת. ב-2016 אין גידול בארנונה, וזה דבר חשוב מאוד, שטוב לדעת אותו. לכן, מדיניות האפליה איננה. לגבי נושא החוץ, כישלון ממשלת נתניהו ביחסי חוץ. אני יכול לומר לכם, אני חזרתי בסוף-השבוע מוועידת הים התיכון ברומא. כולם עמדו בתור להיפגש, כולם, משר החוץ של רוסיה, לשר החוץ של איטליה, לשרי חוץ נוספים. נציגים מכל העולם עמדו בתור להיפגש עם הנציגים הישראלים, מתוך רצון להיות בקשר עם הממשלה הישראלית. ושם שמעתי את סאיב עריקאת, שמדבר לפני, ואומר שהוא בעד שתי מדינות לשני עמים בגבולות 67'. הוא לא אמר "שני עמים",

Two-state solution, כמובן.

שתי מדינות בלבד, חבר הכנסת בני בגין. אבל אמרתי לו: אני מבקש ממך, לא להגיד את זה ברומא, להגיד את זה ברמאללה,

להגיד את זה בג'נין, בחברון, שם תגיד את הדברים האלה,

באירופה, או בוועידת "הארץ" שהייתה עכשיו בניו-יורק. תגיד את הדברים האלה אצלך, בטלוויזיה שלך, ברדיו שלך, בספרים שלך, ספרי הלימוד. לא לדבר באירופה בצד אחד, ובצד השני, עיסאווי, אתה יודע מה היה לפני שבועיים וחצי, אני אומר את זה גם לך, זוהיר, שניכם נמצאים במפלגות לא ערביות, לפני שבועיים וחצי, שלושה שבועות, בשיא הסכינאות, אולי חודש, מראים בטלוויזיה הפלסטינית, מראיינת שני ילדים קטנים בני חמש, אנחנו נגד זה, מה

זה לא, מה הוא עונה לה? לא שהיד, כמו שכולם חושבים. כבוד השר, הוא יותר חכם. הוא אומר לה: אני רוצה להיות מוהנדס. למה מוהנדס? למה מהנדס? כי אז אם אני אהיה מהנדס אני אדע לבנות פצצה שתהרוג את כל היהודים בעולם.

למה לו להיות שהיד? שהיד הוא מתאבד. ככה הוא רק הורג את היהודים.

בן חמש, במו-עיני ראיתי את זה. כל שרי הקבינט, אני רוצה להגיד לך עוד דבר: בטלוויזיה הממלכתית הפלסטינית, בימים אלה, אף אחד לא מוכן לגנות. גינינו, גינינו. לא אתה, אתה ישראלי, מה אתה? כל הכנסת. אלה שכתבו על הקיר בעזה, מה כתבו על הקיר בעזה? זה לא רשמי, זה לא ממלכתי. כתבו על הקיר בעזה,

חברת הכנסת זועבי, זה עניין אחר לחלוטין. אם היו כותבים בנצרת אזרחים, זה היה דומה לזה, אבל לא הרשות הפלסטינית. אם הייתה עושה את זה ממשלת ישראל, זה היה אחרת. את יודעת, שהרשות הפלסטינית משלמת 40 מיליון שקל, אני לא זוכר אם זה כל חודש או כל שנה, אני חושב שזה כל שנה, לאסירים הפלסטינים? 40 מיליון שקל לשנה לאותם רוצחים, הרגו את אבא שלו.

זה דבר שלא ייעשה. אדוני היושב-ראש, הדברים האלה נעשים כאשר מדברים על רצון לשלום. אנחנו נמשיך ונשאף להגביר את הביטחון, להגיע לשלום, אבל שלום שיהיה שלום אמיתי. תודה רבה. תודה לשר סילבן שלום. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים, נא לשבת, חברי הכנסת. חברי הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת סלומינסקי, נא לשבת. חבר הכנסת צחי הנגבי, נא לשבת. חבר הכנסת משולם נהרי, נא לשבת. חברי הכנסת, אנחנו נכבד במליאה את שני חברינו שהלכו בתקופה האחרונה

חברי הכנסת, לא מכבר הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר משה עמאר, והוא בן 93. משה עמאר כיהן בכנסת התשיעית, בשנים 1977 1981, באותן שנים הזכורות כשנות המהפך הפוליטי.

שהיה עורך-דין במקצועו, היה חבר במפלגת מפ"ם, ושימש מזכיר ויושב-ראש סניף חיפה של התנועה. בכנסת כיהן כחבר בסיעת המערך, והיה חבר בוועדות החוקה, חוק ומשפט ובוועדת הפנים ואיכות הסביבה. לפני שנים אחדות זכה לאות "יקיר חיפה" על פעילותו הציבורית, ובכלל זה על פעילותו כראש העדה הספרדית בחיפה.

בשם הכנסת וחבריה, תנחומים לבני משפחתו, למכריו ולמוקיריו. יהי זכרו של חבר הכנסת לשעבר משה עמאר ברוך. חברי הכנסת, אנחנו מעלים גם את זכרו של חברנו חבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר יוסי שריד, שהלך לעולמו לא מכבר, המשפחה סיימה לשבת שבעה עליו רק ביום שישי, והוא בן 75. יוסי שריד היה מן הפרלמנטרים הבולטים בדור האחרון, ממעצבי דמותו של מחנה השמאל בישראל ומדובריו הבולטים, יש שיאמרו שהיה אולי הרהוט שבהם. הוא החל את דרכו כאן בכנסת ב-1974 בסיעת המערך, ולימים היה ממנהיגי סיעת מרצ על גלגוליה, וכמובן יושב-ראש התנועה. בין היתר כיהן כשר לאיכות הסביבה וכשר החינוך. היה חבר בלא-פחות מתשע כנסות, מן השמינית עד זו השש-עשרה, תקופה המשתרעת על פני יותר מ-30 שנים. לאורך כל התקופה כמעט היה חבר בוועדת החוץ והביטחון, וכמובן בוועדות נוספות, ובכולן השמיע ברמה את קולו הייחודי. דומני כי יוסי שריד ייזכר בעיקר כאיש עקרונות,

נבון וחד לשון, והעברית המשובחת שבפיו, שמצאה את ביטויה בשלל פעילויותיו, בשידורי הרדיו, בספריו ובשיריו, הייתה מופת והשראה לרבים. שריד היה בכל מאודו אכפתי ומעורב מאוד במתרחש בהוויה הישראלית והטביע חותם עמוק על החיים הציבוריים בישראל במשך תקופה משמעותית, כמעט נצח במונחי זמננו. הוא היה ויישאר מופת ליושר אינטלקטואלי. גם בני פלוגתא שלו, והיו לו רבים כאלה, ידעו היטב כי לפניהם אדם משכיל, רחב אופקים, איש אשכולות שדבריו דברי טעם שיש להאזין להם. שריד היה בנשמתו איש העט והמילה: סופר ומשורר, פובליציסט חד וחריף. לאחרונה סגר מעגל ושב לשדר ברדיו, הפעם ב"גלי צה"ל", בדומה לעיסוק שבו החל בצעירותו כקריין ב"קול ישראל". אני שולח תנחומים למשפחתו, לאלמנתו דורית, לילדים ולמוקיריו הרבים. יהי זכרו ברוך. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני: כישלון הממשלה ביחסי חוץ והפקרתה את ביטחון הפנים. מי בעד? מי נגד הצעת האי-אמון? נא להצביע. בעד האי-אמון, נגד, נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, 52 נגד, שבעה נמנעו. הצעת האי-אמון לא התקבלה. הצעת האי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: מדיניות האפליה בתקציב המשמר אי-שוויון בחלוקת משאבים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

בעד, 43, נגד, 52, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצביע על הצעת האי-אמון מטעם יש עתיד: ממשלת ישראל ממשיכה להיכשל בהבטחת ביטחון אישי לאזרחיה. מי בעד? מי נגד הצעת האי-אמון? נא להצביע.

עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא

חברי הכנסת, בעד, 38, נגד, 52, ארבעה נמנעו. אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון. לפני שנמשיך בסדר-היום, ברצוני לקדם בברכה את חברי משלחת הפורום למנהיגות אוסטרליה ישראל בריטניה. (מחיאות כפיים) Welcome to the Knesset. חברי המשלחת נפגשו היום עם חברי כנסת רבים, ובהם אני, במסגרת כינוס מיוחד שהוכן לכבודם בשיתוף הכנסת והעמותה לחילופי תרבות אוסטרליה ישראל.

משתתפים חברי פרלמנט רבים מאוסטרליה ומבריטניה. אנו שמחים על ביקור המשלחת בכנסת ומקווים להמשך שיתוף הפעולה. Welcome again. ברוכים הבאים לישראל. ברוכים הבאים לכנסת. הודעה מטעם ועדת הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. שלום, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הכנסת הבאות מטעם סיעת הבית היהודי: במקום ינון מגל שפרש מהכנסת, בוועדת החוץ והביטחון תכהן חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בוועדת הכנסת תכהן חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, ובוועדה לענייני ביקורת המדינה יכהן חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש. אין צורך בהצבעה. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין למסור הודעה על החלת דין רציפות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה, על דעת הממשלה, להודיע במליאת הכנסת על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על-גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה),

מס' 881, מיום 21 ביולי 2014. תודה רבה לכבוד השר. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת החוק הראשונה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף.

דקות. גברתי יושבת-ראש הישיבה, חברי כנסת, במסגרת חוק התקציב 2015 2016 יש כמה מהלכים לשיפור השירות של הרפואה הציבורית לעומת הרפואה הפרטית שמשתלטת בצורה זו או אחרת על חיי היום-יום שלנו. סליחה, אדוני. דקה בבקשה. חברי הכנסת, אנחנו מבקשים שקט באולם. מי שמעוניין לדבר יכול לעשות את זה מחוץ לאולם. רבותי, אנחנו מבקשים שקט. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו 2015, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת חוק זו פוצלה מהצעת חוק ההסדרים. בהצעת חוק זו מוצע להסמיך את שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לקבוע בתקנות כללים בעניין איסור על רופא, תקשיבו, זה מאוד חשוב.

רבותי, זה נורא קשה לדבר מכאן כשיש רעש כזה באולם. זה במיוחד טוב לאוכלוסיות החלשות. איסור על רופא שטיפל במטופל במסגרת הרפואה הציבורית להמשיך את הטיפול באותו אדם במסגרת הרפואה הפרטית במוסד ציבורי, במשך תקופה של בין ארבעה לשמונה חודשים, מה שאנחנו קוראים בהמשך "תקופת הצינון". מטרתה של ההוראה האמורה למנוע הסטה של מטופלים שפנו לקבלת טיפול במערכת הרפואה הציבורית לרפואה הפרטית, וזאת על-ידי איסור על הרופא שטיפל במטופל במערכת הציבורית, שהיא מרכז עניינו בדרך כלל, להמשיך את הטיפול באותו מטופל במערכת הרפואה הפרטית. מהנתונים שהצטברו, ל-45% מהניתוחים אשר בוצעו במסגרת הביטוח המשלים קדם מפגש עם אותו רופא במסגרת הרפואה הציבורית.

מטופל במערכת הציבורית המשיך את הטיפול במסגרת הטיפול המשלים. אתם יכולים לנחש מי נהנה מהשירות הזה ואיך המערכת כולה מטפלת ומתקפלת כדי להעמיד תנאים, שאני קורא להם אפילו מושחתים, כדי שהאנשים האלה יקבלו טיפול מהיר ככל האפשר. רובם המכריע של הניתוחים האלו נמצאים בטווח של עד שלושה חודשים במעבר מהטיפול הציבורי לטיפול הפרטי. כלומר, הצעת החוק תחול עליהם. אני חייב להגיד שכל הדברים האלה, אני יכול להגיד, נסמכים גם על דעותיהם של שר האוצר ושר הבריאות, ואני בטוח ששל רבים מכם. תכליתו של התיקון המוצע היא להבטיח כי המטופלים יקבלו את הטיפול הנדרש להם במסגרת הרפואה הציבורית הרגילה, ובכך יופחתו הוצאות משקי-הבית על שירותי בריאות פרטיים. אישור הצעה זו ואישור התיקון לפקודת בריאות העם (מס' 28) איסור תשלום ישיר לרופא עבור שירות הניתן במוסד רפואי, אשר במסגרת חוק ההסדרים, מהווים צעד נוסף במהלכים לחיזוק הרפואה הציבורית, מה שאני העזתי לקרוא "התחלת הפירוק של המנוע של הרפואה הפרטית" והגברת יעילותה, הגדלת השוויון והורדת יוקר המחיה. הוועדה קבעה כי בתקופה של שלוש שנים לאחר קבלת החוק, שר הבריאות ידווח פעמיים בשנה על יישומו של ההסדר המוצע ועל השלכותיו, בין היתר מעקב על העומסים והתורים במערכת הציבורית, מכה שחייבים להמשיך ולהתמודד אתה, ואחר הקצאת המשאבים הנדרשים לפריפריה בשל יישום החוק. אני רוצה להודות לחברי הכנסת בוועדה, שעמלו קשות כדי לקדם את החוק: לצוות הוועדה בניהולה של ענת כהן, לצוות המשפטי עם שמרית גיטלין, לאנשי משרד האוצר ואנשי משרד הבריאות על העבודה המשותפת, המאומצת והיסודית, ובתקווה שתביא לשינוי במערכת הבריאות הציבורית ולהשבחתה ולהורדת יוקר המחיה. הצעה זו מוגשת ללא הסתייגויות, ואני פונה לחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה לחבר הכנסת אלי אלאלוף. אין הסתייגויות, לכן אנחנו מייד נעבור להצבעות. חברי הכנסת, אני מבקשת לשבת. כל מי שמעוניין להצביע, נא לחזור למקומכם. אנחנו נעבור כעת להצבעה, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו 2015, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 72, אין מתנגדים, אין נמנעים.

עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו 2015, נתקבל. בעד, 73, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שלישית והיא נכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס'

התשע"ו 2015. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט חבר הכנסת יעקב מרגי. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, הנני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס'

התשע"ו 2015. הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק: האחת, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס' 13), התשע"ה 2015, שהוגשה מטעם הממשלה, השנייה, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי-חיים), התשע"ה 2015, שהוגשה מטעם חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצה גדולה של חברי כנסת מסיעות הבית השונות. אני מודה לחבר הכנסת איציק שמולי שניאות ליטול על עצמו את האחריות בוועדת משנה של ועדת החינוך, את כל סוגיית צער בעלי-חיים, והוא מחויב לזה ומסור לזה. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים), התשנ"ד 1994, נחקק במטרה ליצור את המסגרת החוקית הכוללת והמקיפה להגנה על רווחת בעלי-החיים. תכלית החוק היא להגן על בעלי-חיים המוחזקים בידי אדם ובאחריותו ולהבטיח כי ככל שנדרשת פגיעה בבעלי-החיים, היא נעשית לתכלית אנושית ראויה ובאופן מידתי. הצעת החוק מבקשת לתקן כמה נושאים הנוגעים באופן יישום החוק ואכיפתו, בהתאם ללקחים שנלמדו מהניסיון שנצבר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, האחראי לביצוע החוק. נושאים אלה כוללים, בין היתר: עדכון והתאמה של הגדרות, הטלת חובה על בעלים וכן על מחזיק בעל-חיים המוגדר מי שבעל-חיים ברשותו או באחריותו, לרבות במסגרת עיסוקו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צורכי מחייתו, שיפור ועדכון ההוראות בעניין תפיסת בעלי-חיים והתנאים להחזרתם לבעליהם או למחזיק בהם, תשלום הוצאות בשל תפיסת בעל-חיים ובשל הטיפול בו, והוראה בעניין הפעלת סמכויות לפי דינים אחרים הנוגעים בגידול, החזקה וטיפול בבעלי-חיים ובתוצרתם. כמו כן מוצע לתקן את סעיף התקנות ולהוסיף בו את הסמכת שר החקלאות להתקין תקנות בנושאים שונים, לרבות בעניין ייצוא, מסירה לאימוץ, אגרות, ייחוד פעולות רק למי שיש בידיו תעודה, הכשרות נדרשות לצורך ביצוע פעולות לפי החוק, חובות דיווח ותיעוד ומסירת הודעות. אחד התיקונים המרכזיים בהצעת החוק הוא החמרת הענישה על עבירות שנעברו בנסיבות מחמירות. מוצע כי מי שעובר על הוראת איסור עינוי, התאכזרות או התעללות שבסעיף 2(א)

תוך גרימת סבל חמור בכוונה, דינו מאסר ארבע שנים, במקום שלוש שנים. עוד נקבע בסעיף העונשין, שלעניין תאגיד שעבר עבירה לפי החוק, דינו כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה, ונוספה בו סמכות לבית-המשפט לצוות, נוסף על כל עונש שיטיל, על הגבלת אדם מלהחזיק בעלי-חיים. תיקון חשוב נוסף מוצע בנושא אחריות נושאי משרה בתאגיד שעיסוקו בבעלי-חיים. מוצע כי נושא משרה בתאגיד כאמור יהיה חייב לפקח ולעשות ככל האפשר למניעת ביצוע עבירות מסוימות,

בידי התאגיד. מאחר שלא כל העבירות בחוק או לפי החוק היו מכוסות בסעיף זה, הכניסה הוועדה בהליך החקיקה תיקונים בנושא זה, ולתוספת המוצעת לחוק הוכנסו תקנות נוספות, שלגביהן תחול אחריות נושא משרה בתאגיד,

למשל, בנושא החזקת בעלי-חיים שלא לצרכים חקלאיים, החזקה של עגלי חלב ומופעים של בעלי-חיים, מאחר שבנושא תנאי ההחזקה והטיפול בבעלי-חיים בבתי-מטבחיים ובבתי-נחירה לא הותקנו עדיין תקנות, הוסיפה הוועדה סעיף להצעה, שלפיו תקנות כאמור יובאו לאישור הוועדה בתוך תשעה חודשים, ומשרד החקלאות התחייב להביא לאישור הוועדה תקנות אלה וגם תקנות כלליות בנושא החזקת עגלים, וכן להוסיפן להוראות התוספת שלגביהן קיימת אחריות נושא משרה בתאגיד. הוועדה מייחסת חשיבות רבה לנושא זה ותמשיך לעקוב אחריו ולפעול לתיקון החוק בעניין זה, ככל שיידרש. אני רוצה לומר לחברי הכנסת, גם בנושא החמרת הענישה, אומנם לא יצאנו כשכל תאוותנו בידנו, אבל עדיין יש תוספת, יש התקדמות, ואני מאמין שבהמשך, ככל שהמודעות תגבר והמצב של החוק הזה ילך וישתפר, מצבם של בעלי-החיים ילך וישתפר. אני מבקש מהכנסת להצביע בקריאה שנייה ושלישית על החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. הסתייגות ראשונה, של חבר הכנסת איציק שמולי. יש לך חמש דקות להציג לנו את ההסתייגות שלך. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, היום בבוקר ביקרתי בכלבייה העירונית בירושלים, ומדי חודש אני מבקר במתקן כזה או אחר כדי להסתכל לבעלי-החיים בעיניים. ככה אי-אפשר לבלבל אותך עם העובדות, ככה אין לך הפריבילגיה להגיע לבית הזה ולאבד את המוטיבציה בנושא הזה. זה מאבק קשה, וזה מאבק שלוקח ממך כל כך הרבה. חוק הוא רגע של שיא בכנסת, ולפעמים רגע של שלמות, ואפילו של שמחה אישית. אבל לנוכח מה שראיתי היום, וראיתי בשבועות האחרונים, אז אני אולי המחוקק הכי עצוב שתראו היום.

צריך להגיד את זה, אנחנו עושים היום צעד חשוב, צעד משמעותי, בהגנה על בעלי-החיים במדינת ישראל, ואני מאמין בכל לבי שסעיפי החוק יעמדו כחומה בצורה ויפרידו בין בעלי-החיים לבין המתעללים. אבל אתה מסתכל על התופעה, על הממדים הענקיים שהיא הגיעה אליהם, ועל מידת האכזריות שאתה מגלה כל פעם מחדש, ואתה לא יכול להתחמק מהרגעים האלה, הרגעים האלה שתופסים אותך בייאוש מוחלט.

אומרים עלי שאני אחד חברי הכנסת היותר-פעלתניים פה. אבל אם יש משהו אחד שמוריד אותי לקרשים, זה הדבר הזה. אני וחברת הכנסת גרמן חברים באותה קבוצת ווטסאפ, קבוצה שקוראים לה שדולת בעלי-החיים, וגם יעל וגם אני חרדים מפני דבר אחד ביום, אתם יודעים מהו? שהקבוצה הזאת, הווטסאפ שלה ירטוט, כי אז מגיע הרגע שאנחנו מבינים שנכשלנו פעם אחת נוספת, אנחנו מבינים שעוד רגע תגיע תמונה נוספת, דיווח נוסף מאתי אלטמן, או מ"אנונימוס", או "מצער בעלי-חיים" על עוד כלב, ועל עוד חתול, ועל עוד דבר שנוסף לסטטיסטיקה הזאת, של מסכת ההתעללות הקשה. ואם לומר את האמת, אני כבר לא יודע אם להיות רגיש לעוולות האלה כאן בבית הזה זה יתרון או חיסרון, כי הרבה פעמים אומרים לך: תתמקד במקרו, תעזוב את האנשים שם בקצה, ותוציא רק איזה אמירה בומבסטית לתקשורת, חסרי הישע לא באים לקלפי, בטח לא אלה שהולכים על ארבע, אז מה אתם משקיעים בזה כל כך הרבה? אבל יש משהו אחד, אני אומר לכם, שמוציא אותי משלוותי, ופשוט לוקח את כל האנרגיה שלי ומפיל אותי לקרשים, וזה הרגע הזה, שהווטסאפ של שדולת בעלי-החיים רוטט. יש דבר אחד שהוא בלתי נסלח בעיני, וזה פגיעה בחסרי ישע, הפגיעה באלה שאתה יכול לפגוע בהם רק כי אתה יותר חזק, אם קשישים סיעודיים, אם חוסים במוסדות סגורים, ובוודאי ובוודאי בעלי-החיים. ותופעת ההתעללות הגיעה בחברה הישראלית לממדים שהם חסרי תקדים. רק בזמן האחרון תושב טייבה צבע חתול בצבע ורוד,

והרעיל אותו. אז חלק פה חושבים,

זה בטח היה ביישוב של ערבים. אז אני אספר לכם, שנהג יצירתי במיוחד לקח כלב בכביש 443, דחף אותו לעגלת סופר, כדי שלא ילכלך לו את האוטו, והתחיל לעלות אתו לירושלים. אז אתם אומרים לעצמכם: זה רק באזורי הספר, נכון? אז אני אספר לכם, שברחובות כמה נערים חצופים במיוחד פיתו גורי חתולים לצאת מהמחבוא רק כדי שהם יוכלו לשחק אתם בקליעה למטרה, הם היו המטרה, ובלוקים של בניין היו החץ. אז אתם אומרים לעצמכם: אה, זה לא קורה בתל-אביב. לפני כמה ימים ניצול שואה שמעניק, כל מה שהוא עושה זה להאכיל חתולים, סופג מכות רצח, כי להאכיל חתולים נהיה לפשע במדינת ישראל. ואני יכול להמשיך עוד ועוד, תגידו לי לא,

זה פרחחים תסכלו מה קרה בצה"ל עם יחידת העילית שלנו,

אני מבקש עוד דקה אחת. וארגוני בעלי-החיים יגידו לכם שזה אפילו לא מאית מהמקרים. זה כבר לא מגיע ממקום אחד, זה בכל המדינה. וזה לא רק בסמטאות החשוכות של העיר, זה ברחובות הכי ראשיים שלה. וזה לא רק מקרים חריגים של מוחלשים שבאים להוציא את התסכולים שלהם, זה קורה גם אצל בני-טובים, מתוך שעמום. הפרטים משתנים ממקרה למקרה. מה שלא משתנה לעולם זה חוסר הצדק. ומה שלא צודק זה לא רק הכאב והייסורים, זה בעיקר האדישות שאנחנו מפגינים כלפי התופעות האלה. כבוד השופט חשין, זיכרונו לברכה, לוחם גדול למען זכויות בעלי-החיים, אמר: "החיה כמוה כילד, הנה תמימה, אין היא מכירה ברוע ואין היא יודעת כיצד להתמודד עמו". סבל הוא סבל, ולא משנה אם הסובל הוא בן-אדם או בעל-חיים מסוג אחר. ולסיום, גברתי היושבת-ראש, אנחנו מסרבים לפקוח את העיניים, משכנעים את עצמנו תמיד שבמדינת ישראל יש משהו שהוא חשוב יותר, ודחוף יותר, ובוער יותר, מגור חתולים שעקרו לו את העיניים או מכלבה שהציתו אותה. ואם בעלי-החיים היו יכולים לדבר היום, הם היו שואלים אותנו רק שלוש שאלות: איך בבית-המשפט יוצאים בעונשים כל כך מגוחכים? נא לסיים. איך בפרקליטות כל כך הרבה אנשים, התיק שלהם נסגר מחוסר עניין לציבור? איך במשטרה יותר מדי אנשים שמתלוננים נחשבים מטרידנים? אז יש לנו הרבה מאוד סיבות להיות פסימיים, אבל יש לנו סיבה אחת להיות אופטימיים, וזה העובדה שהבית הזה התחיל להיות מאוחד סביב סוגיית צער בעלי-חיים, ועל הצעת החוק שלי חתמו כ-80 חברי כנסת ואישרו אותה. אני רוצה להגיד רק תודה לשר החקלאות אורי אריאל, לשר להגנת הסביבה אבי גבאי, ליושב-ראש ועדת החינוך, לארגוני בעלי-החיים, שעושים עבודה נהדרת, לשותפתי להובלת השדולה יעל גרמן, ולצוות המסור שלי, יריב צור שור, אלעד גודינגר, יעל אדיב, טלי לזניק וטל גביש. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. בשל חשיבות הנושא לא יכולתי להפסיק אותך מרגע שעלית פה לבמה. הסתייגות נוספת, של קבוצת הרשימה המשותפת, יציג אותה חבר הכנסת דב חנין. יש לך עשר דקות, גם על ההסתייגות הבאה, יחד עשר דקות, כדי שזה יהיה ברור. גברתי היושבת-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת איציק שמולי, הדברים המרגשים שלך נכנסו, אני מקווה, ללב של כולנו ונשמעו בקשב רב גם אצל אותם אנשים שצופים בנו כרגע בשידור. עמיתי חברי הכנסת, החוק שבפנינו הוא חוק חשוב. זה חוק שמציע שורה ארוכה של תיקונים בחוק צער בעלי-חיים, שמטרתם להגן ולעגן בחקיקה הגנה אמיתית על בעלי-חיים מפני התעללות, מפני אכזריות, מפני רוע, מפני פגיעות. התיקונים האלה הם רבים ומגוונים, הם הוצגו כאן על-ידי יושב-ראש הוועדה, אני מצטרף לדבריו, אני גם מצטרף לדברי חבר הכנסת איציק שמולי, שקדם לי, לגבי חשיבות הנושא וחשיבות הצורך לעדכן ולחדד את החקיקה שלנו שמתייחסת לסוגיית ההגנה על בעלי-החיים. התעללות בבעלי-חיים היא גרימת סבל נורא ומיותר, וללא ספק, כשאנחנו בוחנים את החברה שלנו ואנחנו רואים את המקרים הרבים והנוראים של פגיעות בבעלי-חיים, אין לנו אלא להבין שהדבר הזה מבטא, הוא ביטוי נוסף של המשבר הערכי העמוק, המשבר המוסרי שהחברה שלנו נמצאת בו. המשבר הזה מוביל לפגיעות בכל מיני מישורים ובכל מיני צורות, אבל האכזריות שאנחנו רואים ביחס לבעלי-חיים היא לפעמים הקשה ביותר להבנה. ואני רוצה דווקא להתייחס למנגנון שיש מאחוריו רציונל, כי אליו אני מתייחס, אליו אנחנו מתייחסים, בהסתייגות שלנו. יש כל מיני סוגים של התעללות בבעלי-חיים. יש התעללות בבעלי-חיים מתוך רוע, דיברנו על המשבר הערכי המוסרי שבחברה שלנו. אבל יש גם התעללות בבעלי-חיים שבאה מאינטרסים, מתוך תעשייה שמשתמשת בבעלי-חיים כדי להפיק מהם מוצרים. בתוך התעשייה הזאת, הסבל של בעלי-החיים הוא סבל מובנה, אבל לעתים רבות גם כאן, מעבר לסבל הישיר שנוצר מזה שהופכים בעל-חיים למוצר, יש גם סבל נוסף, שהוא מין תוצאה מתגלגלת של הרוע שנמצא בתוך המערכת הזאת. ואם אנחנו רוצים להתמודד עם התופעה הזאת, אנחנו חייבים לייצר את הכלים הנכונים והמדויקים שיאפשרו לנו התמודדות. כמה כלים כאלה יש בחוק הזה, אבל כלי אחד חסר, וזה כלי שהוא חיוני ממדרגה ראשונה, ובכך עוסקת ההסתייגות שלנו. אנחנו מבקשים, בעבירות חשובות מסוימות שנוגעות לפגיעות בבעלי-חיים, להטיל אחריות אישית גם על נושא המשרה בתאגיד. הטלת האחריות על התאגיד איננה מספיקה ואיננה מספקת. התאגיד תמיד יכול לגלם את הקנסות שהושתו עליו בחשבון ההוצאות ובדיווח לבעלי המניות. רק מנגנון של אחריות אישית על נושא המשרה בעבירות שמתאימות לנושא הזה יוכל להבטיח לנו את התוצאה של השינוי בהתנהלותם של תאגידים ביחס לבעלי-חיים. עמיתי חברי הכנסת, כמה תחקירים מזעזעים אנחנו עוד צריכים לראות? פעם בחברה א', ופעם בחברה ב', ופעם בחברה ג', ופעם בחברה ד'. אני לא נוקב בשמות החברות רק מתוך העובדה שאני בטוח אשכח את כולן, כי אלה חברות רבות ומגוונות. ובכל אחד מהתחקירים האלה מספרים לנו שהאחריות היא על הש"ג, זה אותו עובד שלא שם לב, הוא האחראי לכל הרוע שאנחנו רואים. לא מנהל התאגיד, לא הדירקטוריון של התאגיד, לא נושא המשרה בתאגיד. עמיתי חברי הכנסת, כל עוד התירוץ הזה יתאפשר, אנחנו לא נוכל לעשות את השינוי שאנחנו רוצים. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו הגשנו את ההסתייגות בסעיף 17ב, ובו אנחנו מציעים להוסיף את הסעיף הקטן הבא, ואני אקריא אותו כלשונו, ולאחר מכן אומַר כמה מילות הסבר: נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן באופן סביר למניעת ביצוע עבירות לפי סעיפים 2(א) ו-2א1 בידי התאגיד, או בידי עובד מעובדיו במסגרת עבודתו עבור התאגיד, המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, נעברה עבירה כאמור, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו כאמור, אלא אם כן הוכיח כי פעל ללא רשלנות כדי למלא את חובתו. עמיתי חברי הכנסת, מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את הקביעה העקרונית: לנושא משרה בתאגיד יש חובה לפקח ולעשות מה שניתן באופן סביר כדי למנוע עבירות לפי חוק צער בעלי-חיים. מי שמפר את החובה הזו, דינו עונש. ואם נעברה עבירה של פגיעה בבעלי-חיים, החזקה עוברת אל נושא המשרה להוכיח שהוא פעל כראוי במובן זה שהוא פעל ללא רשלנות כדי למלא את חובתו. הסעיף שאנחנו מציעים, עמיתי חברי הכנסת, הוא מאוד מאוד שקול, הוא מאוד מידתי. אין בו הגזמה ואין בו התלהמות. הוא סעיף שתפור היטב לתוך רקמת החוק הפלילי שלנו. אבל הסעיף הזה הוא חיוני, כי בלעדיו, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו נישאר במצב ההפקרות שבו תאגידים פוגעים בבעלי-חיים, שבו תחקירים רודפים אחד את השני,

למרבית הצער, פעם אחר פעם האחריות מתגלגלת לש"ג, נושאי המשרה יוצאים פטורים בלא כלום, ואין שינוי. עמיתי חברי הכנסת, ההזדמנות, הרגע לעשות את השינוי הוא הרגע הזה. האפשרות לעשות את השינוי נמצאת היום בידינו בהעברת ההסתייגות הזאת. אני קורא לכל חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, להצביע בעד ההסתייגות שלנו ולהפוך את החוק הטוב הזה לחוק מצוין שיוכל לעשות באמת את השינוי ההכרחי הדרוש בנושא הגנה על בעלי-חיים מפני פגיעות.

אדוני יושב-ראש הוועדה, האם ברצונך להתייחס להסתייגויות? חבר הכנסת מרגי, אני פונה אליך.

שר החקלאות חבר הכנסת אורי אוריאל ביקש להתייחס. בבקשה, אדוני. יש לך עד חמש דקות להתייחסות. גברתי היושבת בראש, הנהלת הקואליציה, אני אדבר פחות מחמש דקות, אם זה מעניין אתכם. ראשית, אני מבקש להודות למשרד החקלאות, גם לייעוץ המשפטי, ל"צער בעלי-חיים" והאחרים, שהכינו את החוק הזה, והכנתו החלה כבר בקדנציה שלפנַי, ואני מודה לשר יאיר שמיר שהחל בעבודה. אני שמח מאוד להביא את החוק לקריאה שנייה ושלישית. כפי שנדמה לי ציין חבר הכנסת שמולי בקריאה הראשונה ואמר, הצעת החוק הזו במובנים רבים טובה יותר מהצעות החוק הפרטיות. יחד עם זה, צירפנו גם ודאי דברים מהצעות החוק האחרות. אני מאוד מבקש להודות לחבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך, שעשה עבודה טובה, מהירה, יעילה, כדרכו, ויחד אתו לצוות הוועדה, שאני לא רואה אותם, אה,

אז תודה רבה לצוות הוועדה, שכרגיל עזר והכין והביא אותנו לקריאה השנייה והשלישית בשלום. אני מתייחס במילה להסתייגות של חבר הכנסת דב חנין ואחרים, לעניין האחריות האישית של מנהל בתאגיד. העניין הזה עלה בדיונים בינינו לבין חברי הכנסת בוועדה ומשרד המשפטים. משרד המשפטים לא הסכים לקבל את התיקון הזה שמעלה חבר הכנסת דב חנין, ולכן אנחנו נתנגד לו בהצבעה הפעם. יחד עם זאת, אני אומר לך, חבר הכנסת דב חנין, שאני מוכן ואף רוצה, לא רק מוכן, אלא בצורה אקטיבית, להמשיך את ההידברות בינינו, בהנחה שזה לא יעבור בפעם הזאת, כדי למצוא את הנוסח שמאפשר את זה. אין לי מחלוקת אידיאולוגית על העניין הזה או משהו, אלא ניסיון למצוא ניסוח. מובן שברגע שנגיע להסכמה נוכל להביא את זה לתיקון. עוד לא נשלמו החוקים והתקנות שצריך לעשות בתחום הזה, ואני מקווה מאוד שנספיק עוד לקדם את זה. הממשלה החליטה ביום ראשון האחרון שנושא צער בעלי-חיים יישאר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. זו עבודה של שנתיים שעשה מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר הראל לוקר, והמשיך מר גרונר, המנכ"ל הנוכחי. זו החלטה נכונה שאומצה על-ידי הממשלה, ואנחנו נקדם את הדברים ב-2016 גם בתחום התקנות וגם בתחומים נוספים שמתחייבים הן לגבי חיות מחמד והן לגבי חיות שהן למאכל, כמו תרנגולות ופרות, וכן הלאה. הדברים האלה יקבלו תשומת לב. אנחנו יצאנו בקול קורא למחקר בנושא אפרוחים שהם זכרים וכיום הורגים אותם במיליונים בגלל שהם לא נותנים ביצים, ואני מקווה מאוד שנמצא בתחום המחקר תשובות איך לדעת את מין האפרוח שבביצה, ואז נוכל לחסוך את הדבר הקשה הזה, ונביא להתקדמות. סך הכול יש בהחלט התקדמות. אני אסיים בזה שבכוונתנו לפגוש את כל העמותות שעוסקות בנושא, כפי שעשיתי לפני כשלושה חודשים, בינואר-פברואר בשנה הקרובה. בעוד חודשיים-שלושה ניפגש אתם לסבב נוסף כדי ללמוד מהם ולראות את שיתוף הפעולה שהולך וגובר. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה לחברי הכנסת. תודה רבה לשר החקלאות חבר הכנסת אורי אריאל. רבותי, אנחנו עוברים להצבעות. כפי שצוין, לסעיפים 1 17 אין הסתייגויות, ולמרות זאת האופוזיציה הגישה בקשה, הממשלה מבקשת הצבעה שמית. שוב, על סעיפים 1 17, כנוסח הוועדה. מתחילים בהצבעה שמית, גברתי מזכירת הכנסת. דקה, רבותי. מה ההחלטה, אדוני יושב-ראש הקואליציה? רבותי, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. אני מבקשת מכל חברי הכנסת לחזור למקומם. כעת אנחנו מצביעים על הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס' 10) בקריאה שנייה. לסעיפים 1 17 אין הסתייגויות, לכן אני מבקשת להצביע. מי בעד? מי נגד, כנוסח הוועדה?

נתקבלו. 79 חברי כנסת בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. סעיפים 1 17 עברו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עכשיו פנייה לחבר הכנסת איציק שמולי: האם להצביע על ההסתייגות שלך?

כן להצביע. חבר הכנסת בני בגין הצביע בעד. הצבעת נגד ואתה מבקש לשנות את ההצבעה.

אנחנו עוברים כרגע להצבעה על ההסתייגות של חבר הכנסת איציק שמולי, ההסתייגות הראשונה לסעיף 18. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. בעד ההסתייגות, 41, נגד ההסתייגות, 41. מה שזה אומר, שההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות הבאה, ההסתייגות השנייה לסעיף 18, של חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס, אוסאמה סעדי ועבדאללה אבו מערוף. עכשיו אנחנו מצביעים בעד או נגד ההסתייגות. אני מבקשת להצביע. מי בעד? מי נגד ההסתייגות השנייה? ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 18 לא נתקבלה. בעד, 37, נגד 41. ההסתייגות לא התקבלה. ולכן אנחנו כרגע עוברים להצבעה בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה, סעיף 18 וסעיף 19. מי בעד, רבותי? נא להצביע, כנוסח הוועדה, סעיפים 18 ו-19. סעיפים 18 19, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 84 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 18 ו-19 אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות השלישית, לסעיף 20. רבותי, הסתייגות של קבוצת הרשימה המשותפת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

בעד, 37, מתנגדים, 43, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. ולכן אנחנו כעת עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הסעיפים 20 30, כנוסח הוועדה. אני מבקשת להצביע. מי בעד? מי נגד?

בעד, 84 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 20 30 עברו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על כל החוק: הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס' 10), כנוסח הוועדה. רבותי, אני מבקשת להצביע. מי בעד? מי נגד הצעת החוק?

על בעלי-חיים) (תיקון מס' 10), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת מרגי, אתה מבקש התייחסות. כן. חבר הכנסת כבל גם ביקש דקה, כי הוא היה בין יוזמי החוק.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אדוני ראש הממשלה, זה המקום וזה הזמן להודות לשר החקלאות ופיתוח הכפר על הזריזות ועל קידום הצעת החוק, לצוות הוועדה, ממנהלת הוועדה יהודית גידלי, רבקה וידר, לאה גופר, היועצות המשפטיות של הוועדה, מירב ישראלי והמתמחה, שמכאן אני מאחל לה הצלחה והגעה לגדולות, לחברי הכנסת המחויבים לסוגיה, סוגיית צער בעלי-חיים, איציק שמולי, הבאת "פייט" שכמעט חשבתי לכנס את הוועדה שוב. כפי שאמרתי בפתיח, התקדמנו, יש לך הזדמנות עכשיו לשפר את הצעת החוק עוד ועוד. תודה רבה לכולם ולכל התומכים בהצעה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת איתן כבל מבקש לברך. יש לך דקה, אדוני. אני מבינה שאתה מיוזמי החוק, אז מגיע לך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, עליתי רק להגיד תודה, תודה לכל מי שעסקו במלאכה, מהשר, עבור לחברי איציק שמולי ולחברתי יעל, על העבודה שעשו כדי, איציק. אז כל הקרדיט לאיציק שמולי על העבודה. זה חוק חשוב, והייתה לי זכות, אדוני השר, בקדנציה הקודמת, כל כך הרבה שנים לנסות ולהעביר אותו. כמעט הצלחנו בסוף הקדנציה הקודמת, והממשלה נפלה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו כאן.

רק לומר לראש הממשלה בנימין נתניהו, מעניין לעניין באותו עניין,

עם הנשיכה שלה,

לחבר הכנסת שמולי יש הצעת חוק, לחבר הכנסת שמולי, לחבר הכנסת דב חנין, אנחנו נדרשים, אתם לא נדרשים, כי המשרד מביא בעוד שבועיים הצעת חוק.

אורי, הדקה שלו מסתיימת.

אני מסיים, אני רק אומר: המשרד כבר בקדנציה הקודמת התחייב, גם בעקבות הצעות חוק שהונחו, כולל שלי בזמנו, שהוא יביא תיקון להסדרת העניין. שבועיים. שבועיים.

אני מקווה שיקרו בבית של ראש הממשלה עוד דברים שיגרמו לתקן עוד נושאים בכלכלה הישראלית.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל, כרגיל. רבותי, חבר הכנסת עמיר פרץ מבקש, לפרוטוקול, לרשום אותו כתומך בחוק. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברות), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, ויציג אותה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. רשימת הדוברים נעולה. תודה, גברתי היושבת-ראש,

הכנסת, חבר הכנסת אילן גילאון, אני חושב שהצעת החוק הזאת היא בשורה, איזו בשורה? בשורה? בשורת איוב. למי הבשורה?

אתה לא רוצה מנועי צמיחה? אתה לא רוצה חוקים שהם מחוללי צמיחה, אילן? הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברות) גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כמה זה עולה, פרופסור טרכטנברג, מנתוני גביית המסים בפועל מתחילת שנת הכספים 2015,

כמה זה עולה?

במהלך הנאום אני אסביר לך. אבל למה, אנחנו רוצים צמיחה. אנחנו רוצים צמיחה, הם יעזרו לשקופים, בטח. רגע, את רוצה שנעלה מסים? רגע, רבותי, אתם נגד הורדת מסים?

עלה לדוכן סגן שר האוצר, ואני עוד לא שמעתי את ההסבר שלו. אני מבקשת, נא להירגע ולתת לסגן השר להציג את החוק.

להעלות מסים? גברת אורלי לוי, להעלות מסים? שהציבור ירגיש,

להעלות מסים, אוי ואבוי, תורידו מסים לציבור, תוריד מחוק לעידוד השקעות הון. לציונות, לסוציאליזם, לאחוות העמים. תוריד מס על עבודה, חברי הכנסת,

פרופסור טרכטנברג, זה אצלך בבית.

אני מבקשת ממך להציג את החוק. אנחנו רוצים הורדת מס במקומות הרלוונטיים, זה הכי רלוונטי, תאמיני לי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מנתוני גביית המסים בפועל מתחילת שנת הכספים 2015, לעומת התחזית לגביית מסים שהונחה בעת אישור תקציב המדינה לשנים 2015 ו-2016 בממשלה, צפוי להתקבל עודף גבייה אז למה פגעתם בפנסיות? של, חברת הכנסת אורלי לוי

3.8 מיליארד שקל בשנת 2015, אז למה פגעתם בפנסיות? חברת הכנסת אורלי לוי, את רשומה בדוברים ואת תוכלי לדבר כאן, אז נא לא להפריע לסגן השר. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. אמן. אז תיקח את הכסף, תפנה אותם למקום יותר, זאת מדיניות חברתית שלכם? צפוי להתקבל עודף גבייה של 3.8 מיליארד שקלים בשנת 2015, ושל עוד 3 מיליארד שקלים בשנת 2016. אז למה פגעתם בפנסיות, גברת אורלי, עודף זה, עודף זה מאפשר להפחית את נטל המס המוטל על תושבי ישראל. ב-1 באוקטובר 2015 הופחת שיעור מס ערך מוסף בנקודת האחוז ל-17%. כצעד משלים מוצע להפחית גם את שיעור מס החברות החל משנת 2016. מנתונים שבידי משרד האוצר עולה כי שיעור מס החברות הקיים, העומד על 26.5%, מהווה אחד מגורמי ההאטה של הצמיחה בישראל. נוכח נתוני הצמיחה והגורמים המשפיעים עליה ולאור הנתונים בדבר גביית המסים, מוצע, ברשותכם, להפחית את שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%. ההפחתה האמורה צפויה להגביר את כושר התחרותיות של חברות ישראליות, וכן לעודד את החברות להגביר את השקעותיהן במשק. הפחתת שיעור מס החברות צפויה להשפיע על שיעורי הצמיחה, בעזרת השם, ולהוות גורם מרכזי בהעלאת שיעורי הצמיחה. הייתם עוזרים לעסקים הקטנים והבינוניים. לאור כל זאת, אם חברה, אם החברה, חברת הכנסת אורלי לוי, קשה מאוד ככה לשמוע את החוק. שתתאגד כחברה. העסקים הקטנים, אני לא שומע אותך. אתם לא נותנים. 150 מיליון שקל, לעצמאים, 60,000 עסקים קטנים נסגרו.

אבקש מכם לתמוך בהצעת החוק, כי פה אנחנו מורידים מסים, וזה חשוב מאוד להוריד מסים. איפה העסקים הקטנים, תודה רבה לסגן השר חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו מתחילים בדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. לא שכנעת, אדוני סגן השר. שלוש דקות. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, עמיתי חברי הכנסת, ידידי סגן השר איציק כהן, צר לי אבל אני חייב לחלוק עליך, וחילוקי הדעות הם עקרוניים.

זה לא אירוע מקרי וזה לא סתם עוד שינוי במס, בשיעור מס מסוים, אלא שבפעם הראשונה מאז 2011 נעשה ניסיון להחזיר,

את אותה תוכנית גרנדיוזית שראש הממשלה החל בה ב-2009, וזה מתווה הורדה של המסים במטרה אחת, מה שהוא קרא "להרעיב את המפלצת". כלומר, ככל שמקטינים את המסים, ובפרט את המסים הישירים שהם הפרוגרסיביים, שהם הפרוגרסיביים, כך הממשלה תקטן, מרעיבים את הממשלה. רבותי, אנחנו הגענו בשנה החולפת לכך שמשקל הממשלה בתל"ג, בתמ"ג, סליחה, עומד על 41%. אנחנו ב-3 נקודות האחוז מתחת לממוצע של ה-OECD, כאשר הצרכים של מדינת ישראל בתחום החברתי והביטחוני הם הרבה מעבר לממוצע ב-OECD. ולכן, בסד שאנחנו נמצאים, אנחנו לא מצליחים לעמוד בדרישות, בצרכים שכל כך מתבקשים בתחום הבריאות, בתחום החינוך וגם בתחום הביטחון. זו הסנונית הראשונה, בעצם השנייה. הראשונה הייתה מייד אחרי העברת התקציב, כשהורידו את המע"מ ב-1%, עכשיו הסנונית השנייה, ולא הייתי מתפלא אם ככה בחטף, לא חלק ממשהו מוכרז, כשינוי מדיניות, אנחנו נחזור לאותו מתווה רע שראש הממשלה ניסה להמשיך בו ושעצרנו אותו רק בעקבות המחאה החברתית של 2011 בדוח הוועדה, שאומץ על-ידי הממשלה, ושם אמרנו: עד כאן, מתווה הורדת המסים בא אל קצו, והעלינו את מס החברות אכן ל-26% 25%, ו-26% אחר כך, שמשם רוצים להוריד אותו. בשביל מה? רבותי, אין כיום משמעות להורדה הזאת אלא כאקט סימבולי של כניסה מחדש למתווה של הורדה, לא, אבל זה חמור מאוד, איציק, מכיוון שאי-אפשר להחזיק את המקל בשני הקצוות. אי-אפשר לבוא ולהגיד,

יש צרכים למדינת ישראל, אנחנו נילחם בעוני וניתן לבריאות וכו', ובו-זמנית אתה מקטין,

את בסיס המס, כך שבסופו של דבר תצטרך להקטין את כל ההוצאות החברתיות,

אין פה יש מאין. נטל המס, מבחינת המס הישיר במדינת ישראל, הוא יותר נמוך משמעותית מאשר בכמעט כל מדינות ה-OECD, אתה יודע את זה.

ומה אתם עושים? מורידים את המס הישיר כדי להרעיב את המפלצת.

זו ממשלה שצריכה לקחת אחריות על אזרחיה, ולהוציא יותר ולא פחות, בצורה מדודה ואחראית. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. חברת הכנסת רויטל סויד, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. ב-2017 נשלם

שלוש דקות, גברתי. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ראשית, היה יום קשה, עם פיגוע קשה, ואני מאחלת החלמה לכל הפצועים, ובין היתר גם לתינוק בן השנה שנפצע קשה והוא כרגע מורדם ומונשם. אני רוצה לדבר היום על תופעה שכבר חשבתי שלא תקרה יותר, והתופעה הזו היא הסתה נגד נשיא מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין, האיש שיש רק להסתכל עליו בגאווה ובהערצה בגלל האופן שבו הוא מייצג אותנו בעולם ומשמיע עמדות דמוקרטיות, שוויוניות. איך יכול להיות שהאיש מספר אחת, הנשיא של מדינת ישראל, זוכה לכל כך הרבה קיתונות של הסתה אך ורק בגלל שהוא משתתף בכנס שבו יש אנשים שהם חברים בארגון "שוברים שתיקה"? ואני רוצה לומר כאן, אני אינני מקבלת את עמדתם ודעתם של ארגון "שוברים שתיקה"; חיילי צה"ל עובדים ועושים לילות כימים כדי להגן עלינו במצבים בלתי אפשריים, וארגון "שוברים שתיקה", יש לגנות אותו על הפגיעה שהוא פוגע בחיילי צה"ל ובביטחון המדינה.

אבל זו זכותם המלאה להביע את עמדתם. ולא יכול להיות שבגלל כנס שבו ישתתפו גם נציגים של ארגון "שוברים שתיקה" וגם נשיא מדינת ישראל, באיזושהי דרך הוא יזכה להסתה כל כך בוטה כנגדו, בין היתר גם על-ידי אב שבנו חשוד באירוע של טרור יהודי, שמעז לקרוא לנשיא שלנו בגינויים שאני לא רוצה בכלל לחזור עליהם. אז אני חושבת שדבר ראשון ולפני הכול, כשאנחנו עומדים פה במליאת הכנסת ודנים בנושאים כל כך חשובים, בנושאים כמו מס הכנסה וצער בעלי-חיים ועוד שלל חוקים חשובים שאנחנו עומדים להעביר היום, והצבעות אי-אמון, שבוודאי שהן חשובות, קודם כול בואו ניתן גיבוי לנשיא מדינת ישראל, הקול השפוי במדינה שלנו, הקול שמייצג אותנו באופן שוויוני ומראה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, האדם שנמצא היום בחוץ-לארץ, בוועידה, ונותן לנו אפשרות להיראות בעיני העולם כמדינה שוויונית ודמוקרטית, מה שלצערי הרב אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו אט-אט בתקופה האחרונה.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. מוותרת? אז חבר הכנסת עודד פורר. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש, יש אתנו שר? כן, יש אתנו שר? אז אני יכול לדבר,

בלי הגבלה, עד שהממשלה תחזור לכנסת? אז אני בכל מקרה אתחיל.

אל תפעילי לי את השעון כדי שאוכל גם לדבר לשר.

אני לוקחת את זה בחשבון.

גברתי היושבת-ראש, עמיתי חברי הכנסת, רציתי להגיד גם "רבותי השרים", אבל אני לא יכול לומר את זה, אז אני אומר רק "עמיתי חברי הכנסת" כמה ימים אחרי פרסום דוח עוני קשה וחמור במיוחד, מתפרסמים היום ממצאים שמעידים שאנחנו בתחתית, אבל ממש בתחתית, בעוד תחום אחד, אנחנו בתחתית שהיא צמרת: אנחנו בצמרת המיסוי על העניים. זו תחתית עגומה מאוד. מדינת ישראל יודעת לשאוב מהעניים את מעט הכסף בכל הדרכים ובכל האמצעים. יש הרבה מנגנונים רבי-עוצמה: מס ערך מוסף גבוה, מסי קנייה, מסים עקיפים אחרים, הרבה דרכים לשאוב מהעניים כסף. והנה, באופן כמעט טבעי, הממשלה רוצה להשלים לנו את התמונה. למה שנהיה רק שיאנים במסים הגבוהים שאנחנו גובים מהעניים? למה שלא נהיה גם שיאנים במסים הנמוכים שאנחנו גובים מהעשירים? זו מדיניותה של ממשלת נתניהו בקליפת אגוז: מקצצים לקטנים, ולגדולים מחלקים עוגות. עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא דוגמה,

הנה, השר נכנס. הנה, מצטרף אלינו השר. מעכשיו אני מפעילה לך שלוש דקות שלך. תודה רבה. אדוני שר הפנים, שני שרים. אני מברך אותך. אדוני שר החקלאות, גם אותך אני מברך, למרות שאני איכשהו לא מצליח לברך את הממשלה שלכם. אתם מצליחים לעשות פעם אחר פעם מעשי איוולת כאלה, שאני פשוט לא יודע איך אנשים נבונים כמוכם יכולים לתת לזה יד. זה פשוט לא ייתכן.

בזמן שמדינת ישראל יודעת להיות בפסגה של המיסוי כלפי העניים, אתם באים אלינו ומנסים להקל את נטל המס על העשירים. זה מה שאתם עושים כאן. יש קשר ישיר בין ההצעה הזאת, של הורדת המיסוי על החברות, לבין המנגנון של מתווה הגז.

אז זהו, אני שוב לא מדבר על חשבון הזמן, אני מבין. שוב אין שר במליאה, חברים. זה לא רק שאין שר במליאה, אין ממשלה בישראל. בימים האלה אין ממשלה בישראל, גברתי היושבת-ראש. אפשר לעצור ולחדש כשיהיו שרים. גברתי היושבת-ראש, התייחסות רצינית של הממשלה.

שרים נכנסים ויוצאים.

לא, לא מפריע לי, רק אני עוצר את הזמן. אין בעיה. אני מוכן לשבת פה, לעמוד כאן על הדוכן עד הבוקר ולהסביר למה הממשלה הזו היא רעה. זה בסדר גמור. פחות חשוב, שהיא תהיה כאן. עמיתי חברי הכנסת, יש קשר ישיר בין ההורדה הזו של מס החברות לבין מתווה הגז הביזיוני שראש הממשלה נתניהו מנסה לקדם בכל הכוח ובכל האמצעים, ואנחנו עוד נדבר עליו גם בהמשך היום. הקשר הוא מאוד ברור, יש כאן השקפת עולם שאומרת שהכלכלה נעה קדימה, המנועים של הכלכלה הם בעלי הון, בעלי ממון, הם אלה שלהם אנחנו חייבים את התקדמותה הכלכלית של החברה, וכל האחרים, במקרה הטוב, הם נסבלים. עמיתי חברי הכנסת, שלא ינפנפו לנו כאן בדגל של העסקים הקטנים. כי אין שום מניעה לעשות בישראל, כמו שאני הצעתי כבר כמה פעמים, מס חברות דיפרנציאלי, על חברות קטנות להטיל מס נמוך. אין שום בעיה. אם מדובר בחברה שמעסיקה בן-אדם אחד או שניים או שלושה, אין שום קושי להטיל עליו מס חברות נמוך יותר. אבל ככל שאנחנו מדברים על תאגידים גדולים יותר, מס החברות צריך לעלות בצורה פרוגרסיבית. המציאות אצלנו היא הפוכה: ככל שאתה חזק יותר, ככל שאתה תאגיד גדול יותר, אתה בסופו של דבר משלם פחות מס. והמהלך הזה של הממשלה הוא עוד צעד בכיוון הבעייתי והפסול הזה של לשחרר את העשירים מנטל המס ולהשאיר בסופו של דבר את הנטל הגדול על כולנו, על החברה הישראלית בכללותה. נא לסיים.

פחות כסף לבריאות, פחות כסף לפתרונות דיור, פחות כסף למערכות החינוך, פחות כסף לניצולי שואה. עמיתי חברי הכנסת, בפעם הבאה שתבואו ותדרשו פתרון לבעיה חברתית ויגידו לכם: מצטערים, אין כסף, תזכרו את המהלך הזה של הממשלה היום, כשהיא אמרה: יש לנו יותר מדי כסף ולכן אנחנו מוותרים לעשירים על עוד ועוד מסים. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עודד פורר, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. כן, אדוני, שלוש דקות, בבקשה. חברות וחברים, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, החוק הזה שמוצע כאן הוא עוד דוגמה לכך שבמקרה הטוב לממשלה הזאת אין באמת מדיניות, או שבמקרה הרע יש לה מדיניות של לעשות רע.

הרי מה קרה כאן? לפני כשבועיים הצביעה כאן הקואליציה והפילה את החוק להעלאת קצבאות הנכים. הנימוק הוא שזה עולה הרבה כסף, זה מאוד יקר, אין את תקציב המדינה. ואת זה עושים אחרי שלפני כמה שבועות הורידו את המע"מ ב-1%, מה שעלה בין 4 ל-6 מיליארד שקל למשק הישראלי. ועכשיו מורידים עוד ב-1.5% את מס החברות. הטיעון לכאורה שהממשלה באה ואומרת לנו: זה יועיל לצמיחה במשק. אבל אין לטיעון הזה רגליים. הרי מה יועיל לצמיחה במשק? יועיל לצמיחה במשק אם יעזרו לעסקים הקטנים, יועיל לצמיחה במשק אם יעזרו לחברות החדשות, יועיל לצמיחה במשק אם עצמאי שפותח עסק ידע שביום פקודה, ביום שהוא יהיה בצרה, לפחות הוא יהיה זכאי לדמי אבטלה, כמו השכירים שעבדו אצלו בעסק. אבל לגבי דמי אבטלה לעצמאים אומר שר האוצר: עד 150 מיליון שקל.

אין לי כסף יותר.

נגבה עוד מס מהעצמאים ונעלה להם את המסים, ואז נוכל לשלם להם אחר כך, ממה שהם ישלמו יותר מהשכירים, את דמי האבטלה. יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל. רק היום פורסם מחקר של מכון ון-ליר, שמצביע על כך שמ-2001 עד 2013 עשירי ישראל שילמו פחות מסים והעניים שילמו יותר מסים, העשירון התחתון שילם ב-2013 17% יותר ממה שהוא שילם ב-2001, והעשירון העליון משלם 10% פחות ממה שהוא שילם ב-2001. אז מה המדיניות? הרי גם אם תתרצו לנו את הורדת המע"מ בכך שאתם רוצים להגביר את הצמיחה, הרי הורדת המע"מ באמת זה הורדת המסים העקיפים על האזרחים, כי האחוז שמשלם העני במע"מ הסכום הוא אותו סכום שמשלם העשיר, אבל האחוז הזה אצל העני הוא הרבה יותר. אז להורדת המע"מ אולי עוד יש היגיון, אבל מה שאתם עושים בהורדת מס החברות זה פשוט הורדת מסים לעשירים. אתם לא יכולים לאחוז את המקל בשני קצותיו, אם רציתם ללכת במתווה של הורדת המס או הורדת המע"מ, כדי להוריד את המסים העקיפים, תמשיכו, אבל אתם מורידים ב-1% את המע"מ, ואחר כך ממשיכים ועושים פעולה הפוכה, של הורדת המס הישיר דווקא לחברות שהן החברות היותר-מרוויחות במשק. רוב העצמאים ורוב אלה שגורמים לצמיחה הם החברות הקטנות, לכן, המסקנה מכל הפעולות האחרונות האלה של הממשלה היא שלממשלה הזאת פשוט אין מדיניות, וכשאין מדיניות, בסוף נופלים.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כולנו רואים וצופים כיצד נשיא מדינת ישראל עומד היום בפני מתקפה של איומים ממשיים, ומי שמוביל היום את קמפיין ההסתה המתוכנן הזה זה קבוצה של פורעים, ויש גם פוליטיקאים שלא אומרים מילה. לצערי, ראש הממשלה נתניהו שותק ולא אומר דבר נגד אותם אלה שמובילים נגד ריבלין מסע הסתה חמור, שאני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, יכול גם להוביל לרצח פוליטי נוסף בישראל. נתניהו חייב לשבור את השתיקה שלו, חייב להגיד מילה. רבים מאזרחי המדינה מתירים היום את דמו של נשיא המדינה, וראש הממשלה שותק בלשכתו, לא מוציא הודעות גינוי, ומתעסק בכלבים ובסירוסים. את מדורת ההסתה הזאת, שמתפתחת ונמשכת שעות וימים ברשת, נתניהו לא עוצר. ההפך, נתניהו סיפר לנו על שישה דברים שלא ראו בתקשורת שהוא עשה, שלא נשמעו בתקשורת. ומה לא שמענו בתקשורת, חברי חברי הכנסת? לא שמענו קריאה חריפה וחד-משמעית של נתניהו נגד הקריאות וההסתות על נשיא מדינת ישראל. יותר מזה, חברי חברי הכנסת, ב-10 בדצמבר נתניהו פרסם סטטוס על עודה תראבין. בתגובה כותב לו האזרח, המגיב, ישראל זינו, כותב בדף של ראש הממשלה, בסטטוס של ראש הממשלה, שמופיע עד היום באתר ראש הממשלה בפייסבוק, כותב ישראל זינו: ביבי, עכשיו תשלח למצרים את ריבלין ל-15 שנה. ואנחנו חוגגים מאז ארבעה ימים של שתיקה של נתניהו ואי-עשיית דבר בהסתה שקורית אצלו, בדף שלו, של ראש הממשלה. בהמשך הדיון, בדף של ראש הממשלה, גברתי היושבת-ראש, כותב אהרן הירשברג: זה לא נשיא, זה אשפה ששכחו לזרוק. וגם לא רק אצל ראש הממשלה, חברת הכנסת השכל, גם אצל שרי הממשלה, משתוללת שם הסתה חמורה על דפים של שרי הממשלה נגד נשיא המדינה, ואף אחד לא מוחק את זה. לדוגמה: בדף של שר הביטחון נכתב על-ידי ענבל מאמה, זה שמה כנראה: בושה וחרפה, חיילינו מחרפים את נפשם כדי שהנשיא הנאלח יוכל לישון במשכנו. ואיציק כהן אומר: הבעיה שהנשיא שלנו חבר לאותם מוציאי דיבת צה"ל רעה, ביזיון. כל ההסתה הזאת מתקיימת בדפים הפורמליים של ראש הממשלה, של השרים, והם לא אומרים מילה. מילא לא אומרים, הם לא מוחקים, הם נותנים להסתה הזאת להשתולל. זה מכל הצדדים. הם נותנים להסתה הזאת נגד נשיא מדינת ישראל להשתולל. ואני אומר לכם לסיום, חברי חברי הכנסת, כאשר קוראים לנשיא המדינה "קושר קשרים עם עוכרי ישראל", "מוריד את הדגל" ו"משתף פעולה עם אויבינו" כל האמירות האלה הן על דפי פייסבוק של ראש הממשלה והשרים,

אני מסיים, גברתי. ואתם שותקים, הממשלה שותקת. איך יכול להיות, לסיום, שיש בעמוד פייסבוק טענה על נשיא המדינה שהוא נשיא "חמאס", וכל זה קורה בדפים הפורמליים? לסיכום, אסור לתת לדברים האלה יד. דמו של נשיא המדינה הותר, חברי חברי הכנסת. כדאי שבהקדם נשמע גינוי מפיו של ראש הממשלה על האמירות נגד נשיא המדינה, על ההסתה נגד נשיא המדינה, וראוי גם שנדע מי האנשים שעומדים מאחורי ההסתה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גברתי היושבת-ראש,

נדבר עד שייכנס שר.

השר נמצא, אגב. בשורה האחרונה שם. סליחה, כבוד השר. אני רציתי להרוויח עוד דקה, אבל אתה גנבת לי את זה. בינתיים אתה גונב לך את הדקה. כן, גנבת לי את הדקה.

חברים, אנחנו דנים בהצעת חוק פופוליסטית, הצעת חוק פוליטית, הצעת חוק שמהר מאוד אנחנו נביא את ההצעה הנגדית לה, הצעת חוק להורדת מס חברות, מ-26.5% ל-25% 26%. אני נגד הצעת החוק, ואני אגיד לכם למה,

יש מושג שמשתמשים והשתמשו בו כמעט בכל המפלגות, במיוחד מפלגות הקואליציה ומפלגת כולנו. המושג הוא: מלחמה ביוקר המחיה. הסוגיה הזאת רדפה אותם לאורך כל הקמפיין. יביאו את הקסם, איך מורידים את יוקר המחיה, איך ניתן לאזרח הפשוט, שחי את יומיומו, שאכן סל הקניות שלו הולך לרדת. מה היה לנו, חברים? היה לנו הורדת מע"מ מ-18% ל-17%. אני שואל: האם האזרח ומשק-הבית במדינת ישראל נהנו מה-1% הזה שבהורדת מע"מ? איפה הכסף והמיליארד שבא מהורדת המס של המע"מ? לא ראינו, יוקר המחיה המשיך לטפס. ועכשיו באים אלינו עם ההמצאה: נמשיך להוריד מסים, נעודד רווחיות, נעודד תחרות. אנחנו שוב נופלים באותו מקום. שגיאה גוררת שגיאה. והדבר השלישי, הזכירו לנו את חוק הבנקאות, שעכשיו בוועדת הכלכלה מתנהל הדיון על איך גם הפרטיות של הפרט, ניכנס לתוכה. חוק נתוני האשראי, שאני צריך שתהיה לי מין יחידה בתוך המוסד, מידע על כל אזרח ואזרח בסוגיה אם הוא יוכל לעמוד בהחזר הלוואות או לא יכול לעמוד. ומה הטייטל? מה הכותרת? עידוד תחרות. מה הכותרת? נעזור למשקי בית לקחת כסף. כולו, חברים, קשקוש בלבוש.

נא לסיים. אני מסיים. כל הצעות החוק האלה פוליטיות, פופוליסטיות. האזרח לא ירוויח, יוקר המחיה ימשיך לטפס, ואני מזכיר לכם, אנחנו בסוף השנה עוד נעמוד כאן ונדבר. הבור התקציבי שייווצר כתוצאה מאי-עמידה ביעד הגירעון 2.9, שוב תהיה הצעת חוק, על העלאה בחזרה.

אני מודה לך, חבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת מיקי לוי. אני עשיתי שגיאה ואיילת צריכה לעלות.

אז חברת הכנסת נחמיאס ורבין, בבקשה. גם אם לא הייתה טעות, איילת היא כבוד גדול. בבקשה, גברתי. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, הדיון בנושא הפחתת מס החברות הוא דיון מקרו מאוד מאוד חשוב. ב-2 בספטמבר אנחנו אישרנו, כלומר מליאת הכנסת,

ואנחנו כפופים להחלטות של רוב הבית הזה, של הקואליציה, מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה. לא חלפו 24 שעות, אדוני היושב-ראש, ואנחנו מתוודעים להחלטה, יוצאים שר האוצר, שאני מאוד מעריכה ויודעת שלבו נמצא במקום הנכון, וראש הממשלה ומודיעים על, 24 שעות, פחות מ-24 שעות, ומודיעים על הפחתת המע"מ ב-1% ועל הפחתת מס החברות. אני מודה שעל הפחתת המע"מ אני מייד אמרתי שזאת טעות ענקית. זה 4.5 מיליארד שקלים שהמשק זקוק להם. אנחנו רואים לאיזו האטה אנחנו נכנסים, ואנחנו זקוקים למשאבים האלה. על הפחתת מס החברות אמרתי: רגע, אם מפחיתים את מס החברות, ובמובן הזה אני הקשבתי היטב לחבר הכנסת עודד פורר, אם מפחיתים את מס החברות, מוכרחים להגיד: מס החברות בישראל אינו גבוה יותר. הוא היה גבוה, הוא היה אנטי-צמיחה.

כמה הוא בהשוואה לעולם היום?

היום הוא כבר יותר נמוך, אפילו בהשוואה ל-OECD,

כשאנחנו נרד ל-25% אנחנו נהיה באמת מהנמוכים. ואתה יודע משהו? יש חברות מסוימות במשק, שלגביהן רצוי שמס החברות יהיה נמוך, כי זה יאפשר להן לבצע השקעות. הבעיה היא שההפחתה הגורפת, הלינארית הזאת, מסייעת באמת רק לחברות הענק. אני לא נגד לסייע לחברות הענק, אני בעד לסייע לציבור הישראלי. ולסייע לציבור הישראלי זה למשל להחליט שהפחתת מס החברות, ואת זה קראתי כבר בספטמבר לעשות, תיעשה בצורה דיפרנציאלית. ניתן תמריצים בנגב, בגליל, בעוטף-עזה ובירושלים. אנחנו מבינים מה, מעשה טרור נפשע, כמו שהיה היום, אנחנו מבינים מה זה עושה. אנחנו נהיינו כבר טולרנטיים למעשים האלה. תינוק נפצע בדריסה הזאת,

רואים כותרות והולכים הלאה. אבל מה עם הטרור הכלכלי? המשק נכנס להאטה. כן חרמות, לא חרמות, כל הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מורכבת. ולכן למס החברות, להפחתה שלו, היה צריך לגשת בחרדת קודש ולהבין איפה צריך לתת באמת את התמריצים. יחד עם הפחתת המע"מ אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על 5.5 מיליארד שקלים שלא יהיו יותר בתקציב המדינה. אני יו"ר שדולת התעשייה בכנסת, ואני מחפשת כל דרך להאיץ, להתניע, את הכלכלה הישראלית עוד ועוד. אני בכלל לא בטוחה שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה.

אם רוצים להפחית את מס החברות, היה צריך לעשות את זה בשום שכל ולהגיד: רגע,

אני לא יודעת מי מחברי הכנסת יודע שבמקומות מסוימים בעולם מס חברות הוא על-פי גובה הרווחים של החברה. דבר שנשמע מדהים, נכון? זה נשמע אפילו, הייתי אומרת, לא טריוויאלי. אז למה לא לקחת ולנצל את הכלי הזה שעומד בידינו? כי גם היום מס החברות בישראל כבר אינו גבוה, אז אם יש בידינו כלי כזה, למה לא להשתמש בו באמת לטובת החברה הישראלית, לטובת המשק הישראלי? ואני אומרת שוב, אני נמנית עם אלה שמשוכנעים ששר האוצר, לבו נמצא במקום הנכון. דאגה לחברה הישראלית היא טיפול דיפרנציאלי במס החברות.

תודה רבה, גברתי חברת הכנסת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת שמולי, לא נמצא. חבר הכנסת אחמד טיבי. אני פה. טוב שאתה פה. אנחנו שמחים שאתה פה, אדוני. אבל תסיים את השיחה, כי הזמן עובר. התחלתי את הזמן. אני לא יכול לקטוע. לא יכול לקטוע.

לך לדבר על מס החברות? אתה אומר מה לו ולחברוֹת ולחברוּת בכלל, אולי. תענה, עיסאווי. אני מחכה לשמוע את תשובתך. לא קיבלת גיבוי. טיבי, לא קיבלת גיבוי. אני רגיל לזה מאז שאני בפוליטיקה, ובכל זאת מצבי לא רע, אדוני היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אפרופו מס, אני אדבר על מס שפתיים. אני אדבר על אלה שעקרון הדמוקרטיה, שוויון, ערך חיי אדם, הטפת מוסר בגרונם. לפני כמה ימים חבר בקואליציה כתב ששרפת משפחת דוואבשה היא לא מעשה טרור. חבר הכנסת סמוטריץ, חבר בבית היהודי, מפלגה בכירה בקואליציה. וראה זה פלא, התקשורת התייחסה אל זה בסלחנות. זה לא היה כותרת ראשית. אני מכיר מקרה אחר, של חברת הכנסת חנין זועבי, שזה תפס כותרות ראשיות, היה קמפיין. פתאום, כאשר חבר כנסת יהודי אומר דבר נורא ומסביר ומתרץ ואומר שזה לא מעשה טרור, הוא אומר "מעשה נורא", אבל זה לא מעשה טרור, כי טרור זה רק מה שהאויב עושה. אני לא זוכר מי פעם אמר, אבל היה איזה מנהיג ישראלי או שר, שאלו אותו מה זה טרור, הוא אמר: טרור זה פעילות טרור נגד יהודים. זאת הייתה ההגדרה. אז מה זה גזענות?

ואני תוהה, אדוני היושב-ראש, מה זה המוסר הכפול הזה? אגב, נדמה לי שהוא גם אמר וכתב שכאשר מצרים את צעדיהם ומתנכלים לקולקטיב, לקבוצה, ודוחקים אותם אל הפינה, מגיע פיצוץ. ככה הוא אמר. אז אני מאמץ את האמירה הזאת בשתי ידיים,

אני מסכים. כאשר דוחקים את הפלסטינים, מתנכלים להם, זה מגיע לפיצוץ, כמו שיש בחודשים האחרונים. הגיע הזמן להפסיק עם המוסר הכפול הזה. אני לא אדרוש לא להרחיק את סמוטריץ מהכנסת, לא להסיר לו את החסינות. זאת הייתה דעתו, שהציבור יחליט. אבל כדאי שכל אלה שהתקוממו פעם במקרה דומה בעבר, כפי שהזכרתי, יביטו בראי ויראו איזה פנים לא שוויוניות, אולי עד כדי מכוערות, יש בראי.

תודה רבה לך, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת קארין אלהרר, לא נמצאת. חברת הכנסת עליזה לביא. כן, אני

בבקשה, היא פה והיא בדרך אלינו.

אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי, חברי, חברי הכנסת, אני רוצה מכאן בראש ובראשונה לשלוח, החלמה מהירה לפצועים שנפצעו היום בפיגוע שהיה כאן, בכניסה לעיר ירושלים. כששאלתי את שר הביטחון למה הוא ממשיך לקרוא לאירועים הללו גל, זה כבר מזמן לא גל, אנחנו רואים את הפיגוע היום, ולפני כמה שעות נזרקו סלעים לכיוון רכב ליד היישוב בית-אריה. זה לא גל. הביטחון האישי, הביטחון שלנו, כמדינה, מזמן כבר לא בטוח, וצריך להחזיר ומהר את השקט אלינו, אל כולנו.

אדוני היושב-ראש, אחד הדברים שמטרידים אותי, בכלל, זה הנושא של תעסוקה, והמקום הזה, של באמת להביא הרבה יותר תעסוקה, אבל אי-אפשר את זה ב"זבנג וגמרנו", אי-אפשר את זה כשאין מדיניות ברורה. ופתאום, ככה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. ההורדה של מס החברות היא צעד מבורך, זה צעד חשוב, זה כיוון שהוא נכון, אבל לא בצורה כזאת, ללא שום עקביות, כמה ימים אחרי שדוח העוני מוגש ומוצג, מעט זמן אחרי שאנחנו מעבירים פה בצורה מגוחכת,

תקציב מדינה שלוקח מקבוצות מוחלשות ומעביר לקבוצות שיש להן פה נציגים שיודעים טוב מאוד לדאוג להן, ותכף תהיה פה,

סאגה ברורה, בוועדת הכספים,

תבואו לשמוע איך בדיוק הדברים נעשים, בצורה מכוערת, בצורה שמחזירה אותנו אחורה. אז כשאין עקביות ואין הבנה של איך הדברים צריכים להיעשות, הפלסטר הקטן הזה הוא לא מה שבאמת יעודד. פעם היה פה בכנסת ישראל, אדוני היושב-ראש, תפקיד שנקרא אחראי הדורות הבאים. אחראי הדורות הבאים היה צריך לראות איך בכל הצעת חוק, בכל חקיקה, בכל יוזמה, בכל שינוי של תקנה, מה ההשלכות העתידיות, מה המשמעות שתהיה כאן לילדים שלנו, לנכדים שלנו, של כולנו, קואליציה ואופוזיציה. הרי אתם יודעים שיש הרבה מאוד פעמים, גם בכנסת הזאת, חברים שהיו פעם בקואליציה, פעם באופוזיציה, פעם במפלגה הזאת, פעם במפלגה אחרת. העניין של ההשלכות של מה יהיה, זה לא קיים כאן. אנחנו לא מסתכלים קדימה, אנחנו עסוקים בכאן ועכשיו.

במקום לבוא בצורה מסודרת, בצורה שתבוא ותעודד ותחזיר את ההשקעות,

שמשקיעים, גם ישראלים, לא באים ולא רוצים להשקיע בישראל, ובוחרים להשקיע מחוץ לישראל, בגלל עודף הביורוקרטיה, בגלל המיסוי, בגלל אלף ואחד כבלים. צריך את זה לפרק, צריך את זה להראות. ולכן באמת יזמתי יום שיעסוק בתעסוקת המחר. אני מזמינה את כולכם לבוא ב-2 בפברואר

לראות איך כולנו יכולים לעשות את המקום הזה נכון יותר,

בהיבטים של תעסוקה. וגם כאן, הורדת מס החברות זה צעד שהוא משמעותי, ובכיוון הנכון, אבל בואו נעשה אותו חכם, לא בצורה של פלסטר שמנסה אולי לתקן איזה משהו קטנטן.

אבל אי-אפשר בדרך הזאת, הלא-עקבית, להביא לתיקון. ואני אומרת: בואו נתקן בצורה מושכלת. תודה, אדוני. תודה רבה

חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייבת להודות שאני לא מבינה את ההיגיון של האוצר, של שר האוצר, סגן השר שעלה כאן היום על הדוכן, בהפחתת שיעור מס החברות. בעיני זה צעד שגוי, זה צעד חסר אחריות, זה צעד פופוליסטי. אבל הבעיה שלי אתו, אנחנו כבר רגילים לכל מיני צעדים פופוליסטיים, גם זה לעתים יכול לעבור,

שהצעד הזה מסייע קודם כול לתאגידים, לתאגידים הגדולים ולא לאזרחים. אני מציינת את זה, כי השבוע פורסמו נתוני דוח העוני, ואלה נתונים מזוויעים: 20,000 ילדים נוספו השנה למעגל העוני, גם בגלל קיצוץ קצבאות הילדים, 1,700,000 עניים במדינת ישראל, והם אלו שזקוקים ל-1.2 מיליארד השקלים שהיום האוצר מחלק לחברות ולתאגידים. מדובר בסדר עדיפויות לקוי, את הכסף הזה היה צריך להשקיע בהגדלת הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, בשיפור ובהגדלת השירותים המופרטים והמתפוררים שהמדינה אמורה לספק לאזרחים שלה. ובמקום זה, במקום לסייע למשפחות העניות במדינת ישראל, מחלקים מתנות חסרות היגיון לתאגידים הגדולים, לחברות החזקות והגדולות.

אם המטרה של הצעד הזה הייתה לעודד את העסקים הקטנים והבינוניים, אני יכולה להבין את זה. אבל אם זה ככה, אז למה צריך לתת גם מתנות לתאגידים הגדולים ביותר ולהוריד את המס באופן שווה לכולם? אני לא מצליחה להבין את ההיגיון הזה. אני רוצה לעדכן את המליאה, שכבר כמה שנים אנחנו מנסים לקדם יוזמת חקיקה למס חברות פרוגרסיבי, בהרבה מאוד מדינות קיים מס חברות פרוגרסיבי. זה מס דיפרנציאלי, שבמסגרת שלו חברות בעלות מחזור עסקים קטן יותר משלמות מס נמוך יותר מחברות חזקות, בעשירון העליון. ובמסגרת הצעת החוק הזאת, שאני כל פעם מנסה לקדם והממשלה כמובן מעיפה אותה, במסגרת ההצעה שלנו, העשירון העליון של החברות, אנחנו הצענו, ישלמו 30% מס, ואפילו יותר, וחברות קטנות יותר תשלמנה 20% מס בלבד. ויש היגיון בדבר הזה, וזה בניגוד להצעה שמגיעה היום לכאן, לכנסת.

בניגוד להפחתה הגורפת של מס החברות, אם ההצעה שלנו הייתה מתקבלת, שהחברות במאיון העליון תשלמנה 30% מס והחברות הקטנות יותר 20% מס, זה היה מכניס לאוצר המדינה, לקופת המדינה, כ-3 מיליארד שקלים, זה היה מעודד צמיחה, פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים. אני לא מבינה את התבונה של ההצעה שמגיעה לכאן היום.

אמר קודם לכן חבר הכנסת טרכטנברג, בצדק, הוא הזכיר את העלאת מס החברות שבוצעה לפני כשנתיים בעקבות אימוץ המלצות ועדת טרכטנברג אחרי המחאה החברתית, והמהלך הזה הראה בצורה ברורה איך הירידה במיסוי החברות בישראל בעשור וחצי האחרונים בעצם הגדילה את הפערים, את האי-שוויון. ועכשיו ההצעה שנצביע עליה היא צעד גדול אחורה, גם תרחיב את הפערים והעוני, ובעיקר מתרפסת בפני החברות הגדולות. ואם רוצים לתת מתנה של 1.2 מיליארד שקלים, שהיום שר האוצר מחלק לחברות ולתאגידים, אפשר לקחת את הכסף הזה ולהפנות אותו למשפחות המוחלשות ולמשפחות שנמצאות מתחת לקו העוני במדינת ישראל, ולא לחזק את התאגידים והחברות הגדולות.

תודה רבה לך, חברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. שלוש דקות עומדות לרשותך. אחכה שתסיים. אתה מאוד ארוך, הנאום לא יהיה ארוך. הבמה מדי נמוכה. כן, גם אפשרות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדברים על הפחתת שיעור מס החברות, שיעמוד על 25%, ועוד תוספות לבני-אדם שמרוויחים דיבידנדים שמקורם בחברות חוץ, שישלמו רק 25% מס חברות. לכאורה זו בשורה, בוודאי לאנשים שיש להם חברות,

אבל זה בתנאי שגם האזרחים שאינם בעלי חברות יוכלו לחיות בארץ הזאת. הייתה לי שיחה רק עכשיו, לפני כשעה, עם אחד השרים בממשלה, על הצעת חוק שדיברנו עליה הרבה, של תאגידי המים, שייתנו הנחות לאנשים שזכאים להנחה, ולא מדובר באנשים, במקרים סוציאליים נוראים, אלא שיהיו הנחות כמו שיש הנחות בכל דבר ועניין, כי המים הפכו לאחת הבעיות שמייצרות את יוקר המחיה. והוא אמר לי חד-משמעית: אי-אפשר, צריך בשביל זה 300 מיליון שקל. אז אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש: אם צריך 300 מיליון שקל בשביל המים, בהנחה שצריך, אני לא חושב שצריך 300 מיליון שקל בשביל לתת הנחות לכל מי שאין לו בארץ הזאת הנחות במים, אז למה להוריד את המס לחברות האלה ל-25%?

האיש ששותה מים והוא מרוויח 5,000 שקל, או אפילו 10,000 שקל, פחות זכאי ממישהו שמרוויח מיליונים? אתה מתנגד להורדה? אמרתי: בבסיס אני בעד כל הורדה של מסים, אבל אם, אבל להורדה הזאת אתה מתנגד? אני אומר: כל זמן שאתה לא מאשר מים בזול, אסור לך להוריד מס לחברות. אז איך תצביע בעד? על ההצבעה נדבר אחר כך, כשתהיה בקואליציה.

הייתי בקואליציה, אני יודע על מה מדובר. גם אני הייתי, הייתי גם באופוזיציה.

איפה יותר טוב? באופוזיציה הרבה יותר קל. בכל אופן, אני רוצה לומר שהגישה הזאת, שאומרת שצריך לאפשר מצד אחד הנחות בדברים שעוזרים לגלגול השקל לתקציב המדינה, ולא צריך להתחשב בבני-אדם, זה דבר הרסני. זה מביא אותי לדבר שעשה ראש הממשלה, מעשה יותר חמור מאשר העניין של המים. הוא מינה אדם כיועץ כלכלי, ראש המועצה לכלכלה, אדם בשם אבי שמחון, שאמר שלגדל משפחה עם שמונה ילדים זה חטא. יושבת פה חברת הכנסת אורלי לוי, היית מאמינה שאת ואני ועוד אנשים כמונו, אין לנו זכות קיום? אני הבכור,

לא בכורה.

נו, את רואה, את מבינה?

צריך להזדכות עליו. זה נורא ואיום. באמת פניתי לראש הממשלה ואמרתי שאם אדון שמחון לא יתנצל, כי הוא אמר את זה לפני חמש שנים, אז אולי הוא שינה את דעתו נגד ילדים.

הוא אמר שגם העולים הרוסים, שהגיעו מרוסיה, השווה אותם למסתננים האריתריאים. הוא גם אמר, בכל אופן, זה מלמד שאתה יכול להיות כלכלן,

לא להיות בן-אדם. אם אתה לא מבין, סליחה, אני רוצה לסיים. אם אתה לא מבין שהכלכלה נועדה לשרת את בני-האדם ולא לשרת את השקל, אסור לך להיות יועץ לראש ממשלה, ממשלה חברתית שבאה לתקן ולעזור לאנשים.

אז כל דקה שהוא יהיה יועץ והוא לא יתנצל על זה, אני מוחה על עצם העובדה שראש הממשלה שבה אני חבר מינה בן-אדם שיכול לדבר ככה נגד ילדים. זו ממש בושה וחרפה. אבל זה לא יגרום לך,

להצביע נגד הממשלה שמינתה את אותו יועץ. אלא אם כן אתה תיכנס במקומי לקואליציה. גם לא לעזוב את הממשלה. תודה על ההצעה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

עלה פה קודם סגן שר האוצר איציק כהן, שיש לי הערכה גדולה מאוד אליו, הוא בא מהמפלגה שניהלה קמפיין שקראו לו "השקופים", אותן אוכלוסיות שהמדינה כביכול לא רואה ומטילה עליהן מסים, והמסים שמטילים עליהן, באופן יחסי להכנסה שלהן, הם הרבה מעבר לאחוזים שהעשירים משלמים על אותם מוצרים. חלק מהקמפיין היה מע"מ אפס על מוצרי יסוד. מוזר שאיכשהו הדברים האלה לא הגיעו לידי מימוש, אפילו לא בהסכמים הקואליציוניים ולא בדברים אחרים, יותר בהצהרות. אז נגמרו הבחירות, ואותם אנשים אולי הפכו להיות שקופים שוב. כשאני טענתי שיש פה עודף תקציבי, ענה לי סגן השר: מה, את נגד הורדת מסים?

אני אף פעם לא נגד הורדת מסים, אבל אני בעד סדרי עדיפויות שיביאו לידי ביטוי את הצדק החלוקתי, את הראייה של אותם חלשים שלא יכולים לשאת ביחד עם אותו עשיר את אותו הנטל, כי ה-x הזה הוא שונה לחלוטין בעבור אלו שנלחמים כדי להביא לא רק אוכל לילדים, אלא חינוך טוב ובריאות טובה, והדברים האלה עולים כסף. אנחנו יכולים להתעלם ולהגיד: המדינה מספקת. המדינה לא מספקת, אפילו חוק חינוך חינם הוא לא באמת חינם, וילדים נאלצים לוותר על אירועים חברתיים, ונאלצים לוותר על טיולים חברתיים, בגלל שההורים שלהם לא יכולים לממן את זה. אנחנו רק לפני חודש היינו בוועדת הכספים בדיונים על התקציב, ובאו אנשי האוצר ושיקרו לוועדה במצח נחושה. שיקרו לנו, כי אמרו שאין מנוס מפגיעה בחיסכון לפנסיה, בגלל שלמדינה אין כסף. כשטענּו שיש פה עודף תקציבי, ובגלל שהיינו כמעט שנה שלמה ב-1 חלקי 12 התקציבים לא נוצלו, ופרויקטים שלמים גם כמעט הופסקו. ותוך כדי תנועה, בגלל שדאגנו לרופאים בפריפריה ולאחרים, הלכו והחמירו את הפגיעה בחיסכון לפנסיה. וכשאנחנו דנים על הדיור הציבורי ומבקשים שיחזירו את אותם כ-3 מיליארד שקלים שנלקחו ברגל גסה ובניגוד להצעת החוק ולהחלטת ממשלה 746 על צביעת הכספים מהמכירות של הדיור הציבורי, ביקשנו החזרים כדי לטפל בתור הבלתי-נגמר הזה, אמרו לנו: אין כסף, רצינו לנכים, אמרו לנו: אין כסף. אתה רוצה עובדים סיעודיים לאוכלוסיות כאלו ואחרות?

מס המעסיקים שהפילו עליהם, שאמרנו להם, המדינה תישא בחלק מהמס על אותו עובד זר, כי הנכה לא יכול להביא עוד כסף, אמרו: אין כסף. ואז, בבת-אחת הורידו לך מע"מ, שאף אחד לא הרגיש, אבל עלה 4 ומשהו מיליארד שקל למשק. אף אחד לא סידר את המחירים מחדש במכולת, זה לא הגיע לאנשים השקופים שהם עדיין שקופים, אף אחד לא באמת דאג שמשרד האוצר, שלקח וגנב את הקופה של הדיור הציבורי לסלילת כביש למעלה-אדומים, לשמירה במזרח-ירושלים, לשיפוץ מבני ציבור, לאלף ואחד דברים אחרים, לא רוצים להחזיר כי אין כסף, ופתאום אנחנו מגלים שיש כסף.

אבל הכסף הזה תמיד הולך למי שכבר יש לו. אז מה עוזר לנו שר אוצר וסגן שר אוצר שטוענים על עצמם ומעידים על עצמם שהם חברתיים?

תודה לך, גברתי. חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא. חברת הכנסת סופה לנדבר, בבקשה. סליחה, סליחה, אני מתנצל, נחמן שי נמצא פה.

נהיית שקוף לרגע, נחמן. לרגע. מצב רוח קרבי היה. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לעסוק דווקא בסוגיה מדינית, בהזדמנות הזאת, כי התיקון הזה יעבור.

אני רוצה לדבר על החוכמה שנעלמה מחיינו. אנחנו נוהגים לחשוב עלינו במונחים של אנשים חכמים. נשיא טורקיה, חבר בעבר של ישראל, אמר היום שנרמול היחסים עם ישראל יעשה טוב למזרח התיכון.

כל מי שזוכר את ה"מרמרה", כל מי שזוכר את הימים הקשים שאחריה, כל מי שזוכר את המשא-ומתן שהתנהל לאורך השנים הללו ולא הגיע לידי מיצוי, היה צריך להיות מרוצה. נכון, הוא אמר גם שהוא מחכה לפיצוי, והוא אמר שהוא מחכה להסרת ההסגר על עזה, אבל הייתה רוח חדשה, נשבה רוח חדשה מטורקיה.

אנחנו הרי,

לא אידיוטים, מבינים שארדואן נקלע לאיזושהי מצוקה ביחסיו עם רוסיה. הוא מחפש פתאום איזו ברית אחרת, חדשה, אפשרות להזיז משהו במשחק הזה, בכלים האלה של המזרח התיכון, ומי שהיה צריך להגיב בשמחה זה כמובן ירושלים, המערכת המדינית. אז מה אמרו החכמים שיושבים בירושלים? אני מחפש אותם עכשיו, אם תמצאו אותם תגידו לי, מה הם אמרו, גורמים בישראל? "שלא יבלבל בשכל". זה מה שהיה להם להגיד. ואחר כך הם הסבירו: ארדואן יכול לשכוח מזה.

מה העניין הזה פתאום שהוא מתחיל לרדוף אחרי ישראל? אין לנו עניין, אין לנו עניין בארדואן. אז אני שואל את עצמי באמת: איפה נדדה החוכמה? מה קרה לה? היא נרדמה? היא הלכה לישון?

התייבשה? השמש? מזג האוויר? נסחפה? מה קרה?

מה קרה פה? איך זה יכול להיות שהזדמנות מדינית שקורצת מאוד לישראל, שחשובה כל כך לישראל, נותנים לה לעבור,

מתחת ליד. הלוא מישהו קורא את הדברים האלה גם באנקרה. מישהו אומר: אה, הישראלים האלה, הם לא באמת רוצים להגיע אתנו להסדר. הם לא באמת רוצים סוף-סוף ליישב את העניין הזה של ה"מרמרה". אולי הם אפילו נהנים מזה שיש פה קרע ביחסים, אי-אפשר לדעת את הראש של הישראלים האלה,

אי-אפשר להבין אותו יותר. על זה בוכה הנביא, על זה שמדינת ישראל, מודל 2015, היא מדינה מקובעת, שמרנית, חסרת מעוף, חסרת יצירה, חסרת מקוריות, חסרת יוזמה. וכאשר הזדמנויות, במקרה הזה מדיניות, לפעמים אחרות, עולות על סדר-היום, אז הראש הזקן והעייף הזה אומר: עזבו,

נמחק את זה. כך לא מנהלים מדינה. תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת סופה לנדבר, עכשיו תורך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אין שר? השר סילבן שלום יושב שם, בספסלים האחוריים. אמרתי לו כבר בשבוע שעבר שהם לא הולמים אותו, הספסלים האחוריים. צריך ביטחון עצמי לשבת כאן. אין ספק, זה נכון. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בזמן שמקלים על חברות, העניים בוכים בבית, ואף אחד בממשלה לא שם לב שבעצם אנחנו עומדים מול דוח עוני, דוח חמור ביותר. אני הייתי יכולה להיות בעד חיסכון במסים והקלות על מסים אם הכסף כזה היה מיועד לאותם ילדים שבוכים בבית שאין להם חימום, לאותם ילדים עניים במדינת ישראל שכל החיים שלהם בפח זבל,

אין להם שולחן, אין תאורה, אין ספרים, אין כסף לספרים, אין כסף לתנאים מינימליים, תנאים נורמליים, אין יכולת לארוחה חמה, למזון ולעוד דברים שאנחנו צריכים לחיים. ילדים מסכנים. אני זוכרת שעמד כאן לפני המון, השר שלום, הפכת את הספסלים האחוריים למושב של המקובלים באוטובוס, מאחור, שם רועש ושמח. אתה יודע, הנהג לא מצליח להתרכז בנהיגה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו היינו בוועדת העלייה והקליטה, דנו על עליית דמי השכירות שגובים היום בדיור מוגן והוסטלים של משרד השיכון, מ-8% ל-10%. יכול להיות ש-2% לחברות, או 1% לחברות,

אבל לאנשים המבוגרים האלה, קשישים שחיים מקצבת זיקנה, וכל החיים שלהם נמצאים מתחת לקו העוני, זה כסף. אנחנו היינו צריכים ליזום את הדיון, אני יזמתי במקרה, כי האנשים האלה בוכים על 50 ₪. אתה יודע מה זה לקשיש 20 ש"ח? זה לקנות תרופה או לא לקנות תרופה, לקנות מזון או לא לקנות מזון. היום מורידים לחברות ומעלים לקשישים. אנחנו מדברים היום על קווים שהמדינה קבעה, על קו העוני, שבעצם לא עומד במבחן המציאות. הזכויות שנקבעו, לא סתם ההסתדרות מאיימת בשביתה, מפני שהיום עם שכר מינימום אי-אפשר לחיות. אנחנו מדברים על הורדה לעשירים, ואנחנו לא חושבים על אותם עניים שחיים בתוך החברה שלנו, שהם חלק מהחברה שלנו. אני יכולה להרחיב את הרשימה. לא פעם אחת דיברתי כאן על ניצולי השואה, שהמדינה הכניסה יד לכיס שלהם והפכו את הרנטה להכנסה, רנטה של ניצולי שואה הפכו להכנסה. ומה קורה עם פנסיות? המון אנשים, מאות אנשים, היום יוצאים לפנסיה בלי פנסיה, זאת אומרת, גיל הזהב הופך להיות גיל שמגרד בפח הזבל של המדינה.

ואני אומרת לך, אני בעד סדר עדיפות, אני בעד דגש על אנשים שחיים בחברה הזאת, שחיים במדינה הזאת, אני בעד שכסף שהמדינה יכולה לגבות היא צריכה להשקיע באותם אנשים שצריכים לחיות חיים נורמליים באותה מדינה. תודה רבה. אני מאוד מאוד מודה לך. חבר הכנסת אראל מרגלית. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על ההעברות התקציביות ועל העודפים שהולכים להעביר מחר בוועדת הכספים, כאחת השערוריות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. תקשיבו, ותקשיבו טוב, יותר מ-20 מיליארד שקל נשארו להם עודפים משנת 2014. הרגע גמרנו להתקין את התקציב, על חלק מהדברים הסכמנו, על הרבה דברים לא הסכמנו, אבל היה הליך שבו ממשלה בישראל, שר אחרי שר, משרד אחרי משרד, מציג את תוכנית העבודה שלו, מתקצב אותה, מביא את זה לכנסת, מקבל את האישור, ואומר לנו מה סדרי העדיפויות והממשלה אומרת לעם מה סדר העדיפות שלה בכל נושא ונושא. רגע אחד אחרי שגמרנו את התקציב, וזו שערורייה שגמרנו לתקצב אותו בסוף השנה, אחורה, אומרים לנו: רגע אחד, יש 20 מיליארד, או יותר, שקל, שנשארו לנו רזרבה לבזבוז, ואנחנו רוצים להעביר את זה מחדש. איפה אתם חיים? השר שלום, יש לכם 22 מיליארד שקל נוספים? הייתם מביאים את זה לפני חודשיים. תשימו את זה בתוך התקציב, תגיד אתה שאתה רוצה למשרד הפנים עוד x, הוא יגיד שהוא רוצה למלחמה בעוני, וכך אנחנו נדע. בחלק נתמוך, בחלק לא נתמוך, אבל זה ניהול. איך יכולה להישאר בסוף שנת 2015 רזרבה ופתאום מגלים יותר מ-20 מיליארד שקל? איך זה יכול להיות?

אז אני אומר לכם עכשיו, אני אומר לכם, אתה, חבר הכנסת אלאלוף, אמרו לך שהתוכנית שלך למלחמה בעוני של 7 מיליארד שקל בארבע שנים, יש לה רק 1.8 מיליארד, לא נכון, אפשר היה לשים על זה השנה 2 מיליארד. היה אפשר לשים השנה גם על כל אחד מהנושאים. 770,000 ילדים עניים 1.8 מיליארד. אזרחים עניים במדינת ישראל, ואתם מעזים להגיע ברגע האחרון עם 20 מיליארד ולהגיד: אופס, שכחתי? מי שמעביר פי-עשרה למחלקה להתיישבות, ומרים את היד בעד, מרים את היד נגד ילד עני.

ומי שעושה את זה בשירותי דת, או בכל דבר אחר, אתם גונבים בלילה במקום להביא תקציב שקוף שאפשר לראות לאן הוא הולך, להתווכח עליו, להתייחס לממשלה ברצינות, להתייחס לכנסת ברצינות. אתם עושים צחוק ממדינת ישראל. אין לכם זכות להיות בשלטון, עם רמה כזאת של ניהול. אני מתבייש בשבילכם. תודה רבה לך, חבר הכנסת אראל מרגלית. אנחנו עוברים להצבעה. לא, לא, אני מגיב. סגן השר, בבקשה, לא ראיתי אותך.

לא, אני עובר להצבעה, אתה מתכוון לעלות, או שאתה מתכוון לדבר בטלפון? איציק, תגיד שאנחנו צודקים ותרד, פעם אחת. פעם אחת תדבר בשביל השקופים.

זה הולך להיות פיליבסטר עכשיו, אדוני? לא, ממש לא. איציק, פעם, באיזה דיון, על יוקר המחיה יש לידידי ד"ר טיבי סיפור מדהים. תרחם עלינו. ד"ר טיבי, בהיותו ילד, זוכר היטב מה הוא היה יכול לקנות בעשר לירות. לימים,

גברת אורלי לוי, מצנעת הפרט אני לא אספר את הסיפור. איפה החבאת את ה-20 מיליארד שקל, איפה? לפני שתי דקות היה 15. בצהריים אמרתם 12. אבל היה 13.7 בבוקר. הנומרטור של, עכשיו אני מסתכל, הנומרטור של אראל מרגלית כל שלוש שעות עולה ב-3 מיליארד שקל.

בכנס של חיליק, איפה חיליק? בכנס של חיליק אמרת לי 12 מיליארד. אבל אתם, זה ככה היה, חבר הכנסת מרגלית.

אבל אתם מעלים, עכשיו אתה אומר 20 מיליארד. אתם מעלים את, תשמע, אתם באוצר מעלים את הסכום. חבר הכנסת מרגלית, תודה רבה, הבנו. לא, הם לא מבינים.

אני אמרתי, תודה. אתה מעלה את הסכום כל הזמן. ממש לא, ממש לא. באוצר זה מה, אני מקבל את כל ההעברות התקציביות. תודה רבה. חבר הכנסת מרגלית, דעתך נשמעה. חבר הכנסת טיבי. אורלי, לספר את כל הסוף? לספר את כל הסיפור?

על הרואה-חשבון לספר? מה זה משנה?

כדאי שתתייחס ברצינות לטענות שהועלו כאן.

אדוני היושב-ראש, שכל שלוש שעות זה עולה ב-4 מיליארד.

זה התחיל ב-13 מיליארד, עלה ל-17, ל-21 מיליארד. כל פעם הממשלה מביאה סכום אחר. עוד פעם אתה צועק. חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר. חברת הכנסת לנדבר. אני מאוד אוהב פורלים. תודה. על כל פנים, פורר, לא פורל.

אה, פורר. זה עם רי"ש בסוף. גם אני אוהב. אתה אוהב. טוב, בבקשה.

אמרתי ששמעתי בקשב רב את הנאומים של חברי האופוזיציה, ידידי מהאופוזיציה. אדוני היושב-ראש, עמדתי נדהם. באה לכאן ממשלה, שר אוצר שמוריד מסים, ותוקפים אותו.

על הגב של מי הוא מוריד מסים?

גם אופוזיציה, גם אופוזיציה,

חבר הכנסת פורר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה. חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני מבקש. אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה מר איתן כבל, מר איתן כבל.

איתן כבל, דקה, אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, לא לא, אני הייתי מופתע, צחי, הייתי מופתע, איתן כבל, שההחלטה של ועדת הכלכלה הייתה לדחות את סעיף 52 על מתווה הגז. אתה, הייתי מופתע. אחרי כל כך הרבה דיונים מעמיקים, לדחות את,

זו אופוזיציה ראשונה מסוגה, שתוקפת ממשלה על זה שהיא מורידה מסים. גם להוריד מסים, במקום לשבח את הממשלה, ואני הייתי באופוזיציה, אראל מרגלית, כשהממשלה עשתה דברים טובים, שיבחנו אותה. להוריד מסים, להוריד מע"מ, זה נראה לך היום העניין? עוד פעם הוא צועק. עוד פעם הוא צועק. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מע"מ אפס, אני לא זוכר,

זה הורדת מסים.

הכנסת, חבר הכנסת פורר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

מספיק. על כל פנים, אראל מרגלית, להוריד מס חברות זה מנוע צמיחה,

חבר הכנסת מיקי זוהר, נא לשבת.

אני לא מצליחה, תודה רבה. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, נא לשבת.

פתאום אתה קשוב לצד הזה? אתם טועים.

מצוין, אז שישחררו אותנו מהפיליבסטר הזה.

אני עומד נדהם ועומד מופתע, חברים, ויש פה כלכלנים בצד הזה, והם, נפעם?

נדהם. והם תוקפים ממשלה, על מה? חלאס. אה?

על זה שהיא מורידה מסים. תתמכו בממשלה שמורידה מסים, תודה רבה. תעודדו אותה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים להצבעה. שמית? אנחנו עוברים להצבעה, נא לשבת. אנחנו מפעילים את ההצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217)

ובכן, 45 בעד, 34 נגד, נמנע אחד. אני קובע שההצעה עברה, מה קרה? עברה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מה קרה? לא, אולי לא שמתי לב, קרה משהו? מה עשיתי? כי אתה לא מחכה, אתה, יואל, יש לך כאן טעות.

חבר הכנסת נחמן שי הצביע בטעות במקום של קסניה סבטלובה, ולכן ההצבעה בטלה. מעולה. לא הודעת שיש הצבעה. אני הודעתי שההצבעה, אני ביקשתי מאנשים לשבת. ביקשתי, לא נכון. ביקשתי מאנשים לשבת.

חבר הכנסת קיש. חברת הכנסת עליזה, נא לרדת מהמדרגות. אני ביקשתי, הפרוטוקול יוכיח. חבר הכנסת קיש, אתה רוצה את האמת? הפרוטוקול יוכיח שאני ביקשתי לשבת ושאני יוצא להצבעה, ואתה לא תקרא לי ככה. אתה לא תקרא לי משם בצורה כזאת, אתה שומע? מאה אחוז, תודה רבה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אבל,

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. די. לא אעשה לך את הטובה הזאת. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: הצעת, יואל, אתה טוב לב מדי. המשך סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק, פה כתוב לי שר האוצר כחלון, אבל נראה שזה סגנו. בבקשה, אדוני.

תודה, אדוני היושב-ראש, אתה בקריאה שנייה. אתה בקריאה שנייה. זה לא מתחדש. לא לא, אתה על-תנאי, תשים לב. אדוני סגן שר האוצר, בבקשה.

עוד פעולה טובה, עוד פעולה מבורכת של הממשלה, הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה). כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את ההצעה לתיקון חוק התכנון והבנייה, הוראת שעה. הצעת החוק קובעת כי יהיה אפשר להוסיף בהליך של הקלה 20% משטחי הבנייה במעמד היתר הבנייה. נו, איפה מחיאות הכפיים, אופוזיציה? ההצעה הזאת באה כחלק ממכלול פעולות משולבות שלכולן תכלית אחת, להביא בשורה לאזרחים: להוריד את יוקר המחיה ולמתן את מחירי הדיור. עם כניסתו לתפקיד, שר האוצר הנחה את הצוותים המקצועיים במשרד לייצר תוכנית עבודה כוללת המתמודדת עם משבר הדיור בטווח הארוך, בטווח הבינוני ובטווח הקצר. תוכנית העבודה מתייחסת בעיקרה להגדלת המלאי התכנוני באמצעות מוסדות התכנון ולהגדלת השיווקים והעסקאות במקרקעי ישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל. הפעולות להגדלת מלאי בטווח הארוך והבינוני נעשות באמצעות קידום תוכניות בקרקע פנויה וזמינה, תוכניות בשטחים שהיו בשימוש מערכת הביטחון ויחידות ממשלתיות אחרות ותוכניות התחדשות עירונית פינוי-בינוי. הפעולות להגדלת מלאי הדירות בטווח הבינוני-מיידי מתבצעות בשורה של צעדים לקידום מימוש של תוכניות מאושרות, כגון: האצת הקמת תשתיות תומכות, מערכת הסכמי הגג מול רשויות מקומיות, ייעול הליכי השבת הקרקע, תכנון ורישוי, חלוקת עבודה מסודרת בין גורמי התכנון,

תכנון והעצמת גורמי הייצור,

הפעולה העיקרית להתמודדות בטווח המיידי היא תוכנית מחיר למשתכן, שכולכם מכירים אותה זה מכבר, וההצלחה שלה מדברת בעד עצמה.

המחירים של הדירות ירדו כבר בחצי,

אתה איש אמת, תודה שהמחירים יורדים. בינתיים אתם רק מדברים.

למה? יש כבר, המחירים עוד לא ירדו. צפון, דרום, מרכז. הבטחות כמו חול, אבל המחירים בשמים. לא, לא, לא.

אתה מכיר את זה היטב, וההצלחה של התוכנית הזאת כבר מדברת בעד עצמה.

הצעת החוק שהובאה לפניכם היום, כמו על מע"מ אפס. היא חלק מהמאמץ להגדלת מלאי יחידות הדיור בטווח המיידי לתקופה קצובה, כהוראת שעה. בחינה שערכנו מעלה כי הקלת-שבס להגדלת מספר יחידות דיור עד ל-30% אינה ממומשת בפועל. הסיבה לכך היא שאין תמריץ ליזמים ולרשות המקומית לאשר את ההקלה ולהגדיל את מספר היחידות, שכן יחידות הדיור הנוספות באות על חשבון שטח יחידות הדיור המאושרות. משזיהינו את החסם העיקרי, ונוכח העובדה שהגדלת מלאי יחידות הדיור בטווח המיידי הנה צורך חיוני לפתרון משבר הדיור, החלטנו להגיש הצעת חוק המאפשר לקבל שטחי בנייה נוספים לצורך הגדלת מספר יחידות הדיור. הצעה זו המונחת לפניכם מאפשרת לראשונה במסגרת אותו הליך הוספת יחידות דיור ותוספת שטח מותר לבנייה עבורן, באופן שמייצר תמריץ ליזם להוסיף את יחידות הדיור, תוך דאגה לצורכי הרשות המקומית. כיוון שמדובר בהליך תכנוני מסודר, עמדת הציבור נשמעת ונשקלת במסגרת מתן ההחלטה על-ידי הוועדה המקומית. ההצעה קובעת כי תוספת אחוזי הבנייה תשמש אך ורק לצורך הגדלת מספר יחידות הדיור בבניין. מתן ההקלה מיועד רק לבניינים בבנייה רוויה ברשות עירונית שטרם החלה בנייתם. בהיבט החברתי נקבע שההקלה מחייבת שלפחות מחצית מיחידות הדיור שיתווספו יהיו יחידות דיור קטנות, עד 75 מטר מרובע, וכן אוסרת הקמת יחידות דיור ענקיות, מעל ל-150 מטר מרובע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה באה במסגרת המטרות להעצמת הרשויות המקומיות ובקשת עזרתן בנטילת חלק במאמצי הממשלה, תוך מתן הסמכות והיכולת להגדיל את מלאי יחידות הדיור ככלי מינהלי מסודר ומקובל. אני מבקש מכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הרפורמות, חברי היושב-ראש אלי כהן, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה רבה, אני מודה לך. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לייחד את הדברים שלי למסע המקרתיזם, ציד הגולגלות, נגד ארגון "שוברים שתיקה". היום זה הגיע לשיא, נו,

חיכיתי מתי תקפצי. חברי חברי הכנסת, היום זה הגיע לשיא כששר הביטחון יעלון הצטרף לחבורת המתלהמים. קודם הוא שלח אותם לשדה-הקרב להילחם, וכשהם חזרו משדה-הקרב והייתה להם ביקורת כי הם ראו דברים שלא עולים בקנה אחד עם מה שחינכו אותם,

חברת הכנסת בן ארי, לא להפריע. תודה רבה. תודה רבה, שמענו. חברי חברי הכנסת, קל לשלוח חיילים לקרב, אבל כשחיילים וקצינים חוזרים מהקרב או משירות צבאי ומדווחים על התנהגות לא הולמת, חברה מתוקנת צריכה להתגאות בחיילים כאלה. חברת הכנסת השכל, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. נא לשבת. חברי חברי הכנסת, אני חושבת שההתלהמות נגד הנשיא רובי ריבלין על זה שהוא השתתף בכנס "הארץ" שהשתתפו בו חיילים מארגון "שוברים שתיקה", משקפת את העובדה שמדינת ישראל וכנסת ישראל לא מבינות מה זה דמוקרטיה, ושבדמוקרטיה, חברת הכנסת בן ארי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה לא קראת אותי לסדר בפעם הראשונה. אז פעם ראשונה. בדקתי את הערנות שלך. תודה רבה, את ערנית מדי. חברת הכנסת שאשא ביטון, אני רואה שאת מתכוונת לקריאת ביניים. תישעני אחורה. תודה רבה. חברת הכנסת גלאון, בבקשה. חברת הכנסת רוזין, לא ייתכן לריב באותה שורה. זה לא ייתכן, זה לא אמור להיות. את צריכה לעבור שורה כדי לצעוק על השורה הזאת. שבור שורות, שובר שורות. היא שוברת שורות. חברי חברי הכנסת, בדמוקרטיה מתוקנת צריך לאפשר ביקורת על השלטון. ומי שסותם את הפה לארגונים, ומי שמבקש לרדוף אחריהם ולמנוע ביקורת על השלטון, עוזר לדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. לא יכול להיות שחיילים, שאימתו את המידע שלהם והם מסרו מידע, תתמודדו עם המידע. צה"ל לא חוקר, צה"ל לא חוקר. צה"ל לא חוקר. ואם הוא חוקר, הוא חוקר את עצמו. ומותר למתוח ביקורת, ומותר לפתח נהלים חדשים. והאנשים האלה, תפסיקו להתייחס אליהם כאל בוגדים. חברת הכנסת שאשא ביטון, פעם ראשונה. האנשים האלה הם גיבורים, הם לא בוגדים. ותפסיקו לרדוף אותם. גם את. תפסיקו לרדוף אותם. בושה שאת מדברת ככה, את והמפלגה שלך. את מייצגת את המפלגה שלך. את ויושב-ראש המפלגה שלך מעזים לרדוף את החיילים מ"שוברים שתיקה"? חברת הכנסת לביא, קראתי אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת בן ארי, תודה. צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, אדוני היושב-ראש, תלמדו,

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, מספיק. זו לא קריאת ביניים, זה נאום. מה שאנחנו שומעים עכשיו במליאה, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת רוזין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מוסיף עכשיו עוד שתי דקות לחברת הכנסת גלאון, כי אתם פשוט הפרעתם כל הנאום. אני לא מצליחה לדבר דיבור אחד רצוף, ומה שקורה כאן, חברת הכנסת רוזין, אני מודה לך. הסכמה לאומית, כן, יש כאן הסכמה לאומית רחבה. אוה, שלום לחברת הכנסת בוקר. מה שלומך?

אה, באמת שלום גם לך. באמת שלום.

מעליזה לביא עד מירב בן ארי, תעשו קואליציה, קואליציה של מסע דה-לגיטימציה. תתביישי לך. אין לי ציפיות מהאגף הזה. אין לי ציפיות מהאגף הזה. תתביישי לך שאת נותנת יד לסתימת פיות, חברת הכנסת בוקר, פעם ראשונה.

תתביישי לך שאת שותפה למסע הדה-לגיטימציה, את והחברים שלך. חברת הכנסת בן ארי, פעם שלישית. נא לצאת מהאולם. נא לצאת מהאולם. תודה רבה. נא לצאת מהאולם, תודה רבה. נא לצאת מהאולם. זאת עכשיו פעם שנייה, אבל.

באמת?

על זה שאת מתווכחת. תודה רבה. (חברת הכנסת מירב בן ארי יוצאת מאולם המליאה.) חברת הכנסת לביא, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת מהאולם. תודה רבה. מצוין. נא להוציא את חברת הכנסת לביא. זה הילדים שלנו, אין לך מונופול על הילדים שלנו.

גם הילדים שלנו שירתו בצבא. מי שם אותך על ביטחון המדינה? חצופה, נא להוציא את חברת הכנסת לביא החוצה.

את והחברים שלך שעושים דה-לגיטימציה. אחר כך זה מגיע גם לקיבוצים, שכבר סירבו לתת ל"שוברים שתיקה" להשתתף במסע האופניים. כולכם משתפנים. חבורה של שפנים. אתם עושים את הנזק הכי גדול למדינת ישראל. את יודעת למה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון? כי כשאומרים על ישראל, נא לסיים. כשמותחים ביקורת על מדינת ישראל וסותמים את הפה לארגוני חברה אזרחית שמבקרים את השלטון, אתם נותנים להם יד. אתם נותנים להם לגיטימציה. תודה רבה.

את והחברה שלך עליזה לביא. הם חבורה, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חברת הכנסת גלאון, תודה רבה. תם זמנך. לא, לא תם זמני. לא אמרתי שני משפטים ברציפות. אני רוצה, דיברת פה חמש דקות. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק. חבר הכנסת מיקי לוי, מספיק. חברת הכנסת בוקר, פעם שנייה. מספיק. אתם פשוט צועקים לאורך כל הנאום הזה. תודה רבה, אני מבקש לסיים. תם זמנך. משפט אחרון. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד בצורה ברורה, נחרצת, שאינה משתמעת לשתי פנים: סיעת מרצ עומדת לצד "שוברים שתיקה", והילדים שלנו משרתים בצבא, והילדים שלנו לוחמים, ואל תלמדו אותנו, תודה רבה.

ואל תגידו לנו שאנחנו בוגדים, ואל תציירו אותם כבוגדים, ואל תעשו להם דה-לגיטימציה. מי שם אותך?

תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. תודה רבה לכם. צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, יאללה, יאללה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת מיקי לוי, חבורה של בוגדים. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא את חבר הכנסת מיקי לוי.

מספיק, עברנו נושא כבר. מספיק. (חבר הכנסת מיקי לוי יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת טיבי, אל תחמם פה. אתה תשב ואל תחמם, אתה סגן יושב-ראש הכנסת. אתה אומר: "אני באתי לחמם". בבקשה, חבר הכנסת סעדי.

לא "באתי" "נולדתי לחמם".

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מדובר בנושא בתחום התכנון והבנייה, שהוא נושא כל כך חשוב לאוכלוסייה הערבית, ולכן אנחנו רוצים להגיד את דעתנו לעניין הצעת החוק הזאת. אבל אי-אפשר אחרי מה שהיה כאן באולם, מבחינת הדברים של חברתנו זהבה גלאון, גם לנו יש עמדה, אנחנו באותה עמדה, ואנחנו חושבים שאתם צריכים להתבייש, שיש עמותות וגופים שחושפים את האמת. את האמת. אתם לא רוצים לשמוע את האמת, אתם לא רוצים לשמוע על פשעי המלחמה שעושים החיילים, שעושים החיילים. ויש בית-משפט, ויש בית-דין, תדבר על הפשעים של המחבלים. על הפשעים, חברת הכנסת בוקר,

נא לצאת.

כן, מה שאת שומעת.

אני לא זוכרת שגיניתם, תודה רבה. אל תחלקי לנו פה ציונים לאף אחד.

איפה אתה, חבר הכנסת סעדי? חברת הכנסת ברקו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

כל כך כואב לכם לשמוע את האמת. עמותה כזאת מפרסמת עדויות של חיילים,

ואתם לא רוצים לשמוע את הדברים האלה. למה חברת הכנסת בוקר לא יוצאת? לא נותנים לי אפשרות לדבר בכלל. חברת הכנסת בוקר, נא לצאת. את יכולה לעשות את זה יותר מהר? (חברת הכנסת נאוה בוקר יוצאת מאולם המליאה.) לגופה של ההצעה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש,

ביניים? זה נאומים, זה לא קריאות ביניים.

אתה הכנסת אותה.

בערוץ הכנסת, סָלַח לה, היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בהצעה לתקן את חוק התכנון

ומהערים במגזר הערבי חסרות תוכניות מתאר, ולכן חשוב מאוד שכאשר אנחנו מדברים על בנייה בלי היתר כאשר התושבים שלנו, האזרחים שלנו נאלצים לבנות בלי רישיון מכיוון שלא נותנים להם רישיון מכיוון שאין תוכניות מתאר מאושרות. אז בוודאי שאף-על-פי שההצעה זאת, אדוני היושב-ראש, היא מעטה מדי ומאוחרת מדי, מכיוון שהיא בצד הנכון ובצד החיובי, אפילו שזה צעד אחד קדימה אנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה, אדוני. אני מעדכן שרשימת הדוברים נעולה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. מיקי לוי פה? כן. ראיתי שאתה הבא בתור בדוברים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, על הצעקות ששמענו פה כרגע הייתי אומר משפט אחד: חופש הביטוי הוא לא חופש מאחריות. נדמה לי שצריך לגלות יותר אחריות. אני רוצה להצטמצם לדיון שלשמו התכנסנו ולומר לממשלה, שלא מיוצגת פה, ולשר האוצר, שבטח נערך לדיונים מחר בוועדת הכספים, שהבעיה היא לא ההחלטות של הכנסת, אלא שהן לא יורדות לשטח. בעצם ריכזנו את כל סמכויות הבנייה וכל מה שכרוך, אפילו הגנת הסביבה, בידי מפלגה אחת ובידי שר האוצר, אבל אין לזה ביטוי בשטח באותה עוצמה שאפשר היה להבין מההחלטות שבאות כאן חדשים לבקרים. בסופו של דבר, הפקידות הבכירה, גם במשרד המשפטים וגם באוצר,

חושב,

היושב-ראש, אם אתה תקשיב,

אין יכולת לבדוק שההוראות האלה מחלחלות למטה. אדוני יושב-ראש ועדת הרווחה, אם אתה תעביר את זה בישיבת הסיעה שלכם, אין קשר בין ההחלטות של הכנסת למה שקורה בוועדות המקומיות והמחוזיות ולמה שקורה ברשות מקרקעי ישראל. לא יפתיע את מי שמנוסה בחדר הזה שהפקידות הבכירה חושבת שהיא בכלל צריכה לשמור על המדינה מפני הדרג הנבחר. השרים הם האיום על הפקידים הבכירים, שנדמה להם שהם צריכים לשמור על המדינה מהפוליטיקאים. ואז אנחנו נמצאים במצב שבעצם אין משילות, בין היתר מזה שהפקידות הבכירה, יש להם קודים וכללים משלהם.

באים שרים שנבחרו בצורה דמוקרטית, הם רוצים לשנות, והפקידות לא נותנת להם. לכן יש פער גדול מאוד בין האמירות של הכנסת והממשלה לבין ההתנהגות של הפקידות הבכירה, שהם ראשי הוועדות, יועצים משפטיים ואנשי רשות מקרקעי ישראל, שנדמה להם שהם קיבלו מההשגחה העליונה את האחריות על המדינה, ואנחנו מפריעים להם. לכן הבעיה העיקרית היא איך לוודא ביצוע. האם זה רק דקלרציות או שיש פה גם מעשים? בהרבה מאוד מקרים זה רק דיבורים, וכידוע, קודם עסקו כאן במסים, אין מסים על דיבורים. אין מסים על דיבורים. אני רוצה לומר שאנחנו רואים את זה יום-יום. זה לא רק במגזר הערבי שסובל ממדיניות שגויה כבר שנים. אני יכול לומר באותה מידה גם על ההתיישבות, גם על המושבים, על הקיבוצים והמועצות האזוריות הקהילתיות, שהפקידות הבכירה לא מפנימה את השינויים. וכחלון חייב לדעת את זה. זה לא קורה, מה שהוא אומר. גם אביגדור יצחקי, וגם גלנט, שהם בוגרי בית-הספר והחווה של אריק שרון, לא חדרה רוח הביצוע של שרון לפקידות הבכירה. ויכולים לדבר כמה שרוצים, השרים, זה לא קורה. לכן אני קורא מכאן, מהדוכן הזה, נא לסיים. אני מסיים בקריאה לראש הממשלה, לשרים הבכירים, שיוודאו ביצוע. יש מספיק יכולת לאכוף את ההחלטות על הדרג הבכיר. הביורוקרטיה הכי גדולה היא במשרדי הממשלה, האוצר והמשפטים. הם בכלל לא יודעים שהממשלה השתנתה, שהשתנו הדגשים. הם ממשיכים לשים מכשול, תודה. וממשיכים להפריע לתנופת הבנייה, תודה. שהמשמעות שלה היא שינוי מדיניות. אם רוצים לשנות מדיניות, צריך להחליף חלק מהאנשים. הם לא לנצח הפקידים הבכירים. אם הם לא משתלבים ברוח הממשלה, צריך להחליף אותם באחרים. תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. שלוש דקות עומדות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על הצעת חוק שהיא חיובית, מקובלת, אבל מעטה מאוד, והיא לא מספקת. הבעיה של הדיור, אנחנו נחזור לדוח המבקר מהשנה שעברה, שמדבר על 12 שנים כדי להגיע לדירה. התיקון הזה לא בא לפתור את הבעיה, הוא בא לפתור בעיה קטנה, תוספת של מרפסת, תוספת קטנה, כי יש בהן חריגה אולי מאחוזי הבנייה, ובמקום להכין תוכנית מפורטת ולהגיע לוועדה המחוזית ולעבור את כל המהלך הזה, מהלך מהגיהינום, עד שמגיעים לאישור, אז באו ונתנו את התיקון הזה. התיקון הזה הוא מבורך, אבל אנחנו צריכים להרחיב את הסמכויות של הוועדות המקומיות, שהן גם יטפלו ויאשרו תוכניות מפורטות, תב"ע, תוכניות בינוי עיר. התוכניות האלה יהיו תואמות תוכניות מתאר, ואז לא צריך את משך הזמן הארוך של שנים על-גבי שנים כדי לאשר את התוכניות. וזו בעצם גם הייתה המדיניות, וכנראה המדיניות הזאת ממשיכה, במיוחד במגזר הערבי. אני אתן דוגמה שנתתי הרבה מאוד פעמים, אולי בוועדות וגם לפני שהייתי חבר כנסת: מישהו שאני מכיר, ב-1997, אדוני היושב-ראש, תשמע, וחברי חברי הכנסת. ב-1997.

ב-1997 קנה מגרש שחלה עליו תוכנית שהגיעה לוועדה המחוזית, ויש בה החלטה, הוחלט להפקיד בתנאים. התוכנית הזאת אושרה ב-2009 אחרי שעברה את כל ההליך עד שהגיעה למצב שמפקידים אותה, שיש בה החלטה להפקיד. 12 שנים לקח להם לאשר את השטח הזה. ואז שואלים למה בונים ללא היתר. אני לא מדבר אפילו על תוכנית מתאר, אלא על תוכנית מפורטת של בינוי עיר,

לכן צריך להרחיב את הסמכויות גם לתב"ע, גם לתוכניות מתאר שיהיו תואמות תוכניות ארציות, גם לקבוע לוחות זמנים של מקסימום הזמן שאפשר להשאיר תוכנית עד לאישורה. אי-אפשר לדון עד אין-סוף. להוסיף גם הגדלת כוח-אדם לוועדה המחוזית שתבדוק,

בודקי תוכניות, או להעביר את זה לאנשים שיבדקו מבחוץ. לא יכול להיות, ואני אתן דוגמה מהיישוב שלי,

מחלקת פיקוח, הפיקוח על הבנייה, יש עובד במשרה מלאה. העובד שבודק את התוכניות של טייבה הוא 12.5% מהמשרה, אז מתי יבדקו את התוכניות ומתי יאשרו אותן? לכן יש לקבוע את לוחות הזמנים בחוק, ויש לקבל החלטות בזמן שעושים את התיקונים,

ייקח לו כמה חודשים עד שהוא בודק אותם, ואחרי זה מבקשים עוד תיקון ועוד תיקון, וזה נמשך שנים. תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בקרב על ירושלים. האירוע שהתרחש היום אחר-הצהריים בכניסה לעיר, הפגיעה בתחנת האוטובוסים, ומספר הנפגעים הרב, רק מאפיינים את העובדה שמכל אזורי הארץ, ירושלים משלמת את המחיר הכבד ביותר, היא בקו האש. לא במפתיע, ככה גם התנאים: ירושלים היא עיר דו-לאומית, כמחצית האוכלוסייה היום,

הם ערבים, 60% הם יהודים. החיים שלהם יחד הם לא חיים, תהום עמוקה פעורה בין החלק המזרחי והחלק המערבי של העיר. ולא במפתיע, גם מבחינה טכנית יותר קל למפגעים למיניהם להגיע לירושלים ולפעול בה. זה בדיוק מה שהם רוצים, המפגעים, הטרוריסטים. אני רוצה להזכיר לכם שהגל הזה, שהוא מזמן כבר אינתיפאדה, רק מישהו עוד משחק במילים, התחיל בוויכוח אם מותר ליהודים לעלות להר-הבית או אסור ליהודים, והיו ניסיונות למנוע את כניסת יהודים להר-הבית. היה קרב על הר-הבית, אבל זה התפשט מאז, בדיוק כמו שחשבנו. זה כבר לא הר-הבית, זה כבר ירושלים כולה, לפני שזאת תהיה הארץ כולה. וכאן ממשלת ישראל כשלה, בכך שהיא לא קראה מלכתחילה את המהלכים הללו, את המציאות החדשה הזאת, שנוצרה, שהיא לא רק מציאות ביטחונית, היא גם מציאות כלכלית, והיא גם מציאות חברתית, והיא גם מציאות לאומית חדשה לגמרי. ועכשיו אני אומר לכם, חברות וחברים, צריך להציל את ירושלים. צריך להכין תוכנית חירום לירושלים, וזה לא מסתכם בלמגן 300 תחנות אוטובוס עם בטונדות, או איך שהולכים למגן אותן ב-2 מיליון שקל. ירושלים צריכה 2 מיליארד שקל, לא 2 מיליון שקל. היא צריכה כסף כדי לשמור על האזרחים שלה בתוכה, לפני שהם יסתלקו, לפני שהם יעדיפו ערים אחרות, יותר בטוחות, לפני שהם יגידו שהם לא רוצים להיות בקו האש, הם לא רוצים להיות החומה שמגינה על מדינת ישראל. הם אזרחים, הם לא חיילים, וצריך לנקוט אמצעים לא קונבנציונליים. יכול להיות שצריך לפרוס במקומות מסוימים גם חיילים, לא להתבייש, וצריך לחשוב על אמצעים אחרים. אבל לא זו הנקודה בלבד. זה יהיה פתרון לטווח קצר. לטווח ארוך המשימה הלאומית הראשונה במעלה של כולנו זה להשקיע בירושלים, להחזיר אליה חיים, לחזק את הכלכלה, לחזק את החברה בעיר הזאת, לחזק את הבידור והתרבות בכל היבט של החיים בעיר הזאת, מפני שאם לא נעשה זאת, אנחנו נתעורר יום אחד ונראה, חלילה, שאיבדנו את ירושלים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת אילן גילאון,

הזה, של תכנון ובנייה, לתכנון ובנייה של המדינה המשיחית הבאה שאתם מנסים לבנות כאן. אני לא יכול להישאר אדיש למסע השיסוי ולכרוניקה של דה-לגיטימציה ידועה מראש של גורמים לא לגיטימיים. אני רוצה להזכיר לכולכם, כאשר אתם תוקפים את "שוברים שתיקה", אני רוצה להזכיר לכם שהתנועה הזאת ב-2005 הציגה תערוכה בכנסת, והייתה לגיטימית, ומה שזז זה שקול הסמוטריץ נשמע בארץ, מרדף שיטתי אחרי מיטב הנוער, אחרי מלח הארץ, אחרי לוחמים. שר ביטחון יוצא נגד החיילים שלו, אלה שנושאים אבן ריחיים קשה וכבדה על כתפיהם. לזה אתם עושים דה-לגיטימציה? היש דמוקרטיה שבה כאשר התותחים רועמים המוזות לא עובדות שעות נוספות? אתם מפחדים מן הביקורת הפנימית. אני מדבר מתוך לב-לבה של הציונות המגשימה במדינה הזאת. האנשים האלה עשו ברוורס יותר מאשר אתם, משיחי השקר, המסיתים והמדיחים, גוהרי הר-הבית, באורגיית הר-הבית לא עשיתם קדימה, אין לכם בושה לרדוף אותם ככה? מה אתם בדיוק בונים כאן? מה אתם רוצים באמת לעשות בסופו של דבר, ללכת על סתימת פיות מוחלטת? לאפשר לראש הממשלה הנוכחי, שרוצה להיות ארדואן, הוא וחבר מרעיו, להגיע למחוז חפצו? אני אומר לכם, אתם, כאשר אתם מזכירים לי את "שוברים שתיקה" שלו נעליכם מעל רגליכם, צחצחו שיניכם, ותחשבו חזק חזק. מי שמדבר, מי שמתנדב להיות תליין חובב, מי שיורה לראשי ממשלה בין העיניים, אלה הם האנשים, זאת היא הציונות?

מי שבוגד בציונות זה אלה שמשתמשים בסעיף 52, זה אלה שמוצאים מפלט בכל מקום כזה, אלה שמוכרים את אוצרות הטבע של הציבור. אלה הם האנשים, אלה שלא מאפשרים את השיח הזה. יש שתיקה. "שוברים שתיקה" זה "שיח לוחמים" חדש. הוא תמיד היה קיים. הוא היה קיים בזמנים טובים יותר במדינת ישראל. אתם צריכים להתבייש, ואתם צריכים ללכת ולעשות מחשבה שנייה על כל המעשים שלכם. אני רואה את החיוך שלך, חברת הכנסת מועלם,

אני אומר לכם שוב: די, תפסיקו את ההסתה הזאת. תפסיקו את ההסתה שלכם נגד מיטב הנוער ומלח הארץ, החיילים האלה, הלוחמים. הם לפחות כולם היו שם, הם באים מן המקום, דיר באלכ לכם.

אנחנו לא היינו

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אמנם העניין של "שוברים שתיקה" מעניין, וגם יש לי שאלה דחופה שאנחנו נעלה אותה ביום רביעי, אבל ממש מגרה אותי לדבר על חוק התכנון והבנייה ועל הצעת החוק שבעיקרון היא מקובלת עלינו. אילן לא דיבר עלינו, הוא דיבר על התופעה. הוא גם, הוא לא דיבר עלינו. חברת הכנסת רוזין, קראתי אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת מיקי לוי, פעם שנייה. מה זה, לא היה בהיסטוריה, להוציא אותך פעמיים. אני יודע שאתה שובר מוסכמות, אבל לא עד כדי כך. אני שובר שתיקה. אל תשבור שתיקה, תהיה בשקט. תודה.

אבל אמרתי שמגרה אותי לדבר על החוק הזה בדיוק ביום שאני מתוודע לסיפור מזעזע ממש, שקורה בימים אלה בתמרה. המשטרה הגיעה היום לבית משפחת עומאר יאסין, שקיבל צו, או להרוס במו-ידיו את ביתו, או שיפנה אותו עד יום חמישי, כי הבולדוזרים יגיעו להרוס אותו, עד יום חמישי הקרוב. אדוני היושב-ראש, הוא בנה את הבית שלו על אדמתו, שירש מאביו, וכל הסביבה מסביב לבית בנויה בתים של אחים ושל בני-דודים. למה? כי המדינה טוענת שזו אדמתה. ואיך המדינה טוענת שבדיוק אותה חלקה, באמצע, היא אדמת מדינה? ריבונו של עולם יודע. המציאו משהו, שאולי קרוב משפחה, או בטעות, אפילו, הם טוענים שהמדינה לקחה באזור שם אדמות שרשמה אותן על שם המינהל, ואת חלקתו, בדרך. הוא צריך להוכיח בעלות, והוא משנת 2005 מנסה להגיע להסכם שיקנה את אדמתו בחזרה. את שומעת, חברת הכנסת יעל גרמן? אדמתו, שירש, הוא היה מוכן לקנות אותה, לפדות אותה מחדש. זה בית שהוא גר בו, הוא ומשפחתו. ואם הוא יצא וינשלו אותו מהבית ויהרסו אותו, הוא ישב ברחוב. רשום בטאבו. לא, האדמה, המדינה טוענת שזה שלה.

בשנות ה-50, כשעשו את מרשם הזכויות, רשמו אותה. והוא אומר: אוקיי, נניח שזה אדמת מדינה, שאתם לקחתם אותה. אני רוצה אותה בחזרה. אני מוכן לקנות אותה. ואתם יודעים, במיוחד בענייני אדמה, אנחנו מטופלים כאויבים. מסתכלים עלינו כאויבים. כאילו אדמות מדינה הן לא גם שלנו. אנחנו לא חלק, בכל מה שקשור לאדמה, לתכנון ובנייה, הערבים בארץ הם אויבים. לא מגיע להם אפילו החלק היחסי שלהם באדמות המדינה. תודה. יש לי עוד עשר שניות. הוספתי לך דקה, לא שמת לב.

אני חושב שהחוק הזה, אפילו שהוא טוב, הוא לא פותר את הבעיה הזאת, שזו בעיה ערכית, מורלית, שהגיע הזמן שמינהל מקרקעי ישראל או רמ"י ישנה את היחס שלו ויתייחס לערבים לא כאל פושעים, או גנבי אדמות, או אויבים.

אני מודה לך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. בבקשה, גברתי.

לוקח זמן אחרי באסל להוריד. לקח חמש שניות בדיוק. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני חושבת שכבר ברור שאנחנו בעצם כן תומכים בהצעת החוק הזאת, ואנחנו נתמוך בכל הצעת חוק שבאמת תקל על הציבור לטפל בבעיות, לפעמים פרוצדורליות, לפעמים רק מקשות מבחינת ביורוקרטיה ומבחינת תור ארוך עד שמגיעים לאשרר או לאשר להם את מבוקשם, אם זה בוועדות המקומיות או בוועדות האזוריות. אבל אנחנו נתמוך גם כן, אף שהחוק הזה באמת בא עם הקלות, הוא לא פותר את הבעיות האמיתיות בענייני תכנון ובנייה הקיימות באוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית סובלת כבר שנים בנושא של אישור תוכניות מתאר, של אישור של כל הנושא של תכנון ובנייה, של בתים שתחת האמתלה של "נבנו באופן לא חוקי" לא קיבלו את האישורים שמגיעים להם, אף שהם נבנים על אדמות פרטיות. אבל גם המחסור האדיר באדמות בנייה בכפרים הערביים, לאחר כל ההפקעות שהיו, ולאחר שלא מורחבות התוכניות של הכפרים והערים הערביים, גורמים למצוקה מאוד רצינית, שהחוק הזה אפילו לא בא להתעמת אתה או לנסות לפתור אותה. אני הגשתי השבוע הזה בקשה להצעה דחופה לסדר-היום בנושא של עפולה ומה שקורה בעפולה, ולצערי הרב נשיאות הכנסת לא ראתה לנכון לאשר דיון כזה, לא דיון שמבעיר עיר שלמה ברוח גזענית, לצערי הרב, שמתלהמת, מוכנה להסית נגד אוכלוסייה, שכל מה שעשתה בעצם, שניגשה למכרז כדי לבנות לעצמה בתים, לאחר שכמעט קצו הפתרונות בתוך הכפרים והערים הערביים. אני יודעת איזה בעיות של זוגות צעירים, או בכלל של זוגות באוכלוסייה הערבית, כאשר בונים בעיקר בערים שנחשבות לערים יהודיות, או הרוב המוחץ או כולן ערים יהודיות. זה לא משהו שהייתי מאחלת, את כל ההתלבטויות לזוגות שמחליטים החלטה כזו, את כל הקושי למצוא מקום, איפה הילדים יחונכו, איך יקבלו את החינוך שלהם בבתי-ספר שלא מכירים בהם ודוחפים אותם הצדה, את כל ההפרעות ואת כל ההצקה מצד השכנים לפעמים, מצד השכונה, והמאבק היומיומי לשמר את הזהות של הזוג עצמו. כך שהבחירה ללכת ולגשת למכרז כזה היא לא עניין שצריך לקומם אוכלוסייה שלמה בעיר עפולה, שבעצם כל מה שדוחף אותה בהתבטאויות שהיו, זה גישה גזענית כלפי האוכלוסייה שזכתה במכרז, הרצון העז להרחיק את האוכלוסייה הערבית ממקומות המגורים של האוכלוסייה היהודית ואי-קבלת החיים המשותפים האלה ועקרון החיים המשותפים. אבל בעיקר מה שמוביל את האוכלוסייה הערבית זה בעיות התכנון, בעיות הבנייה, המצוקה האדירה, שלמרות הכול החוק הזה לא פותר אותה, אבל בכל זאת נתמוך בו. תודה רבה לך. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר הפנים, לפני שנדבר על החוק, שאנחנו כמובן תומכים בו, בגלל חיוביותו, והוא צעד ראשון, ונקווה שלא יהיה ראשון ורק, וכאן ייעצרו הדברים, חייבים לדבר כאן על עניין מזעזע מאוד: התבטאותו של חבר הכנסת סמוטריץ שהרצח, הטבח בדומא, של משפחת דוואבשה, זה מעשה פלילי ולא מעשה טרור. אין מילים, באמת, לדבר על זה. האם יש להם ריב משפחתי, ריב על כבש, ריב על עז? ריב על כבש, ריב על עז? זה טרור לכל דבר. וכמה שנתפלסף ונגיד שלא, זה באמת דבר מצער מאוד שמדברים על זה כמעשה פלילי, וזה דבר מזעזע מאוד. לעניין של החוק: אומרים בערבית (אומר בערבית: עמודי התווך תלויים בהלך הרוח) זאת אומרת: כל צעד חיובי, כמה שהוא קטן, בעניין התכנון והבנייה, שיכול לתרום אפילו ב-1% לפתרון בעיית הדיור, המשבר הקשה מאוד אצל האזרחים הערבים, אנחנו בעדו, ואנחנו באמת רואים בזה צעד חיובי. אבל זה באמת לא מספיק. אני הייתי בכל הצעדים בהכנת חוק ההסדרים, חוק התכנון והבנייה לפי המלצות "צוות 120 הימים", בוועדת הפנים, כשהחוק עבר בכנסת עם התקציב בחוק ההסדרים. ואנחנו היינו עם החוק, שכן מתחיל לעשות הסדרה של עניין הבנייה והמשבר,

באוכלוסייה הערבית, וזה משבר עמוק, מתמשך. ואם אנחנו רוצים להיות חיוביים יותר ואובייקטיבים יותר צריך להקפיא גם, כהשלמה לחוק, את כל צווי ההריסה בכלל. יש שם מה שנקרא בנייה לא מוסדרת. אנחנו לא קוראים לזה בנייה לא חוקית, בנייה לא מוסדרת. והסיבה ברורה: האנשים האלה לא הפרו את החוק בגלל שהם רצו, אלא בגלל שהמדיניות דחפה אותם לשם. ולכן מן הראוי שמשרד המשפטים ומשרד האוצר, שהוא עכשיו אחראי על התכנון והבנייה, אכן יסדירו את העניין, את הסטטוס הזה. טוב תעשה הממשלה אם תקפיא את כל הצווים, וזה יהיה צעד חיובי, שאנחנו גם בטח נתמוך בו. ולכן, עם כל החיוביות של החוק הזה, שהוא צעד טוב, אנחנו תומכים בו, אבל זה לא מספיק. חייבים להיות עוד צעדים חיוביים שאנחנו נתמוך גם בהם.

תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, שר?

בבקשה, גברתי. יש פה שר.

כבוד השר, אוקיי. אני משקיף כל הזמן, מוודא שהוא לא יוצא. חברותי וחברי חברי הכנסת, אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק טוב. הוא חוק טוב ביסודו. המטרה שלו טובה. המטרה שלו היא למעשה לבוא ולמצוא פתרונות למצוקת הדיור בכלל ובמגזר הערבי בפרט, ולכן זה חוק טוב. אבל אני חייבת לומר שאני לא לגמרי שלמה אתו, מפני שאני חושבת שבחוק שמדבר על תכנון ובנייה צריכים להיות קצת יותר איזונים בין טובת הציבור בכלל לבין טובת המגזר שרוצה לשפר את הדיור. אני מאוד מאוד מקווה שהוועדות המקומיות באמת יעשו עבודה טובה וידעו למצוא את האיזון הנכון, ידעו לשמוע את השכנים, ידעו לשמוע גם את הגופים, את הגופים הירוקים, את גופי התכנון השונים, כדי שבסופו של דבר לא נמצא את עצמנו רוצים להיטיב אבל מרעים. אני שמחה שזה רק לחמש שנים ושזו הוראת שעה. אין ספק שבמשך חמש שנים נוכל לבחון אם אכן, קודם כול, עלה מצאי הדיור, אם אכן נתנו פתרון למגזר הערבי, או שניצלו את החוק הזה למטרות שלא לשמן הוא הוקם ותוכנן. אבל בגדול, אני בהחלט בעד. כראש עיר, כמי שעמדה בראש ועדת תכנון ובנייה מקומית, וגם כמי שהייתה חברה בוועדה מחוזית שנים רבות, אני יודעת אילו בעיות ואילו מכשולים יש לנו כאשר אנחנו רוצים לקדם תוכניות טובות. אז יש פה בחוק כמה הקלות שבוודאי יעשו טוב. אני מקווה שהוא יצליח. תודה רבה לחברת הכנסת גרמן. חברת הכנסת רוזין, בבקשה, גברתי. סליחה, סליחה, זה איציק שמולי, אבל אני לא רואה אותו פה, אז זו תהיה את. אני לא רואה אותו פה, אז זו תהיה את. חשבתי שהוא דנידין, הרואה ואינו נראה. כן, גם אני חשבתי.

יש לך אפילו עוד 30 שניות. אני לא יכולה, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת וחברי הכנסת הנכבדים, אני לא יכולה שלא להגיב על הדברים שנשמעו כאן. אני חייבת לומר שהעובדה שדווקא מסיעות המרכז בכנסת נשמעת הזעקה, הקפיצה הנוראית נגד השמעת קול אחר, ביקורת, שדווקא אני לא שומעת ממפלגות הימין פה, וטוב שכך. אנחנו יכולים להיות חלוקים על הרבה מאוד דברים. אנחנו צריכים לבסס את הביקורת שלנו על עובדות, ואנחנו צריכים לאפשר, בדמוקרטיה, לשמוע הרבה מאוד קולות. וזה שתנסו להמשיך ולהגיד "עוכרי ישראל" ו"בוגדים" ו"כולם שקרנים" ו"כולם אנשים נוראיים", לא יעזור לכם. לא ניסיתם לשמוע את הדברים, לא הקשבתם לדברים, כי אתם לא מסוגלים. ודפי ההיסטוריה ישפטו אתכם על זה. כי החוכמה בדמוקרטיה היא לאפשר לכולם את העמדות שלהם, כל עוד הם לא נוהגים באלימות, ולשמוע את כל הדברים. החיילים והקצינים לשעבר האלה הם מלח הארץ, הם אנשים שאם היית יושבת אתם ומקשיבה להם, תאמיני לי, היית מעריצה כל אחד ואחד מהם. הם לא הגיעו לצבא עם אג'נדה שהם הולכים לתקוף את הצבא ולהכפיש את הצבא. שמעתי אותם. שמעתי אותם. הם הגיעו לצבא, כמו כל הילדים שלנו, עם רצון לתרום ורצון להועיל, ואז הם גילו את המציאות הנוראה בשטח.

גם אם זה לא ישנה את עמדתך כהוא-זה, וזה בסדר, הקשבתי להם. הקשבתי להם. אבל את צריכה להקשיב להם, כי מן הראוי להקשיב. הם לא פחות פטריוטים ממך,

אבל יש לי זמן. סליחה. "שוברים שתיקה". אתם לא מתמודדים עם האמת, גם אם אתם חושבים שזו לא האמת.

את אי-פעם ישבת ודיברת? את אי-פעם קראת את העדויות?

את אי-פעם התעמקת בדבר? להגיד "עוכרי ישראל" ו"בוגדים" ו"הכול נורא" ו"אסור לבקר" זה היתרון של דמוקרטיה, להגיד את הביקורת, להגיד את הדברים הקשים. גם כשחבריו של סמוטריץ אומרים דברים קשים מאוד, שלא מקובלים עלי, אני אלחם על זכותם להגיד את זה עד אשר הם ינהגו כארגון טרור ועד אשר הם ינהגו באלימות. ולכן, אני חושבת שההתנהגות שלכם זה ניסיון פופוליסטי בזוי לפגוע בדמוקרטיה, לפגוע בחופש הביטוי ולפגוע,

ולפגוע בסופו של דבר בייחוד של צה"ל ובייחוד שלנו כמדינה. תודה רבה לך.

תודה רבה, חברת הכנסת רוזין.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. חברת הכנסת בן ארי, את יכולה לעבור לשורה שם, לנהל אתה שיחה תרבותית. אולי תגיעו לעמק השווה.

חבר הכנסת סמוטריץ, אנא ממך. סגן יושב-ראש הכנסת.

אנחנו רוצים לשמוע אותם, אבל הם הולכים לגרמניה, לא צוחק. תודה רבה. שלוש דקות עומדות לרשותך, אדוני.

אני אקבע לך פגישה אתם. אין בעיה.

כן.

אז גשו לשם ותתאמו אתה. חברת הכנסת בן ארי, מספיק. מה קרה היום? חבר הכנסת סמוטריץ. חברת הכנסת רוזין, קיבלת שלוש וחצי דקות פה, יותר מכל אחד אחר. תוציא אותה. תודה על העצות, חבר הכנסת מיקי לוי. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, לא כל שמאלני אנחנו מוציאים מהאולם, גם אם הוא שמאלני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת מירב, אני חייב להגיד לך, כשקיבלתי את ההודעה הזאת במייל, אני מאוד הופתעתי. איזו הודעה? מאוד הופתעתי וגם התאכזבתי מאוד. איזו הודעה? קיבלנו הודעה למייל אם נוכל להצטרף לפנייה של כמה חברי כנסת לנשיא המדינה, אותה הודעה שבנושא הדיון. לא קיבלת? אולי לא שמתי לב. הופתעתי, כי לא ציפיתי שדווקא מאנשי כולנו תצא הודעה כזו, שאני רואה בה פשוט רק המשך למסע הדה-לגיטימציה שהימין, והימין הקיצוני בעיקר, מנהל בשנים האחרונות כנגד ארגוני זכויות האדם. מי שיש לו ביקורת על הארגונים, הוא יכול לבקר אותם,

אבל להגיע עד למצב של לפנות לנשיא המדינה ולהגיד לו לא להשתתף בכנס כי יש שם נציגים של ארגון "שוברים שתיקה", זה היה מוגזם. זה אולי מתאים לחברת הכנסת ברקו, זה מתאים אולי לחברי הכנסת מהבית היהודי. אני לא אזכיר גם שמות, אני מבקשת להגיב.

אני לא אזכיר שמות מהבית היהודי, כי אחד מהם כבר לא נמצא בכנסת, אז אני לא אזכיר את השם שלו. זה מתאים לחבר כנסת מישראל ביתנו, שגם הוא היום לא נמצא בינינו בכנסת. מי זה? אני לא אזכיר שמות, שני חברי כנסת שכבר לא בין חברי הכנסת. זה אולי מתאים להם. זה הסגנון של הדה-לגיטימציה, של ההכפשה, הוא רומז שלא תסיימי כמוהם. אני לא מזכיר שמות. אוי-אוי-אוי. אחד מישראל ביתנו ואחד מהבית היהודי. מה אתה אומר? חברת הכנסת עזריה, חברת הכנסת בוקר, לא הבנו. מה שאני אומר לך, שזה מתאים לחברי כנסת כאן,

מאז תחילת הקדנציה הזאת, כל מה שהם עושים זה רק להכפיש את ארגוני זכויות האדם, זה לא מירב

ועכשיו אני רואה חברת כנסת פעילה, אולי גם מוערכת, דווקא מכולנו,

מצטרף, מוערכת.

תיקנתי בלי שתגידי לי. כי הפנייה הזאת קצת פגעה ברקורד שלה. הפנייה הזאת פגעה ברקורד שלה. לכל אחד מאתנו יש, לכן אני מקווה שהיום, לפחות חברי הכנסת, חברת הכנסת ברקו, את כבר בקריאה ראשונה היום,

וזה לא נמחק לך עדיין. עדיין לא? אני מקווה, זה לא נמחק לכל היום, זה הולך אתך כצל. לא ידעתי.

חברת הכנסת בוקר, אני רוצה לקוות שהיום, לפחות חלק מחברי הכנסת שהצטרפו למכתב הזה יודעים או לפחות מתחילים להבין שזו באמת הייתה טעות, ויש הבדל בין ביקורת לגיטימית על ארגון זכויות אדם לבין פנייה לנשיא לא להשתתף, "שוברים שתיקה".

כל מה שהיא עושה זה יוצרת דה-לגיטימציה של ביקורת. תודה רבה.

הביקורת היא על מה, הביקורת היא על הכיבוש, שאתה חורג מהזמנים, זאת הביקורת. אבל אמרת שיש, קיבלת מעבר ומעבר. הביקורת היא על הכיבוש שנמשך,

אני מייעץ לך למקד את המאמץ בלסיים את הכיבוש, ולא בלסיים את הביקורת על הכיבוש. כדאי שתקשיב ליושב-ראש: כשהוא אומר לך תודה רבה, זה תודה רבה. רויטל סויד, לא נמצאת. מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני חבר הכנסת מסעוד גנאים.

בבקשה. שלוש דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בקשר לחוק, בקשר לחוק, או, טוב שנדע משהו על זה.

אנחנו נתמוך בהצעת החוק. כי זה חוק מצוין. כי זה חוק מצוין.

עבדנו עליו קשה, זה חוק מצוין.

אנחנו בעד. אנחנו בעד הצעת החוק. אנחנו נצביע בעד. לחשוב חיובי. אני חושב שלתת, אדוני היושב-ראש, לתת סמכויות, עוד סמכויות לוועדות המקומיות, כדי שבאמת יקלו בבנייה, אבל העיקר לחסוך מהאנשים את כל הביורוקרטיה המייגעת הזאת, הקשה מאוד, אבל לא מינהל תקין. מינהל תקין זה חובה. עד שהוא יגיע לאיזה היתר, עד שהוא יגיע לאיזה הרחבה, איזה בנייה, כל זה חשוב מאוד, וזה צעד,

אבל הוא בכיוון הנכון, והוא יקל מאוד על האנשים. אדוני היושב-ראש, בקשר לכל בעיית הבנייה בחברה הערבית, אנחנו כרשימה המשותפת, חברי כנסת ערבים, וגם כל ההנהגה הערבית, אם זה ועדת המעקב, אם זה הוועד הארצי לראשי הרשויות, יזמנו כמה פעמים פתרונות מול משרד הפנים, מול הממשלה, כדי לפתור את הבעיה, כדי לפתור את התופעה המכונה בנייה בלתי מורשית או בנייה בלתי חוקית. תמיד אמרנו שערבים, לא בגֵנים שלהם לבנות בלי רישיון. הם רוצים לבנות ברישיון, אבל כשייתנו להם שלא להיות עברייני חוק, ייתנו להם לעשות את זה. תרחיבו את שטחי השיפוט של הכפרים והערים הערביים, תרחיבו את תוכניות המתאר שלהם, תשווקו יותר מגרשים, ותתחשבו גם בצרכים שלהם.

אדוני היושב-ראש אנחנו יזמנו, כפי שאמרתי לך, יזמנו לפני ארבע שנים, וגם השנה הזאת יש איזו יוזמה מול משרד הפנים והממשלה, להקפיא את כל צווי ההריסה לשנה וחצי או שנתיים. תוך כדי השנה וחצי, שנתיים ראשי הרשויות הערבים,

מבטיחים ומתחייבים שלא ייתנו לתושב או לאזרח לבנות מחוץ לתחומי המתאר, אבל תוך כדי השנה וחצי, השנתיים האלה, משרד הפנים יאשר את כל הבקשות להרחבת שטחי השיפוט, תוכניות המתאר. אני חושב שהשר בכיוון הנכון. זה כבר לא שייך למשרד הפנים.

יש יוזמות. אני מקווה שהצעת החוק הזאת היא צעד בכיוון הנכון. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה. אנחנו ממשיכים. מנחם אליעזר מוזס, איננו, חבר הכנסת עפר שלח, גם איננו, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

דקות. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, ק"ס לואיס כתב פעם שהדרך לגיהינום היא מדרון מתון, משעול נעים לרגלי ההולך. כמה חסרים לנו במדרון הזה שלטים שצועקים "עצור". זה המדרון שאנחנו נמצאים בו, עמיתי חברי הכנסת, וכמה טוב שיש בימים האלה מי ששובר שתיקה, מי ששובר שתיקה על עוולות ועל פשעים ועל דברים שלא ייעשו. יש זמנים שבהם חובתו של אדם מוסרי לשבור שתיקה, ואנחנו בזמנים כאלה.

עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר, כשאנחנו מדברים היום על הקלות, אנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת, אני רוצה לדבר על ההקלות הגדולות שנעשו ונעשות היום, אני רוצה לדבר, עמיתי חברי הכנסת, על הלווייתן שנמצא במרכז האולם. היום סיימנו בוועדת הכלכלה את תהליך ההתייעצות שראש הממשלה חייב לעשות אתנו, והגענו למסקנה ברורה, הגענו למסקנה ברורה שהמהלך של הניסיון לעקוף את חוק ההגבלים העסקיים באמצעות סעיף 52 לחוק הוא ניסיון פסול, שאין לו שום מקום ואין לום שום הצדקה. אני עוד אדבר בהמשך בערב על הטיעונים הביטחוניים שהועלו בהקשר הזה. עכשיו אני רוצה לדבר על ההקלות, הקלות הענק שנותנים לטייקונים. קודם כול מאפשרים מונופול, מונופול שאבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כתב עליו בזמנו שהוא מונופול אימתני, אדיר, רב-עוצמה, עם השלכות בעייתיות ביותר, לא רק בתחום הכלכלי והחברתי, אלא גם בתחום הדמוקרטי. וכשאנחנו מדברים על סכנותיו של מונופול לדמוקרטיה, אנחנו יכולים לראות בדיוק את מה שקרה בפרשה הזאת, ולראות איך בפועל מונופול מסכן את הדמוקרטיה. תראו מה קרה כאן: שומרי הסף שהתנגדו למונופול הוזזו מתפקידיהם אחד אחרי השני, ממונה על הגבלים עסקיים התפטר, יושבת-ראש רשות החשמל הוזזה הצדה, שר הכלכלה סירב לחתום, אז ראש הממשלה נעשה גם שר הכלכלה, יחד עם שר התקשורת ושר החוץ. טוב שאין לו הרבה מה לעשות בתחום שיתוף הפעולה האזורי, כי אין שיתוף פעולה אזורי, כך הוא יכול להתפנות לתפקידים האחרים שלו. ואחר כך המהלך הכוחני הזה של לעקוף את כל חוק ההגבלים העסקיים באמצעות שימוש בסעיף 52. אז צריך להתייעץ בוועדת הכלכלה. וועדת הכלכלה ניהלה דיון מקיף ומעמיק והגיעה למסקנה שאסור להשתמש בסעיף 52, אין שום הצדקה להשתמש בסעיף הזה. ואז מה ראש הממשלה עושה? שם הצדה גם את כל,

הדיון המעמיק שנעשה בוועדת הכלכלה, ועושה את מה שהוא תכנן לעשות מראש, נותן הקלות לבעלי הלווייתן שבמרכז החדר. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברותי, חברי חברי הכנסת, אנחנו נתמוך בחוק, אבל את הבמה בחוק הזה ניצלו קודמי וקודמותי לבוא ולהשמיץ ולהיות דוברים של ארגון "שוברים שתיקה". אז אוקיי, יש פה דוברים שמייצגים את הארגון הזה, אני רוצה לבוא ולתקן עולם, ואני חושבת שצריך לעשות את זה בשום שכל ובהבנה איך מתקנים ואיך בונים ואיך עושים את זה נכון. צבא ההגנה לישראל זה הצבא של הילדים ושל הילדות שלנו. כל אחד מאתנו במשמרת שלו נקרא לשמור על החברה בישראל,

על הגבולות הפנימיים ועל הגבולות החיצוניים ועל העם היהודי כולו. לבוא ולפגוע בכזאת צורה מערכתית, מגמתית, מובנית, שיטתית,

שקרית, ברור. אנחנו מדברים פה על שקרית חסרת תקדים. חסרת תקדים, מכוערת ונלוזה. לבוא ולהאשים לחינם, ביקורת בוודאי, טעויות קורות. מי שלא עושה ולא מתגייס לצבא, אין לו,

הממשלה הזאת במו-ידיה פטרה פה אנשים מהדילמות הללו. יש כאלה שמנצלים סעיפים כאלה בחוק ואומרים: אנחנו לא יכולים לשרת,

גם לא משרתים לא בשירות הלאומי, לא בשירות האזרחי ולא בשירות הקהילתי. אז את מי באים ומבקרים? את אלה שבאים ונותנים שכם, את הילדים שלנו, את אלה שהולכים ומגינים ושומרים.

בוודאי שהן קורות, בטח בשעת לחץ ובאימה על חיים ובהצלת חיים. הכול צריך לבדוק. תביאו הוכחות, תביאו ראיות, אל תטוסו על חשבון הקרן החדשה לישראל או מממנים שמאלניים אחרים שעושים את הכול בצורה מערכתית לבמות בעולם, במות שפותחות את זרועותיהן,

מגיעה סחורה חמה מישראל, מפי דוברים בעברית שמביאים את הרפש החוצה. בואו לפה. קוראים לכם, מזמנים אתכם, מבקשים מכם, תנו הוכחות, תביאו עדויות. יושבים אתכם, ואתם, לא מוכנים,

רק רפש, ורק עוד סטירת לחי ועוד הכאה עצמית. זה לא נקרא תיקון עולם. כולנו רוצים לתקן, כולנו רוצים שיום המחר יהיה נכון יותר, בשביל זה הגענו לכנסת ישראל, אבל כאן יושבים אנשים שמנצלים את המקום הזה ואת הבמה הזאת כדי לשמש דוברים של ארגון איום ונורא, "שוברים שתיקה", שבא להכפיש את מדינת ישראל, את צבא הגנה לישראל, את חיילי וחיילות ישראל, את הילדים והילדות שלנו. כאן אנחנו לא נשתוק ולא נאפשר. וברור שזאת מדינה דמוקרטית,

אבל אנחנו נענה. פעם ראשונה שהוּצאתי מהמליאה. לא הוצאתי לא בכנסת התשע-עשרה ולא בכנסת העשרים. היום פעם ראשונה שסגן יו"ר הכנסת חסון החליט להוציא אותי,

לא יכולתי לשמוע את השקרים הנלוזים שניסו כאן מעל הבמה, נא לסיים. ואני לא אמשיך לשתוק ולא אוכל לשתוק. לתקן, בוודאי. יש פה הזמנה לדיאלוג, אבל כשאומר שר הביטחון שהם מוזמנים אבל לא מנצלים ולא מבקשים ולא מיידעים אלא רק משמיצים, ואנחנו רואים עוד פעם עוד תמונה ועוד איזה סרטון מבוים,

אם אתם רוצים באמת לתקן ובאמת, נא לסיים.

ולא בדרך של הפצת השקרים המכוערים בבמות בעולם. זאת לא אהבת ישראל. זאת שנאת ישראל, ואתם הראשונים שמחרחרים ריב ומדון. תודה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, כבוד חברי הכנסת, אני קורא את החוק הזה, את התמצית שלו, והוא בא במשורה. מוצע לקבוע כמה תיקונים בחוק התכנון והבנייה, במסגרת הוראת שעה למשך חמש שנים, שיאפשרו לוועדה המקומית לאשר תוספת שטח לבנייה בהליך של הקלה. מי יכול שלא לברך על הצעה כזאת? אבל אני ממש רותח מזעם לראות את הצעת החוק הזאת, כאשר אנשים שאין להם קורת גג, הצעתי כמה וכמה פעמים הצעת חוק, ושר האוצר כחלון, החברתי, תמך בזה, בוועדה, לא בוועדת שרים, לפיצול דירות גדולות, שהיה מוציא עשרות-אלפי דירות לשוק השכירות, זה היה מוריד את מחירי השכירות לכל הצעירים ולכל הזוגות הצעירים שאין להם דירה בכלל. זה היה מהווה מקור הכנסה לאנשים מבוגרים שיש להם דירות גדולות יותר מ-100 מטר,

מקצים 45 מטר מינימום, עם כניסה נפרדת,

לא ליצור סלאמס, והוא אפילו הסכים עקרונית, אבל הוא חשש מראשי הערים, או כמה ראשי ערים, שבאו ואיימו עליו שהם ישביתו לו את המשק. פתאום, נותנים פה לעיריות לאפשר הקלות בנייה, והם לא מאיימים בהשבתת המשק, כי יש פה רצון לשלוט. ראשי העיריות פחדו, אותם ראשי עיריות שהתנגדו, פחדו שהאזרח לא יצטרך לבוא אליהם לבקש, בבית שלו, במטרים שלו שאושרו לו והוא בנה והוא קנה, והוא רצה לפצל את הדירה, בלי לשאול את ראש העיר. ולמה בלי לשאול? כי בממשלה הקודמת, הקודמת של הקודמת, כבר אישר שר הפנים בעבר אלי ישי, לבקשתי, גם הצעתי הצעת חוק כזאת, שהעירייה יכולה לאשר דבר כזה. אף עירייה לא אישרה. ושכנים לא מאשרים, אנשים שיש להם כבר דירות והם אנשים יותר מבוססים ועשירים לא רוצים לעזור. ההפך, הם לא רוצים עוד שכנים. אז עכשיו באים ונותנים להם אפשרות. גם אני הצעתי הצעת חוק לחמש שנים.

עוד חמש שנים אולי כבר יבואו פתרונות דיור גדולים ולא תהיה שעת משבר, ואז יהיה אפשר להסתפק בדירות מסודרות ולא בדירות מפוצלות, אף אחד לא רוצה לגור בדירה מפוצלת מלכתחילה. ולא הצלחתי להעביר את זה בוועדת השרים, ובשום פנים ואופן הממשלה לא הסכימה, כי פחדו מראשי הערים. אז איזה חוסר יושר וחוסר צדק מצד ראשי הערים ומצד הממשלה לבוא ולבשר על כמה תיקונים והקלות בנייה למי שיש לו דירה, ואני בעד הדבר הזה, ולא לאפשר למי שאין לו דירה לשכור דירה. וזה גם היה פותר את בעיית המחירים, יוקר הדיור. זו הרי תוצאה, בגלל שהשכירות יקרה, הכול יקר. אם יוציאו עשרות-אלפי דירות לשוק השכירות, גם הלחץ בשכירות ירד וגם מחירי הדירות ירדו, וגם לא יהיה כזה לחץ לקנות דירות. זו הייתה התוכנית של לפיד. אבל למה לא עשו את זה? לא עשו את זה, נא לסיים. ולכן אני מסיים ולא רוצה לעכב את החברים, כבר מספיק מאוחר. אני רק רוצה למחות על הדבר שביום שמאשרים דבר כזה, לא רוצים לאשר פיצול דירות.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת רחל עזריה. גברתי היושבת-ראש, קודם כול, אני תומך בהצעת החוק ואני אצביע בעד הצעת החוק, כי היא בעיני הצעת חוק טובה והיא מקלה על הרבה אנשים.

אני חייב להעלות את בעיית התכנון והבנייה במגזר הדרוזי, ואני מעלה אותה כאן במליאה עשרות פעמים, וגם בוועדות עשרות פעמים, ואני רואה שהנושא לא זז. אני ציפיתי מהשר כחלון, שלקח את הנושא של תכנון ובנייה, שייקח את הנושא הזה ויגיד איך אנחנו פותרים את הבעיה, כי היום לאשר תוכנית מתאר ביישוב דרוזי לוקח בין עשר ל-15 שנה. את מתארת לעצמך שרוב התוכניות המאושרות ביישובים הדרוזיים הן משנות ה-90, והכינו אותן בשנות ה-80, ואנחנו בשנת 2016 עוד מעט. אז אנחנו מדברים על יותר מ-30 שנה ו-40 שנה שתוכניות המתאר, שהתחילו לתכנן אותן ואישרו אותן בשנות ה-90, ואנחנו על שנות ה-80. לכן בנושא של הוועדות, ועדות התכנון והבנייה, צריכים להבין שברגע שאתה מגיש תוכנית מתאר, תוך שנה צריך לאשר אותה, תוך שנתיים, לא 15 שנים, שזה מה שקורה. והנושא השני, תמ"א 35. אמרו שמקלים עם תמ"א ומטיבים עם תמ"א 35 לפני שנתיים. עברו שנתיים ולא זז כלום. תמ"א 35 זה איזה פקיד שישב בירושלים, סרטט סביב כל יישוב דרוזי קו, ואסור לעבור את הקו, ואתה לא יכול לעבור את הקו. זה תמ"א 35. הוא התרחק מכל בית 20 מטר ועשה את הקו. אבל לפני שנתיים אמרו שאנחנו מקלים בנושא תמ"א 35 ומאפשרים את ההרחבה. שנתיים עברו ולא זז כלום. אני מקווה שייקחו את הנושא הזה, ולהטיב בנושא תמ"א 35 ולאפשר ליישובים להתרחב, וככה אנחנו יכולים לפתור הרבה הרחבות ביישובים הדרוזיים. אני חושב שאחת הבעיות הרציניות בכל ועדת תכנון ובנייה היא שהם לא יודעים להבדיל בין קרקע פרטית לקרקע של המינהל.

בקרקע פרטית, שבן-אדם שיש לו דונם, הם רוצים להפקיע לו 50% או 45% ולעשות לו כביש ולעשות שטח ציבורי, ואותו בן-אדם נשאר עם חצי ממה שיש לו. אין אחד שיסכים, לכן יש הרבה התנגדויות. ועדות תכנון ובנייה צריכות להבדיל בין קרקע פרטית לקרקע של המינהל, בקרקע של המינהל אתה יכול לתכנן כביש 40 מטר, אבל בקרקע פרטית אתה לא יכול לתכנן כביש 40 מטר כאשר אתה אוכל לו את כל הקרקע, לבעל הקרקע. תודה רבה. תודה. חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. חברי וחברותי, עמיתי חברי הכנסת, כבוד השר, כבוד יושבת-ראש הישיבה, קודם כול אני רוצה לברך על החוק. אני חושבת שהחוק הוא חלק מתפיסת עולם רחבה של המפלגה שלי ושל הרבה מיושבי הבית הזה, הבנה שכל אדם צריך בית, כל אישה צריכה דירה. בעצם כל אחד צריך שיהיה מקום שהוא או היא יוכלו לחיות בו, ולפעמים אנחנו צריכים לחשוב על כל מגזר בפני עצמו ועל הצרכים של כל מגזר, ונעשתה פה עבודה מאוד רצינית. גם אם היא לא משלימה את כל העבודה שצריך לעשות, אבל זו עבודה שלא נעשתה הרבה שנים, ואני חושבת שצריך לברך על העבודה הזו. אני ביקשתי לדבר כי אני כן רוצה לומר כמה מילים על השיח הסוער שהיה פה סביב ארגון "שוברים שתיקה" ולספר על חוויה אישית שלי. אני הייתי נשואה טרייה, בן-זוגי נקרא בצו 8 לג'נין ב"חומת מגן", ומצאתי את עצמי מודאגת באמת בצורה בלתי נתפסת. לא היה אפשר לדבר בכלל, לא ידעתי מה קורה, ידעתי שיש הרבה מאוד נפגעים, אני לא יכולתי לשמוע מה קורה, והדבר הבא שמייד עלה זה שיש טבח. עכשיו אני אספר לכם בכמה מילים, אני בדרך כלל מאוד פרטית, על בן-זוגי. הוא מורה בבית-ספר יסודי, הוא סיים את הדוקטורט שלו בתלמוד, בזמנו הוא היה מאסטרנט, כתב את התזה. באמת אדם טוב לב, שאי-אפשר לחשוד בו בשום עשייה כזו. והחוויה הזו של לשבת בבית ולשמוע דיון סוער בטלוויזיה על האם בן-הזוג שלי כן ביצע טבח או לא ביצע טבח, זו חוויה בלתי נסבלת. ואני חושבת שאת החוויה הזו, את העומק של החוויה הזו, של אנשים שיוצאים לצבא לא כי הם רוצים להילחם אלא כי אין ברירה וצריך להילחם, וכשהם נמצאים שם השיח שהם מקבלים והמהלומות שהם מקבלים זה שהם מבצעים טבח או שהם עושים דברים שלא ייעשו, זה דבר כמעט בלתי אפשרי עבור ציבור.

בוודאי שצריך ביקורת פנימית. בוודאי. ואני גם חושבת, נדמה לי, שבצבא שלנו לא תמיד ידעו לעשות את הביקורת כמו שצריך. אנחנו מכירים את סיפור קו 300, אנחנו יודעים את זה. אבל בוודאי שבשנים האחרונות, ויכול להיות שזה גם בזכות ארגונים שונים, הצבא למד לעשות ביקורת פנימית הרבה יותר טובה. אנחנו יודעים עכשיו על שני חיילים שירו בגמל,

לוחמי עילית, מיחידת "דובדבן", באמת אחת היחידות המובחרות. והצבא לא מתבייש ואף אחד לא מרגיש לא בנוח, יעמידו אותם לדין, והם יצטרכו לשאת בתוצאות המעשים שלהם. לכן אני חושבת שאפשר גם להעביר את הביקורת בדרך שאנשים יכולים לשמוע אותה. וגם עצה, באמת מאהבה, להעביר את הביקורת פה. לא לצאת החוצה ולא לדבר עליה במקומות אחרים, לתת לאנשים את ההזדמנות לנהל את השיח הפנימי ולהבין מה הדברים שנעשו ולהבין מה צריך לתקן.

תחשבו על זה שכל פעם שמעבירים ביקורת כזו יש את המשפחה ואת החברים, שאומרים לעצמם: לא יכול להיות שזה קרה.

צריך להעניש, אבל אי-אפשר להכפיש צבא שלם וציבור שלם ומדינה שלמה.

חברת הכנסת מירב בן ארי, אחרונת הדוברים, ואחר כך אנחנו עוברים להצבעה.

זה בזכותי שאת עולה. גברתי היושבת-ראש, אני לא יודעת אם אדוני השר כאן, אבל קודם כול, רק בעניין, אדוני היושב-ראש, חברי, איפה השר?

השר תכף ייכנס. אז לא להפעיל לה שעון.

תנו לי לדבר, יש לי הרבה מה להגיד. אל תפעילי לי שעון, גברתי היושבת-ראש, עד שהשר נכנס. אני רק רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שתבדוק את עצמך, מהאופוזיציה, לא הקואליציה. אני רק רוצה להגיד שמקריאה ראשונה לסדר הוא עבר לקריאה שלישית, ואז הוא הוציא אותי. אז זה לא היה בסדר. אבל בגלל ששלחת לי מכתב, אז זה בסדר. קיבלתי וחזרתי, ותודה.

זה בסדר גמור. אנחנו חברים מספיק טובים. מירב, הזמן שלך הולך ואוזל. השר לא נמצא, סליחה. השר לא נמצא, השר תכף ייכנס. יש כאן סגן יושב-ראש כנסת ותיק ומיומן. אני סומכת עליו. מירב, השר יצא רגע והוא תכף ייכנס.

לא, אני, אם הייתי יודעת, מה אם היית יודעת? אני אמרתי לך שהשר, אז תתחילי לי את הזמן, גברתי. גברתי היושבת-ראש, בהיעדר שר היא יכולה לדבר עד הבוקר. השר יצא רגע לכמה דקות. זה לא בעיה שלה. זה לא בעיה שלי.

בואו נסיים את הדיון הזה. שלוש דקות מעכשיו, אפילו לא דקה יותר. גברתי היושבת-ראש קשוחה. אני רוצה,

להגיד שהחוק הזה הוא חוק מצוין, הוא חוק עם מטרה טובה, ובאמת מפלגת כולנו, כמו שגם אמרנו, מביאה חוקים כדי להקל את מצוקת הדיור.

אני לא יכולה להתעלם ממה שהיה כאן עכשיו,

וגם החצים שהופנו נגדי באופן

וגם אל חברת הכנסת נאוה בוקר וחברת הכנסת רחל עזריה. חבל שחברות הכנסת ממרצ לא נמצאות כאן, אבל לא משנה, אולי הן ישמעו את מה שיש לי לומר להן. הארגון הזה, "שוברים שתיקה", זה ארגון שמספק עדויות שליליות באופן קבוע. אתן לכם דוגמה מנתונים שהוצאתי היום: רק בשנה האחרונה קרוב ל-60 עדויות שליליות ועשרה אירועים בעולם. עכשיו, אני שואלת דבר כזה: אם נורא חשוב לכם המוסר, אם המוסר שלכם כזה גבוה, לאן אתם הולכים עם העדויות האלה? מה יש לחברי הפרלמנט האירופי כל כך להתעניין במוסר של צה"ל? אני אומרת: אם יש לכם ביקורת כזו משמעותית, תביאו אותה, תביאו אותה לכאן. ללכת ולשפוך את דמם של חיילי צה"ל, חד-משמעית, זה מה שהם עושים, ארגון "שוברים שתיקה". לא נמצא פה חבר הכנסת ג'בארין,

ולא יודעת מה, השווה אותי לחבר הכנסת גל, לחבר הכנסת ינון מגל. מה זה קשור בכלל? וגם לבוא ולהגיד לי שאני חברת כנסת מוערכת. אני יודעת שאני חברת כנסת מוערכת, ואני יודעת שאני עושה את עבודתי, תודה. אבל עם כל הכבוד, מותר לי לומר, הנה חברת הכנסת גלאון, שגם אני עושה אתה באמת הצעות חוק נפלאות שעוסקות בזכויות אדם, אבל מותר לי לומר, גם לך וגם לחברי כנסת אחרים, שארגון כמו "שוברים שתיקה", מבחינתי שופך את דמם של חיילי צה"ל. ואני אגיד לך משהו אחד, אסור לך להגיד את זה. אני אגיד את זה, ואגיד עוד משהו. כי את אומרת דברים שאין להם אחיזה במציאות.

חברת הכנסת גלאון, אני מבקשת, אני רוצה להגיד משהו על העניין של המכתב לנשיא.

המכתב לנשיא, מי שקרא גם את המכתב לנשיא המדינה, דיבר על כך שכן, לדעתי נשיא המדינה לא צריך להיות בכנס שנמצא שם בחור מ"שוברים שתיקה" שאומר שצה"ל יורה על פלסטינים במכונת ירייה. אף אחד לא אמר את זה. כן, סליחה, הוא אמר את זה, זה מצוטט.

מעניין שכל מה ש"שוברים שתיקה" אומרים זה נכון, אבל מה שאומרים עליהם זה לא נכון. יש פה מה שנקרא דיסוננס מדהים.

במכתב גם נאמר במפורש שאם הנשיא, שאנחנו מכבדים אותו מאוד, יחליט ללכת לכנס הזה, אנו מצפים שהוא ידבר בגנות הארגון. ועשה,

נשיא המדינה, שאמר בכנס עצמו שהוא לא ישתתף בפאנל של "שוברים שתיקה". ואני מחזקת את ידי הנשיא. שמע אותך.

את לא שמעת שבאו ואמרו על הדה-לגיטימציה שעושים לנשיא המדינה. כשהיה מסע ההכפשות, אני מבקשת לסיים. שנייה, גם הם הפריעו לי. כשהיה מסע ההכפשות, רגע. לא הפרענו לך, את הפרעת לנו, את מתבלבלת. רגע. חברת הכנסת גלאון, אני מבקשת לתת לה לסיים את דבריה, כי היא סיימה. אני מבקשת.

כשהיה מסע ההכפשות נגד נשיא המדינה, אני לא יודעת אם את זוכרת, ובאמת באו ויצאו נגד נשיא המדינה מכל המקומות, סיעת כולנו היא הסיעה היחידה שהגיעה כולה לבית הנשיא,

גם יושב-ראש הסיעה שלי פה,

והייתה שם כדי לחזק את נשיא המדינה. אז בבקשה לא להגיד לי אם אנחנו בעד או נגד. זה בכלל לא קשור לנשיא המדינה. נא לסיים. אני מסיימת, אני מסיימת. מדובר, מה הקשר להיתרי בנייה ולחוק? די. שאלה טובה. אבל אתם לא יכולים לפנות אלי, חברת הכנסת מירב בן ארי,

אני מבקשת לסיים. אבל אני אומרת משפט סיכום וכל שנייה מפריעים לי. מבקשת לסיים. לסיים. גברתי היושבת-ראש, אני אומרת משפט סיכום בלי שיפריעו לי באמצע ואני מסיימת.

אני רוצה להגיד משהו אחד, חבר הכנסת ילין: לא תכננתי לדבר על "שוברים שתיקה", אוקיי? אבל כל פעם שיגיע לפה חבר כנסת וידבר בעד ארגון "שוברים שתיקה", אני אבוא ואקום ואגיד שאני נגד הארגון.

כמו שלך מותר להיות בעד, לי מותר להיות נגד. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי.

וארגון "שוברים שתיקה" מבזה את חיילי צה"ל. סליחה, חברת הכנסת מירב בן ארי, סיימתי.

תודה רבה. חברים, חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. רגע.

אתה משיב על "שוברים שתיקה" או על, ?

מה, סגן השר? יש לך רוב, כולם בעד. תעשה את זה קצר. קצר. אני רוצה להודות לאופוזיציה, שסוף-סוף היא עניינית והיא בעד החוק. מה קרה?

אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לדיון בוועדת הרפורמות של היושב-ראש חבר הכנסת אלי כהן. תוסיפי אותי, בבקשה. לפרוטוקול אני מבקשת להוסיף את חבר הכנסת יואל חסון. לא, לא עבד לי המסך בכלל, זה לא שאיחרתי. בסדר. אני מבקשת להוסיף אותו, לא עבד המסך, אני מבקשת לבוא לבדוק את המסך שלו. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק זה מטרתו לטפל בנושא אופן בנייתה ועיצובה של נוסחת ההקצאה של מקורות חוק ביטוח בריאות ממלכתי בין קופות-חולים, נוסחת הקפיטציה, וזאת על-ידי מתן סמכות לשרי הבריאות והאוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להפעיל שיקול דעת רחב יותר מן הקיים היום ביחס לכללי ההקצאה. סעיף 17 לחוק בנוסח הנוכחי קובע כי ההקצאה לקופות-חולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13 תיעשה בהתאם ליחס בין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות-החולים לבין סך כל החברים המבוטחים המשוקלל בכל קופות-החולים. לפי נוסחה זאת, לכל מבוטח ניתן ניקוד בהתאם לפרמטרים שונים: גיל, מקום מגורים, מרכז או פריפריה, מגדר וכו'. מנגנון זה אינו נותן ביטוי לכלל הפרמטרים המשקפים או מנבאים את יחס ההוצאה בין קופות-החולים השונות, ואשר חלקם אינו יכול לבוא לידי ביטוי בשיטת ניקוד המבוססת על משקל המיוחס לנפש מתוקננת. חברי הכנסת, החוק המוצע קובע כי ההקצאה של מקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) (5) תוכל להתבצע לא רק בהתאם ליחס בין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות-החולים לבין סך כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות-החולים, אלא גם בהתאם להוצאות הצפויות של קופות-החולים והיחס בין ההוצאות הצפויות של כל קופת-חולים להיקף ההוצאות הצפוי של קופות-החולים האחרות, וכן בהתאם לגורמים או מאפיינים נוספים המשפיעים על היקף ההוצאה הצפוי של קופות-החולים או על היחס בין היקף ההוצאה של כל קופת-חולים להיקף ההוצאה של קופות-החולים האחרות. מטרת החוק הנה לאפשר לשר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לכלול בתקנות שיטת הקצאה המבוססת על גורמים ומאפיינים החורגים מההוצאה המיוחסת לנפש. בכך יאפשר החוק התאמה של שיטת ההקצאה גם לתחומים ולסוגי שירותים שבהם התבססות על ניקוד לנפש אינה מייצגת בהכרח את אופן חלוקת המקורות המתאים או האופטימלי. יודגש: החוק אינו משנה את נוסחת הקפיטציה. כל שהחוק עושה הוא להסמיך את שרי הבריאות והאוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לכלול בנוסחה הקיימת היום משתנים נוספים, שלא ניתן לבטא אותם באמצעות ניקוד לנפש, במקרים שבהם מוצדק עניינית לכלול פרמטרים אלו. הממשלה מבקשת את תמיכת הכנסת בהצעת החוק.

יש לנו דוברים בהצעת החוק הזאת, והראשון בהם הוא חבר הכנסת איציק שמולי. בבקשה. מוותר.

חבר הכנסת ישראל אייכלר.

בראשי היא בעלת הבית,

חברי הכנסת, עליתי רק להגיד כמה משפטים, ואני מבטיח בעזרת השם לא לסיים את שלוש הדקות האלה פה. קראתי רק את התמצית. אני רוצה לברך את שר הבריאות על הפעילות שלו במשרד הבריאות וכל הדברים האלה, אבל הייתה לי קודם שיחה עם חבר הכנסת שמולי על הדברים שהוא דיבר בוועדה, וכל המדינה ראתה, כשהוא סיפר את הסיפור של העושק של אנשים ששילמו ביטוח סיעודי על-ידי חברות הביטוח. כולנו מאמינים שהביטוח הסיעודי שהממשלה תיזום יכול להיות פתרון להרבה הרבה אנשים שזקוקים לסיעוד, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת לבקש מכבוד השר ומהממשלה לזרז מאוד את העניין של הביטוח, אנחנו עובדים על זה בערך, לנהל עם האוצר משא-ומתן כפי שהוסכם להגיש תוכנית. נקווה, עד סוף השנה לא בטוח. אבל משא-ומתן עושים עכשיו, וזה יבוצע ב-1 בינואר 2017. כלומר, כבר בתחילת, גם בהסכם קואליציוני. אם הבנתי נכון, אציין את זה לפרוטוקול, אתה אומר שתוך חודש בערך, סליחה, אני מבקשת שקט, אנחנו לא שומעים כאן את כבוד השר. אני מבקש לשמוע את העניין הזה של הביטוח הסיעודי. הפרוטוקול שומע? אחרת אני לא אצטרך להגיד את זה. אמרתי שמבחינת, אנחנו מתחילים בימים הקרובים משא-ומתן על הסיעוד, מה שהצעתי בזמנו. יש עדיין ויכוח על המימון, אנחנו נלבן את זה, ועל-פי ההסכם זה צריך להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017. השנה, ייכנס לזה, אז בהחלט יש הסכמה גם עם האוצר, גם עם שר האוצר, שצריך לעשות את זה, את הסיעוד, עם התוכנית. אז אם זו הבשורה של שר הבריאות, על דעת האוצר גם, שעד 1 בינואר 2017 יהיה כבר ביטוח סיעודי, בעזרת השם, אני רוצה לברך על זה ולסיים את דברי.

תודה רבה. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי? מוותר, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חברת הכנסת רויטל סויד, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת אורן אסף חזן, חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

אני קראתי לך, זכותך לדבר. זכותך לדבר. אני אלחם על זכותך לדבר, רק

החוק, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

אני חשבתי כמו האחרים לוותר, במיוחד בשעה כזו, אבל החוק הזה, אני מבקשת שקט שם בצד. כמי שעברה תקופה שבה הייתי הרבה בבתי-חולים והייתי חייבת לעקוב אחר טיפול באנשים שקרובים ללבי, וראיתי איך בעצם ההרגשה בבתי-החולים, כאשר מעלים שאלות שקשורות לביטחון הבריאותי שלנו, וכאשר צריך לעמוד בתור או לחכות בתור, סליחה, לבדיקות מאוד חשובות ומצילות חיים, והתור מגיע רק אחרי כמה וכמה חודשים, וכאשר מודיעים לבן-אדם שהוא צריך לעבור ניתוח, אבל רומזים לו בצורה זו או אחרת שאם הוא מוכן לשלם ולעשות את זה באופן פרטי אז הניתוח יגיע יותר מהר, יש לי תשובה. לא, זה זמן דיבור שלה.

אני אבוא לקחת את התשובה, אבל אני חושבת גם כן, החוק, בעצם הצעת החוק נותנת תשובה חלקית, כי, לצערי הרב, רופאים משתמשים בקשר הזה שבינם לבין המטופלים כדי להעביר אותם מטיפול דרך קופות-חולים ודרך מערכת הבריאות למסלול של רפואה פרטית, כדי לקבל על זה כסף, לקבל על זה הון תועפות. אני חושבת שהצעת החוק לפחות מורידה את הלחץ הזה, שיכול, או את האפשרות ללחוץ את המטופלים כדי להסליל אותם יותר לרפואה פרטית. במיוחד גם עכשיו, כאשר מתפרסם הדוח על הפחדים של הציבור באופן כללי, על טיב מערכת הבריאות ועל הצורך לקנות עוד ביטוחים ועוד ביטוחים כדי לקבל שירות וכדי לזרז את התורים וכדי להגיע לבדיקות בזמן ולא לחכות עד אין-סוף ואולי להסתכן במחלות ממאירות, אז אני חושבת שהצעת החוק היא הצעה ראויה, ואני חושבת שכדאי מאוד לתמוך בה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר,

אני אתחיל בזה שאני תומך בחלוקה לפי הצרכים, היא לא חייבת להיות שוויונית, אבל אני בא ממקום שלא כך הדבר. אני אומר בדיקות, ואני מבקש גם מהשר שינחה את האנשים שלו, את עובדיו, לבדוק.

במגזר הערבי, מה שאנחנו משלמים על ביטוח הבריאות, אנחנו מסבסדים מקומות אחרים. לנו לא נותנים את השירות כמו שצריך, ואני אתן דוגמאות. לא יכול להיות שרופא מומחה בודק את החולה ושולח אותו לבדיקה מסוימת, או CT או MRI, והוא צריך לחכות לאישור של המחוז, והמחוז, פתאום הרופא שיושב שם במחוז מחליט שהרופא שעובד בקופת-חולים או לא מבין עניין או לא יודע על מה הוא מדבר, והוא צריך לתת את האישור והוא לא מאשר. אבל זה בכל מקום, זה לא רק במגזר הערבי. זה בכל מקום, אבל אם נבדוק את הכמויות, המספרים של החולים, את האנשים, כמה יש וכמה משלמים, אפשר לבדוק כל יישוב ערבי, כמה משלמים ביטוח בריאות וכמה מקבלים מזה. אז אני אומר, זה בוטה וזה צועק לשמים. זה 1. 2. כבוד השר,

נכון שאתה מדבר בטלפון, אבל אחר כך תוכל גם לשמוע. לפני יותר מחודש, בדיון בוועדת הכספים על תקציב משרדך, פניתי אליך בשאלה. ביקשת שאשלח לך מכתב. שלחתי מכתב, והנושא הוא כך, עד היום לא קיבלתי תשובה, והנושא הוא פשוט מאוד. אל תדאג,

אני בטוח שתקבל תשובה.

אני אזכיר את הנושא. פנו אלי כמה אנשים שהגיעו למיון בבתי-חולים בשעות מאוחרות בלילה. הם חויבו לשלם למיון כי אין להם הפניה. קופות-החולים סגורות.

לא קיבלו חזרה, ואפילו אני אומר לך, פניתי אליכם, ביקשתי שכבודך יבדוק את הנושא, כי אנשים לא קיבלו וחייבו אותם, ולפעמים הם גם חברים באותה קופת-חולים, הם חברים באותה קופת-חולים שיש לה בעלות על אותו בית-חולים. מישהו, למשל, שחבר בכללית והולך לבית-חולים של כללית, גם משלמים.

משלמים אם אין הפניה, משלמים. אז הפניה, השאלה, האם יש מישהו שיש לו תחביב ללכת למיון בשעות המאוחרות של הלילה כשהוא לא זקוק לזה? לכן, זה מחייב טיפול. אבל אני אדבר בשני משפטים על העניין של עפולה, של מגרשי הבנייה בעפולה. אני מפה פונה, תם הזמן, אז אני מבקשת ממש, רק בשני משפטים. אני פונה לשר הבינוי, השר גלנט, לפטר את היועץ שלו, סוויסה, שמוביל פעולות גזעניות בניגוד למדיניות השר ובניגוד לחוק. הוא מחויב לפטר אותו. ובמשפט אחרון אני אומר את המשפט שאמר ד"ר קעדאן שהגיע לבג"ץ כדי לקבל מגרש ביישוב יהודי, כולם מכירים אותו, זה בג"ץ מפורסם: למה הגעת לשם? אתה מבאקה-אל-ע'רביה, וזה לא רחוק, אמר את המשפט הזה שמסכם את כל העניין:

אם בבאקה-אל-ע'רביה הייתי מקבל את אותם מגרשים, את אותו שירות, את אותן תשתיות, הייתי מגיע לשם. אז המדינה, הממשלה, אחראית למצב העגום במגזר הערבי, שמגיע למצב שאין לנו מגרשים, אין לנו תוכניות מתאר, אין הרחבה של תחומי שיפוט ואין גם תשתיות, ואז שואלים: למה אתם באים לקנות מגרשים במקומות מעורבים?

בעפולה, מי שקנה, אני מעודד שעוד אנשים יגיעו לשם, וגם שיקבלו את השירותים שמגיעים להם: גם בית-ספר, גם מסגד, גם כנסייה, אם יש אנשים שהם נוצרים, כי זה מה שמגיע להם.

אני מסיים. זה מה שמגיע להם וזה מה שהם צריכים לקבל, ולא, אז טפלו ביישובים הערביים ותנו תוכניות מתאר. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואל חסון. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, קראתי היום שהממשלה החליטה להניח בטונדות בתחנות האוטובוס ובטרמפיאדות בירושלים. איזה כישלון הממשלה הזאת. ככה אתם שומרים על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל? ממגנים את האזרחים האלו למוות? מיגון ועוד מיגון ועוד מיגון? אתם כישלון מוחלט. הצלחתם לדרדר את תחושת הביטחון, כבר עבר, כבר עברתם שם.

הצלחתם לדרדר את תחושת הביטחון. בגלל חברי הכנסת יוגב וסמוטריץ, ההזויים האלה, שיושבים אתכם בקואליציה וגורמים לכם למגן את ישראל למוות. עם חולם. סמוֹטריץ. סמוֹטריץ.

אתם הפכתם את ירושלים להתנחלות מבודדת. כבר באיתמר יותר בטוח. תראו מה עשיתם לתושבי ירושלים. הרי על מה בחרו בכם בבחירות האלה? תגיד להם שפרס לא חילק את ירושלים והם חילקו את ירושלים. הם המחלקים הכי גדולים של ירושלים.

יותר מזה אני רוצה לומר לכם, על מה נבחרתם בכלל? חברת הכנסת ברקו, על מה נבחרתם? נבחרתם על דבר אחד, דבר אחד, דבר אחד, מזמן לא קראת בשמי. הצליח לשכנע ראש הממשלה שהוא הגדול בביטחון.

שהוא הראשון לזהות את צרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל.

איזה כישלון, איזה כישלון. תגיד להם: חזק מול עבאס, חלש מול ה"חמאס". אתם כישלון. ה"חמאס" משגשג בעזה, ארגוני הטרור פועלים באופן חופשי ברחובות ירושלים. לא ממגרים את הטרור. אז אתם אומרים, מה הבשורה שלכם לתושבים היום? תתמגנו. תתמגנו. אתם יודעים מה, חברי חברי הכנסת? אתם זוכרים שבמלחמת המפרץ חילקו לנו מסכות? הממשלה נתנה מיגון אישי לכל אזרח. אני לא אתפלא אם תהיה כאן גם עכשיו חלוקה של אפודי מגן לכל אזרח. אפודי מגן לכל אזרח.

מיגון אישי, מיגון אישי. הגנה מפני סכינאות, אפוד. אתם הרי לא מסוגלים לתת ביטחון אסטרטגי, אז אתם הולכים לביטחון טקטי. אתם מסוגלים.

גברתי היושבת-ראש, נא לסיים.

גברתי היושבת-ראש, יחלקו אפוד אישי, וגם את, חברת הכנסת ברקו, תקבלי אפוד אישי, למרות שאת מבינה בטרור,

אבל כנראה ההבנה שלכם בטרור לא עוזרת לציבור הרחב. הרחובות מופקרים, אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע לכם בשום מצב.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין,

למרצ? עשית אחמ"ש עם מרצ? ענת, יואל נשאר בימין, אתם חתכתם שמאלה, מה לעשות. תודה, גברתי היושבת-ראש,

אני מבקשת לאפשר לחבר הכנסת דב חנין. בבקשה.

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, כל הצעת חוק בענייני בריאות שמגיעה אלינו צריכה להיות עבורנו, חברי הכנסת חברי חבר הכנסת חסון, אי-אפשר ככה, באמת. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע לחבר הכנסת דב חנין.

כן, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. הצעות חוק בענייני בריאות שמגיעות אלינו צריכות להיות עבורנו, עמיתי חברי הכנסת, הזדמנות לעסוק באתגרים, בקשיים ובאפשרויות של מערכת הבריאות הציבורית בישראל. זו אחת השאלות המרכזיות והחשובות ביותר שנמצאות על סדר-היום החברתי שלנו. אדוני השר, אני מכיר את המסירות שלך ואת המחויבות שלך למערכת הבריאות הציבורית, אבל התפקיד הזה הוא תפקיד כפוי טובה, כי אתה רק שר הבריאות ואתה לא גם שר האוצר, אין לך היכולת לקבל את כל המשאבים הנדרשים כדי שלא נתקוטט לגבי מערכת הבריאות לאיזה כיוון למשוך את השמיכה, האם למשוך אותה קצת לכיוון הראש, או טיפה למתוח אותה לכיוון הרגליים. אנחנו חייבים ברמה המערכתית להגדיל משמעותית את התקצוב של מערכת הבריאות הציבורית. זאת שאלת השאלות, ואין יום מתאים להעלות את הנושא הזה, גברתי היושבת-ראש, מהיום. אין יום מתאים.

כי מחר, אדוני שר הבריאות, שבעברך היית יושב-ראש מצטיין של ועדת הכספים, מחר רוצים לחלק 20 מיליארד שקלים לכל מיני מטרות,

חלקן מטרות ראויות, אני לא אומר שכל המטרות הן לא ראויות, 20 מיליארד שקלים שנמצאו כעודפים בתקציב המדינה הזו. אגב, שערורייה שלא תיאמן, מעבירים תקציב ופתאום מספרים לנו ששכחו 20 מיליארד שקל. סך הכול, מה זה 20 מיליארד שקל, בינינו? וזה הרגע שבו צריך להשמיע קול חזק וברור של צעקה ושל דרישה להעביר למערכת הבריאות את הכסף, כדי למשל לקדם את המסקנות של ועדת גרמן, הוועדה שפעלה בקדנציה הקודמת ואימצה שורה של המלצות שנועדו לחזק את מערכת הבריאות הציבורית, שנועדו לקצר את התורים, שנועדו לחסל את צווארי הבקבוק במערכת, שנועדו לעודד אנשים לפנות למערכת הבריאות הציבורית ונועדו לעודד אנשים להישאר במערכת הבריאות הציבורית ולעבוד במערכת הבריאות הציבורית. אנחנו נמצאים פשוט ברגע של הזדמנות היסטורית, גברתי שרת הבריאות לשעבר חברת הכנסת גרמן, ואני חושב שאנחנו פה, ידידי הבריאות הציבורית מכל צדדי הבית הזה, צריכים לשלב ידיים ולהגיע מחר לוועדת הכספים עם סל מכולת גדול ומלא דרישות, נא לסיים. ולעמוד על כך שחלק גדול מ-20 מיליארד השקלים האבודים שנמצאו ילך למערכת הבריאות הציבורית. זה הדבר הכי חשוב.

חברת הכנסת יעל גרמן,

כבוד השר, שנמצא פה, בהחלט, שר הבריאות, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני יודעת שהחוק הזה הוא מאוד מסובך. אני יודעת שאם אני אתחיל לספר לכם עכשיו מה זה קפיטציה ואיך באמת מחלקים את הכספים, זה ישעמם אתכם בשעה זו של הלילה. אז אני רק אומר לכם ששיטת הקפיטציה היא שיטה שבה מחלקים את הכספים לקופות-החולים, ומשתדלים דרך שיטת הקפיטציה גם לתת ביטוי לערכים שאנחנו רוצים להכניס, כמו למשל: פריפריה, זקנים, ילדים, נשים. זאת אומרת, יש מקדם. זה לא רק היחס של מספר המבוטחים בכל קופה, אלא גם בתוך הקופה, אם יש יותר קשישים, אם יש יותר בפריפריה, אם יש יותר נשים, יותר ילדים. זו בגדול שיטת הקפיטציה. הנה, עשיתי לכם את זה ממש ממש בקיצור. אבל הפעם, רוצים לתת את הסמכות לשר הבריאות ולשר האוצר, כדי שהם יוכלו, למרות שיש שיטה, לשנות את הפרמטרים. אז, חברים יקרים, אני מאוד מעריכה במיוחד את שר הבריאות הזה, וגם אני הייתי שרת הבריאות, ואני בוודאי מעריכה את שר האוצר, ואני לא חושבת שאפשר לתת בידיהם את הסמכות לשנות את שיטת הקפיטציה. אני חושבת שהגיע הזמן שתשב ועדה של מומחים, שיהיו בה בוודאי אנשי משרד הבריאות ואנשי משרד האוצר, אבל יהיו בה גם נציגים של קופות-החולים. וכן, גם נציגים של בתי-החולים, שכאילו עומדים בצד המתרס השני אבל בסופו של דבר הם מקבלים את הכספים מקופות-החולים, אז מה זה משנה? ויהיו בה כלכלנים, והם ישבו ויחלקו מחדש, השיטה הזו, לדעתי אבד עליה כלח, ולא רק שהיא לא טובה אלא שמוסיפים עכשיו עוד מרכיב שהוא פחות טוב. זו הסיבה שאני אהיה נגד החוק הזה.

עמד כאן לפני דב חנין ואמר מילה במילה מה שרציתי לומר: אדוני שר הבריאות, מחר מחלקים 18 מיליארד שקל מהכספים שכולנו ידענו, אני חושבת שזה היה לפני חודשיים שאני עמדתי פה ותיארתי את הסצנריו הזה. אמרתי: חברים, יש עודפים, והם לא מחולקים כמו שצריך, ולקראת סוף השנה יתחילו לחלק אותם לימין ולשמאל. אז את העודפים שישנם צריך לתת למערכת הבריאות, מערכת הבריאות שמשוועת לכסף, לבתי-החולים, לגירעונות של קופות-החולים,

כמו שדב אמר וגם אתה, אדוני השר, מדבר על כך, לקיצור תורים במלר"דים, במרכזים לרפואה דחופה,

להוספת כמה שיותר פול-טיימרים ולתוספת של עשרות-אלפי ניתוחים כדי לקצר את התורים לניתוחים. אני קוראת לך, אדוני השר, ולחברי ועדת הכספים, מחר בוועדת הכספים לדרוש תוספת של 3 מיליארד שקלים מתוך ה-18, זה כלום אני מבקשת לסיים. זה פחות מ-20% למערכת הבריאות של מדינת ישראל. תודה. אני מבקשת מהשר, אם הוא רוצה לסכם את הדיון, בבקשה. סליחה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת סתיו שפיר, גם היא אינה נוכחת. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

שחברי הכנסת דיברו כאן, גם חברת הכנסת גרמן, השרה לשעבר, על מה זה לבקש תוספת 3 מיליארד שקל עכשיו, אני אשמח מאוד אם אני אקבל לא רק 3, שאני אקבל כל 18 מיליארד השקל. אבל איזו דמגוגיה זה לבקש 3 מיליארד שקל בוועדת כספים.

אני אתן לכם ברכה, ברכת הדיוט, תצליחו ותביאו לי 3 מיליארד שקל. מה שכן, אנחנו התמקדנו בכל הסעיפים שהוזכרו, ואנחנו מביאים כסף סעיף-סעיף: אנחנו מביאים כסף לקיצור תורים, אנחנו מביאים כסף ל-MRI, אנחנו מביאים כסף לזיהומים, אנחנו מביאים כסף לחדרי מיון, כסף בנפרד לקיצור תורים. עושים את הכול בכסף, שמיועד לכל סעיף וסעיף. אז עושים את זה. שאני אגיד לך כרגע שיש לי אפשרות להרחיב את זה?

שאגיד לך שאת הסל צריך להרחיב?

אבל מה? אני לא נגד פול-טיימרים, גם פול-טיימרים יהיו. אבל, רגע, רגע. אבל אני בעד שר"פ. זה לא יעזור לכם, אני בעד שר"פ. אני חושב ששר"פ צריך להיות, צריך להכניס את זה. ואני בעד להכניס את התרופות מצילות החיים לתוך השב"ן. זה ידוע, כל התורה,

אבל להגיד, אני רוצה שתעשי סקר בין כל חברי הכנסת, אם את דורשת 3 מיליארד שקל ממשרד הבריאות, איך מגיבים לך. תסתכלי את לבד. אני צריך להילחם? אני יושב כרגע במזנון הכנסת ולוחם עם האוצר על 50 מיליון שקל. ככה נראית המערכת היום, זהו, ואת יודעת אותו דבר. כולם יודעים את זה. אבל יש לכם עודפים אדירים, אדוני. תתפלא לשמוע, אני לא רוצה להגיד לכם, בגלל שליטת עין, כמה כסף קיבלתי. קיבלתי הרבה כסף.

קיבלתי בתקציב, וקיבלתי אחרי התקציב עוד יותר כסף.

לא רחוק ממיליארד שקל. אבל מה? אם אני צריך כסף, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אני צריך לחדרי מיון, אני צריך להשקיע 100 מיליון שקל, לפחות למה שיקרה שם, זה נורא ואיום,

זיהומים, 4,000 6,000 אנשים מתים בשנה מזיהומים, פי-עשרה מאשר בתאונות דרכים, אני צריך להכניס גם שם לפחות 100 מיליון שקל, עכשיו, צריך את קיצור התורים,

MRI, גם זה. כל סעיף וסעיף יש לי.

שאני אגיד לכם שזה מספיק?

בהחלט צריך תוספת בבריאות. אבל שכחתם דבר אחד, ואת זה אני אומר לכולם, אני אומר את זה לפרוטוקול, אני אסיים לפחות בדבר

תוחלת החיים בארץ יותר גבוהה מאשר בכל המדינות, תגידו מה שאתם רוצים, זה לא שום אסון, זו ברכה. ברכה. צריך שיהיה מספיק לסיעוד, דיברנו על זה, ושמולי מעביר. אני שמח כי זה בוועדה בכנסת. אני אשמח מאוד לשתף, שמולי, אתה לא שומע אותי.

אני אמרתי שאני אשמח מאוד לשתף, הוא לא שומע אותך, ואתה לא שומע את עליזה. אני שמעתי. יש לי עוד דקה. אמרתי שאני רוצה לסיים בדבר טוב. אז קודם כול, תוחלת החיים בארץ עלתה, וזו ברכה. צריך לראות שאנשים שחיים יותר לא יסבלו, שיהיו להם חיים טובים יותר, וזה דרך הסיעוד,

בעזרת השם, אני מעביר את זה לפרוטוקול הכנסת, בהחלט נביא את זה ונעשה את זה מסודר בקרוב ממש.

אנחנו עובדים להצבעה. חברי חברי הכנסת, נא לשבת במקום, אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו 2015,

התוצאות הן: בעד, 25, נגד, 13, אין נמנעים. החוק עבר בקריאה ראשונה, והוא יעבור לוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי-המשפט), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני ממלא, כמובן, את מקום שרת המשפטים. הצעת חוק בתי-המשפט היא תוצר של עבודה ארוכת שנים שהוביל משרד המשפטים בשיתוף הנהלת בתי-המשפט, משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים. ההצעה מבקשת לעגן לראשונה בחקיקה הראשית את מעמדו של משמר בתי-המשפט, תפקידיו וסמכויותיו, כגוף האחראי על שמירת הסדר הציבורי וביטחון הציבור בבית-המשפט ובסביבתו הקרובה ועל אבטחת שופטים, רשמים ועובדי בתי-המשפט. משמר בתי-המשפט פועל מכוח הסמכה שניתנה מצו של שר המשטרה משנת 1995, לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) , התשכ"ט 1969. עד אז שמור היה תפקיד זה למשטרת ישראל. התיקון נועד להסדיר בחקיקה את תפקידי המשמר וסמכויותיו, תוך התבססות על המודל הקיים היום ומבלי לגרוע מסמכותה הכללית של המשטרה להנחות את המשמר. על-פי ההצעה, הוגדרו למשמר בתי-המשפט שני תפקידים מרכזיים: 1. הגנה על הרשות השופטת, על-ידי אבטחת השופטים, הרשמים ועובדי בתי-המשפט, לרבות בביתם כאשר הם מאוימים, האחר, שמירה על הסדר הציבורי בבתי-המשפט,

מניעת הפרות סדר, התפרעויות והפרות חוק בבתי-המשפט. מאבטחי משמר בתי-המשפט הם עובדי מדינה שניתנה להם הכשרה מיוחדת המקנה להם את הידע והמיומנות להגן על השופטים ועל ציבור באי בתי-המשפט ואת היכולת לפעול בתחום בתי-המשפט ובסביבתם הקרובה במקרים של הפרות סדר, ברגישות הנדרשת לשם השבת הסדר על כנו. הצעת החוק תקנה למאבטחי המשמר שורה של סמכויות שיאפשרו מתן מענה אפקטיבי במסגרת התפקידים שהוגדרו למשמר בתי-המשפט, לרבות סמכות חיפוש על גופו של אדם, סמכות תפיסה, סמכות מניעת כניסה לבתי-המשפט והוצאה מהם, סמכויות עיכוב, ובנסיבות מסוימות, כגון ביצוע עבירה המעוררת חשש לפגיעה בביטחון הציבור או חשש לשיבוש הליכי משפט, אף סמכויות מעצר. סמכויות אלו, מעצם טיבן, יש בהן משום פגיעה בזכויות הפרט, לפיכך עיגונן בחקיקה הכרחי. אבהיר כי מדובר בסל סמכויות רחב מסל הסמכויות הנתון למאבטחים הפרטיים הפועלים מכוח חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה 2005. סל הסמכויות הרחב נועד לאפשר את התנהלותו של המשמר בתחום בתי-משפט ובסביבתם הקרובה, באופן שיצריך מינימום של מעורבות משטרתית בהפעלת הסמכויות בשטח.

אבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק. תודה. אנחנו מתחילים עם ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יעל גרמן.

מוותרת. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח. חברת הכנסת זהבה גלאון. אני פה, אבל אני מוותרת.

חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. מה, אני לא בתור לנאום? כרגע לא מופיע. לא יכול להיות, אני במקום מיכל רוזין. מיקי, אתה יותר מאוחר, מקום 26. מיקי,

לך.

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אני עומד פה על הדוכן, מיקי. ששש, חברים, אני מבקשת שקט. לאפשר לאחרים. בבקשה. אני עומד פה על הדוכן כדי למחות קודם כול על ההתנהגות של הנשיאות של יושב-ראש הכנסת. אני מגיש הרבה פעמים הצעות, שאילתות, והן לא מתקבלות, ואני אתן דוגמה. השבוע ביקשתי לשאול את שר התחבורה שאילתה כל כך פשוטה, המשרד משגע אותנו שיש לו תקציב למגזר הערבי לסבסוד תחבורה ציבורית. בטירה הפסיקו, זה היה קיים והצליח, וביקשו, ראש העירייה, ראש האופוזיציה פנו לחברה, ואמרו: בסדר, אנחנו נחזור זמנית עד סוף החודש.

1. חודשים רבים אנחנו מחכים שיהיה בטייבה, שיהיה בקלנסואה, שיהיה בכל מיני מקומות במגזר הערבי, לא קיים. יושב-ראש הכנסת בחר לא לאשר את השאילתה הזאת. יש עוד נושא שאני מבקש להעלות בהצעה לסדר-היום, הצעה דחופה לסדר-היום, וזה העניין של החיילים שהפריעו לעיתונאית של הטלוויזיה הפלסטינית לשדר. הם התחילו לצעוק, הם סגרו את המצלמה, הם לא רוצים שאנשים יראו את הדברים. אני מקשר את זה גם, למרות שאני לא כל כך נכנס לפרטים של העניין של "שוברים שתיקה" מה? לא רוצים שאנשים ידעו? אני חושב שזה יותר קשה לשקר מאשר שמישהו יגיד לך שקרן. אז מה שחשוב, שאנשים גם יראו את האמת, ולאפשר לאנשים לראות את האמת, ואז להתמודד עם האמת ולא לכסות אותה, ולא לעשות את עצמנו כאילו שאנחנו לא רואים. עוד דבר. בוועדת הכספים ובתקציב המדינה הכניסו כמה סעיפים של תקציב, לכאורה, למגזר הערבי, תקציבים שלא ניתנים לניצול, הם לא מאפשרים. הסעיפים האלה רשומים, אבל אם אני הולך לבנות מבנה ציבור ואין לי שטח לבנות אותו, אז אני לא בונה אותו. אם יש לי שטח, אם יש לי אישור לבנות בית-ספר, ותוכנית המתאר או שהתוכנית המפורטת לא מאושרת, אז אין לי את הקרקע ואני לא יכול לבנות אותו ללא היתר. אז אלו יהיו יתרות בתקציב, והן יישארו לשנה הבאה, ובשנה הבאה הן יועברו בדיוק כמו שהולכים לעשות ומנסים לעשות מחר ב-18 מיליון שקל. צריך לבדוק, ואני רוצה לקבל גם תשובה, כמה מ-18 המיליון האלה היו צריכים להיות ביישובים הערביים ולא נוצלו רק בגלל שאין שטח מאושר לבנות או להקים את הפרויקטים? זה אחד הדברים שאני אומר. אני עומד פה ואני מאשים. אני מאשים את הממשלה, ואני מאשים אותה באפליה גם במקומות שמדברים על תקציב. הם מפלים, כי למראית עין נותנים את התקציב, והם לוקחים אותו ממש בשיטה ובדברים לכאורה מתוחכמים, אבל הם גזעניים והם מפלים.

אני מסיים. ואני עוד פעם אומר, עניין מתווה הגז, אני רוצה לשמוע הבטחה מראש הממשלה שאנחנו נקבל שוויון תוך כמה שנים ממאות המיליארדים שייכנסו לקופת המדינה, ושהחוק להשוואת קצבת נכות לשכר המינימום גם הוא יאושר, היות שיש לנו את כל המיליארדים האלה שחוזרים לקופה או נכנסים לקופה ממתווה הגז.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין.

היושבת-ראש, תודה, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני אהיה מאוד קצר, כי יש לי הרבה מאוד הערות על החוק הזה, אבל את ההערות האלה אני מניח שאני אעיר במסגרת הדיונים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלתת למאבטחים של בית-המשפט סמכויות של שוטרים. אין להם הכשרה של שוטרים, אין להם אחריות של שוטרים, ואי-אפשר לתת להם כוחות וסמכויות של שוטרים. זה מהלך בעייתי, זה מהלך מוטעה. אבל אני מאוד בעד שיהיה משמר לבתי-המשפט. אני מאוד בעד שיהיה משמר לבתי-המשפט. בתי-המשפט צריכים משמר. מפני מי בתי-המשפט צריכים משמר, עמיתי חברי הכנסת? קודם כול מפני הממשלה. ממשלה שכל כך עוינת את בתי-המשפט אני לא זוכר מאז שאני בכנסת, ולדעתי גם ממשלות קודמות לא הגיעו לרמת העוינות וההתקפה שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת מייצרות כלפי בתי-המשפט. אנחנו שומעים התבטאויות חמורות של אנשים בכירים בקואליציה, אנחנו שומעים התבטאויות חמורות של שרים בממשלה כלפי פסקי-דין של בתי-משפט, אנחנו שומעים התבטאויות חמורות של שרת המשפטים, השרה שלא נמצאת אתנו היום, שהייתה צריכה להציג את החוק הזה. השרה שאמורה להיות אמונה על כבודם של בתי-המשפט, על תפקידם של בתי-המשפט,

בקיצוני המתלהמים בהתקפה חסרת רסן, בהתקפות חסרות רסן על בתי-המשפט. עמיתי חברי הכנסת, בתי-המשפט אינם מעל הביקורת. בתי-המשפט אינם מעל הביקורת. מותר לבקר בתי-משפט, מותר להתווכח עם בתי-משפט, מותר לחלוק על פסקי-דין. הכול מותר. השתלחות בבתי-משפט היא דבר בעייתי, וניסיון לפגוע בעצמאותה של המערכת המשפטית, כשהוא בא מצדו של השלטון, זה דבר מסוכן, זה דבר שיש לו השלכות חמורות על כל אחד ואחת מאתנו. צריך בתי-משפט חזקים לא בשביל בתי-המשפט, צריך בתי-משפט חזקים כדי שאפשר יהיה להגן על זכויות האדם, על זכויות האזרח, על זכויות המיעוט, על זכויות החלשים, על זכויות אלה שהחברה, המדינה והשלטון דורסים אותם. לכן צריך בתי-משפט חזקים, לכן צריך משמר חזק לבתי-המשפט, אבל זה לא המשמר שיש בהצעת החוק הזאת, זה משמר אחר לגמרי.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. לא תודה. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת יואל חסון, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, גם אינו נוכח, חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת. זהו, סיימנו עם רשימת הדוברים. השר, אתה רוצה לסכם או שאנחנו נעבור להצבעה? לא צריך. אנחנו תומכים, נכון? כולם תומכים? תומכים? אוקיי, אז אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקשת מחברי הכנסת לשבת במקומם. ביקשנו שמית. אני מפעילה את ההצבעה, בבקשה. הכול בסדר. שבו במקומכם. אני מפעילה את השעונים. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי-המשפט), התשע"ו 2015, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. התוצאות הן: בעד 23, מתנגדים, 2, ואחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק, ועדת החוקה, חוק ומשפט, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך-דין בעבירות ביטחון), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יעקב ליצמן, שר הבריאות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ממלא-מקום של שרת המשפטים. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך-דין בעבירות ביטחון), התשע"ו 2015,

מבקשת להחליף את סעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשנ"ו 1996, בסעיף חדש המתבסס על סעיף 35 הקיים, תוך הכנסת תיקונים משמעותיים אשר נועדו להביא לשיפור בזכויות חשודים בעבירות ביטחון תוך שמירה על ביטחון המדינה. התיקון המוצע הוא רכיב אחד מתוך מכלול המלצותיה של הוועדה המייעצת לשרת המשפטים לעניין סדר דין פלילי וראיות. הוועדה, בראשות שופטת בית-המשפט העליון מרים נאור, כתוארה אז, עסקה קרוב לשלוש שנים וחצי בנושא עיגון זכויות יסוד של נחקרים בחוק והמליצה על תיקוני חקיקה נרחבים ומקיפים בתחום. כעת הוחלט לקדם את התיקון לסעיף 35 לחוק המעצרים בנפרד, בשל הצורך לעשות שימוש בהגדרה המתוקנת של עבירת ביטחון שבסעיף 35 לחוק המעצרים בהקשרים שונים, עקב אירועי התקופה האחרונה שבמסגרתם מבוצעות עבירות רבות על רקע ביטחוני. עיקרי התיקונים המוצעים הם: תיקון ההגדרה של עבירת ביטחון, יצירת הבחנה בין עילות שונות למניעת מפגש של עצור החשוד בעבירות ביטחון עם עורך-דין,

קביעת פרקי זמן שונים שבהם ניתן למנוע מפגש בהתאם לחומרת העילה, וכן קביעת מבחנים הסתברותיים להתממשות העילה. כמו כן, מוצע לקבוע גורמים שונים שיוסמכו להורות על מניעת מפגש, לפרקי זמן שונים, בהתאם לחומרת העילה וההסתברות להתממשותה: ממונה על החקירה, נשיא בית-משפט מחוזי ובית-המשפט העליון. מוצע כי פרק הזמן המרבי שבו ניתן יהיה למנוע מפגש ייוותר כפי שהוא כיום בסעיף 35 לחוק המעצרים, ויעמוד על 21 ימים.

פרק זמן זה ייוחד למקרים שבהם שופט של בית-המשפט העליון, לבקשת ראש שירות ביטחון כללי, שהוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה, שוכנע כי קיימת הסתברות גבוהה שדחיית הפגישה תאפשר מעצר של אחרים אשר עשוי למנוע פגיעה בחיי אדם, או שתמנע פגיעה בחיי אדם בכל דרך אחרת, או ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי קיימת הסתברות גבוהה שדחיית הפגישה תמנע פגיעה חמורה וקשה בביטחון המדינה. אני סבור כי התיקון המוצע יביא לשיפור בזכויות חשודים בעבירות ביטחון ויסייע להתמודד עם האירועים הביטחוניים של תקופה זו. נוכח האמור לעיל, אני מבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, התעייפת? אוקיי, מוותר. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת מירב בן ארי. מוותרת. חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל רוזין, גם אינה נוכחת, חברת הכנסת רויטל סויד, מוותרת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו עוסקת בסוגיה רגישה ומורכבת במיוחד, והיא הסוגיה של מניעת מפגש של עצור שחשוד בעבירות ביטחון,

אני עליתי לדוכן לדבר קודם כול מכיוון שאני חושב שאסור שחוק בנושאים כאלה יעבור בלי דיון רציני ובלי דיון בכלל במליאת הכנסת. זה דבר, לטעמי, שאי-אפשר להעלות אותו על הדעת, שחוק שעוסק בהגבלה דרמטית ומהותית של זכויות אדם יעבור כאן בלי דיון בכלל. לכן מצאתי לחובתי להתייצב על הדוכן למרות השעה המאוחרת. כולנו עייפים, לא מאוחר. שעה מוקדמת, בסדר גמור. למרות השעה המוקדמת ושכולנו לא עייפים, חבר הכנסת קיש. אני רוצה לומר לכם, לגופם של הדברים, שהמנגנון הזה שמאפשר מניעת פגישה או דחייה של פגישה עם עורך-דין הוא פגיעה קיצונית מאוד בזכותו של עצור, בזכותו של חשוד. אנחנו חייבים לייצר איזון מאוד מדויק בין צורכי חקירה, בין האינטרס לקדם חקירה, ויש אינטרס לקדם חקירה לבין החובה להגן ולהקפיד בזכויותיו הבסיסיות ביותר של העצור. הזכות לייצוג משפטי היא לא רק זכותו של החשוד, הזכות לייצוג משפטי היא זכות של מערכת המשפט, של מערכת הצדק. היא מבטיחה לנו, בסופו של דבר, סיכוי גדול יותר לתוצאה צודקת והוגנת בהליך המשפטי. לכן, ברמת העיקרון אנחנו תומכים בהעברת ההחלטה על אישור או פסילה של האישור להיפגש עם עורך-דין לדרג משפטי גבוה, ואנחנו תומכים בצמצום מרבי של התקופה שבה ניתן יהיה בכלל לדחות או למנוע את המפגש עם עורך-הדין. וצריך להוסיף לחוק הטרור את הסעיף שמדבר על זה ולהסתפק בזה, מפני שמנסים לגנוב משהו בחוק הטרור, ואין שום צורך. צודקת גם חברת הכנסת גרמן, אני אומר את הדברים גם ברמקול כדי שישמעו אותם גם צופינו בבית. תמוה במיוחד שכל המהלך הזה מקודם כאשר בכנסת מקודמת הצעת חוק ענקית, שיש עליה ויכוח, ויש עליה דיון, אבל היא לפחות מנסה להציג בפנינו תמונה כוללת, של איך מתמודדים ומה המערכות, ואז אנחנו רואים איך הדברים משתלבים בתוך הקשרים יותר רחבים ובתוך מנגנונים יותר רחבים. פה משום-מה גזרו החוצה את האלמנט הזה, ומעבירים אותו בהליך נפרד. הדבר הזה תמוה, הדבר הזה משונה. אם הממשלה איננה מעוניינת בחוק הטרור, שתודיע לנו שהיא מוותרת על חוק הטרור, לכולנו זה יחסוך הרבה מאוד זמן, ואנחנו נעסוק בתיקונים נקודתיים. אם הממשלה לא ויתרה על חוק הטרור, אין שום סיבה להמשיך לקדם מערכת של תיקונים ושינויים נקודתיים, ובמקביל, להעביר חוק טרור כל כך גדול ומקיף כפי שהממשלה מנסה לקדם.

תודה. אנחנו עוברים לשאר הרשימה. חברת הכנסת קארין אלהרר, איננה נוכחת, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, גם הוא אינו נוכח. תם סדר הדוברים. אדוני השר, אתה רוצה לסכם? אני מבקשת מחברי הכנסת להיכנס. השר יסיים לסכם ואנחנו נצביע.

השר ליצמן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, החוק הזה הרי מקל, הוא מכניס כל מיני סיבות, ואני מצפה מכל חברי הכנסת שיתמכו.

האם אתם תומכים בחוק? אנחנו מתנגדים לכל המנגנון, אני לא שומע אותך. מה המנגנון? כל המנגנון הזה בצורה הנוכחית שלו, גם כשמכניסים דברים חדשים, לא מתנגדים, אני מחפש פעם אחת שתתמוך. אני תומך הרבה פעמים באדוני. לא, לא ראיתי את זה. פעם אחת תן לי. זה לא החוק שלי, אז אני יכול לבקש את זה. זה חוק של שרת המשפטים. אני אומר שזה דבר מקל, וצריך לתמוך בחוק. זה בסדר?

נעבור להצבעה. אתם בסדר? תודה רבה. תודה רבה לכבוד השר ליצמן. אנחנו נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין

(סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך-דין בעבירות ביטחון),

התוצאות: בעד, 21, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. אני מוסיפה לפרוטוקול את חבר הכנסת איתן כבל. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך-דין בעבירות ביטחון), התשע"ו 2015, עברה בקריאה ראשונה. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. היא תועבר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות), התשע"ג 2013, מס' מ/782. ההודעה נמסרה ביום 2 בספטמבר 2015. הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת. המנמקים הם חברת הכנסת רויטל סויד,

ואחריה, חבר הכנסת דב חנין מהרשימה המשותפת. גברתי היושבת-ראש, השר, חברי חברי הכנסת, אני חושבת שיש איזשהו קונסנזוס אצל רוב חברי הבית הזה, עם דגש על רוב, שיש דבר אחד שאנחנו לא מתפשרים עליו, וזה המאבק בטרור. אנחנו לא נוותר ולא ננוח, ונשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל תושבי מדינת ישראל, בוודאי כאשר מדובר בטרור. כשאני מסתכלת על דין הרציפות שאנחנו מחילים עכשיו, אנחנו למעשה מבטלים תקנות שחוקקו אי-שם ב-1945, ויש לברך על ביטולן. הן מנדטוריות, נשענות ברובן על המשפט האנגלי, ואיזה מזל שהיום, ב-2015, אנחנו יכולים לבוא ולבטל אותן. יותר מזאת, אנחנו בוועדת חוקה, חוק ומשפט יושבים באופן רציף ויסודי על חוק טרור, חוק טרור מודרני. לפני שבועיים ביקרתי בפריז במסגרת ועידת האקלים. מעבר לבשורה הטובה שיצאה מוועידת האקלים על כך שסוף-סוף מדינות העולם הבינו שרק ביחד אפשר למנוע את התחממות האקלים ולהגן על כדור-הארץ, קיימתי הרבה מאוד פגישות גם עם סנטורים, וגם עם שופט חוקר בתחום הטרור. אין ספק שמדינת ישראל מובילה: מובילה בחקיקה בתחום הזה, מובילה באיזון העדין בין שמירה על זכויות אדם וזכויות הפרט לבין החוקים. ויש לנו בית-משפט עליון שהוא בית-משפט שהוא שומר סף, שומר סף של הדמוקרטיה. לצערי הרב, הוא סופג הרבה מאוד התקפות כתוצאה מכך. אבל בסופו של דבר, כשהסתכלתי על הצרפתים שישבתי מולם, אין להם מושג מה לעשות. יושב מולי שופט חוקר בתחום הטרור ואומר: אין לי כלים,

אני שופט חוקר משנת 2011. ב-2012 עבר תחת ידי אחד מאלה,

המחבלים, שביצעו את פיגוע הטרור של 13 בנובמבר שבו נהרגו, נרצחו, כ-130 צרפתים, לא היה לי מה לעשות אתו. גם היום אין לי מספיק כלים, גם טכנולוגיים. ולנו יש. ולנו יש היום, ואנחנו מבטלים את התקנות האלה מ-1945, ואנחנו מחוקקים חוק טרור. ושוב אני חוזרת ומדגישה, ויש לנו בית-משפט עליון שיודע לאזן את האיזונים הדקים האלה. אבל מה אנחנו עושים עם הטרור עצמו? אז יש לנו חוק, ואנחנו כולנו מאוחדים, ואנחנו מגובשים, ואנחנו נמגר טרור. מה עושים הטרור עצמו? מה הפתרון? בטונדות בתחנות אוטובוס, זה מה שיציל חיי ילדים, תינוק בן שנה שכף רגלו כמעט נקטעה והוא במצב קשה היום מפיגוע דריסה? מה המענה של הממשלה? מה הטעם בלחוקק חוקים למגר טרור, ולא ניתן להם לראות עורכי-דין, ונפריד 21 יום? טרור ערבי וטרור יהודי חד הם מבחינתנו. מה עושה הממשלה כדי לשמור על ביטחון אזרחיה? מה אנחנו עושים כדי שלא נצטרך לעמוד פה בשעה 22:41 ולחוקק חוקים, ולבטל חוקים מנדטוריים, אלא באמת כדי שאפשר יהיה ללכת בשעה הזאת בבטחה בירושלים,

ברעננה, באשקלון, בקריית-גת, בתל-אביב, בכל עיר בארץ? ולזה אין מענה. גם אם נחוקק חוקים מפה עד הודעה חדשה, לא נמגר את הטרור. ואני חוזרת לפריז, כי כשישבתי שם עם הסנטורים הם לא יודעים מה לעשות. הם לא יודעים איך לאכול את הסיפור הזה שנפל עליהם. הם עוד שואלים את עצמם בינם לבינם האם העובדה שהמחבלים שיצאו הם צרפתים-מוסלמים, האם זה בגלל שהם באים משכונות עוני? ואם הם יעזרו באיזשהי דרך לעניים לא יהיה להם טרור? ואנחנו כולנו יודעים שהתשובה על זה היא לא. אבל אנחנו לא נמצאים במצב שבו הם נמצאים. אנחנו יודעים מה זה טרור, אנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע. וממשלת ישראל לא מצליחה בשום אופן להתגבר עליו ולהתמודד אתו, וזו הבעיה שלנו. לא החוקים שנצביע בעדם, לא הקונסנזוס שיש על שמירה על ביטחון המדינה ומיגור טרור, על זה שממשלת ישראל וראש הממשלה לא נותנים מענה לטרור.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, גם אני תומך, גם אנחנו תומכים בביטול של תקנות ושל הוראות מנדטוריות שהיה צריך מזמן לבטל אותן. ההוראות האלה היו קיימות והמשיכו להיות קיימות במשך שנים רבות, כאשר ההילה העוטפת את קיומן היא כמובן עילת הביטחון. בשם הביטחון נעשים אצלנו דברים שונים, ולפעמים גם דברים משונים. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, כמנהגי בדיני רציפות בכנסת, כדי להביא בפני מליאת הכנסת סוגיות קשורות לנושא, שחשוב שהמליאה תדע וחשוב שיהיו על סדר-יומה של המליאה. כפי שאתם יודעים, עמיתי חברי הכנסת, ראש הממשלה ביקש מוועדת הכלכלה את עמדתה בשאלת האפשרות של אכיפת חוק ההגבלים העסקיים תוך שימוש בסעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים מטעמים מדיניים וביטחוניים. זו אכיפה של חוק ההגבלים העסקיים מטעמים מדיניים וביטחוניים.

על הטעמים המדיניים,

אני לא צריך להכביר מילים, מכיוון שזה הסתבר כשורה של דברים שהם בין תמוה לבין מגוחך. הדוגמה הקלאסית הייתה ההתייחסות למצרים, שהסבירו לנו בהתחלה שאין לה גז, ולכן חייבים לייצא לה גז, ואז הסתבר שהמצרים גילו מאגר גז גדול, ואז המשיכו, בלי למצמץ, להסביר לנו, מה מצב החסה בשטחים? שלמרות הגילוי של הגז המצרי, צריך לייצא גז למצרים. ואז התעוררה סוגיית הבוררות, ופסק-דין הבוררות, ובבוקר אמרו לנו שלבוררות אין שום השפעה, ועדיין מצרים עומדת על הצורך לקבל מישראל גז, ואחרי הצהריים המצרים הודיעו בעצמם שנוכח הבוררות הם לא מעוניינים בגז מישראל. אז זה באמת בתחום שבין הפתטי לבין המגוחך, אבל חבל להשקיע בזה הרבה מלל. בואו נדבר על ביטחון. במהלך הדיונים של ועדת הכלכלה השתכנעתי באופן ברור שמתווה הגז, בין היתר, חוץ מלתת מתנה למונופולים, הוא גם פוגע בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. הוא פוגע בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל לטווח קצר, מכיוון שהממשלה מוותרת במסגרת המתווה הזה על צינור נוסף מן מאגר. המליאה אישרה את המתווה.

הוא פוגע בביטחון האנרגטי של ישראל לטווח בינוני, מכיוון שהממשלה דוחה את זמן הפיתוח של מאגר "לווייתן". אם מאגר "לווייתן" התגלה בשנת 2012, וצריך היה לפתח אותו בעיקרון בתוך שלוש שנים, היום אנחנו מדברים על פיתוח המאגר בשנת 2020 או 2020 2021, בלי שום סנקציה במקרה של הפרה. הוא פוגע בביטחון האנרגטי של ישראל לטווח ארוך מכיוון שהוא מתיר ייצוא. הוא בעצם מייצא גז, שהוא משאב מתכלה, מתוך מלאי הגז שיש למדינת ישראל, במקום לשמור את המלאי הזה לטווח הארוך, לנו, לבנינו ולנכדינו.

מה עם איכות הסביבה?

הממשלה מייצאת גז בצורה מופקרת, ותוך ויתור על הביטחון האנרגטי שלנו לטווח ארוך. וכמו שאומר חבר הכנסת קיש, ובצדק, כי דיברת על זה בוועדה. אנחנו חייבים לדבר על הביטחון גם בהקשר הסביבתי. כי כל המתווה הזה, עמיתי חברי הכנסת, מייצר שורה של קיצורי דרך נורמטיביים ורגולטיביים. אנחנו מבצעים קידוחים, קידוחי גז, עם קונדנסט, עם כל המשמעויות הסביבתיות והסיכונים הסביבתיים שיש בקידוחים כאלה, אבל בלי הגנות סביבתיות אלמנטריות. ואנחנו עושים את הדברים למרות כל מה שקרה במפרץ מקסיקו, ובמפרץ מקסיקו קרה אסון סביבתי שעד היום מתקשים לתקן אותו. אני רק רוצה לסיים ולומר שהים התיכון איננו מפרץ מקסיקו, מפרץ מקסיקו הוא חלק מהאוקיינוס האטלנטי, והוא מתנקה לתוך האוקיינוס. הים התיכון הוא ים סגור. אצלנו הקידוחים גם הרבה יותר עמוקים, ultra-deep water, הרבה יותר מסובכים, דורשים הרבה יותר הגנות מאשר במפרץ מקסיקו. ולבסוף, ליד מפרץ מקסיקו, הייתה המעצמה האמריקאית. למשרד להגנת הסביבה בישראל יש סירה אחת, עמיתי חברי הכנסת, כמה זה מזעזע, סירה אחת כדי להתמודד עם זיהומי ים. ולכן, גם ברמה של ההגנה הסביבתית, המתווה הזה פוגע בביטחון, והשימוש במילה ביטחון כדי לנסות לקדם את המתווה הזה זה פשוט זילות של הביטחון.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שרוצה להצביע כדי להחיל את דין הרציפות, זה בעד, ומי שנגד,

בבקשה. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות), התשע"ג 2013, נתקבלה. התוצאות: בעד, 24, אין נמנעים ואין מתנגדים. אנחנו בעד להחיל את דין הרציפות.

היא תלך, בבקשה,

ההודעה נמסרה

הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה 2014, נתקבלה. התוצאות הן: בעד, 23,